אני מתכבד להזמין את סגן שר הבריאות לעלות לדוכן ולהשיב על שאילתה דחופה מס' 447, מאת חברת הכנסת יעל כהן-פארן, בנושא: המרכז לבריאות הנפש שער מנשה. שאלות נוספות, איציק שמולי וטלב אבו עראר. בבקשה, גברתי, נא לקרוא את נוסח השאילתה. תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני סגן השר, השבוע התפרסם שאישה חירשת, אילמת ועיוורת ללא אבחון פסיכיאטרי מוחזקת במחלקה סגורה כבר קרוב ל-30 שנה, למרות שרופאים ועובדים סוציאליים בכירים בבית החולים קבעו שאינה זקוקה לאשפוז אלא למסגרת אחרת. רצוני לשאול: 1. האם נכון הדבר? 2. אם כן, כיצד התאפשר הדבר ותחת אילו בקרות?

בבקשה, אדוני סגן השר. תודה, אדוני היושב-ראש. חברי הכנסת, אני אתן התייחסות שהוכנה על ידי ד"ר דורון תודר ועו"ד טליה אגמון. אני מציין את זה, לפי התשובה תביני למה. השאילתה עוסקת בנושא מטופלת שיש לה אפוטרופוס ממונה, שהוא קרוב משפחה ומסור לה מאוד, המתנגד נחרצות לחשיפת מידע עליה, הן ברדיו והן בכל דרך אחרת. מדובר באישה שעניינה נבחן פעמים רבות, כולל בבית משפט, ונעשים ניסיונות למצוא עבורה פתרון התואם את מצבה ואת טובתה. אנו נמשיך ונשמור על צנעת הפרט של המטופלת, ונענה לבקשה המכובדת של בני המשפחה והאפוטרופוס שלא לפרט מידע על אודות בת משפחתם. כן נוכל לומר שאנו בוחנים את המקרה לעומק ונפעל למציאת הפתרון המיטבי בעבור המטופלת. תודה לסגן השר. שאלה נוספת לחברת הכנסת יעל כהן-פארן. כמו כן, חברי הכנסת שמולי ואבו עראר. גם בהינתן אפוטרופוס, האם אין זכות בסיסית לכל מטופל, גם בבריאות הנפש, לעורך דין ולייצוג שמייצג אותו? כפי שניכר מהמקרה הזה, ואני מבינה שאתה נזהר בגלל חיסיון, האפוטרופוס כנראה כשל בתפקידו להגן על אותה אישה, וכאן המערכת נדרשת לשים את הבקרות. איפה המערכת? איפה מערכת בריאות הנפש ומשרד הבריאות שיפקחו על המאושפזים, גם אם יש לה אפוטרופוס שהסכים לאותו אשפוז? אני רוצה לשאול אותך, אדוני: האם ידוע למשרד הבריאות כמה מאושפזים כרוניים יש בבתי החולים לבריאות הנפש? האם המספר שהגיע לידיעתי, מעל 1,200 מאושפזים כרוניים, זאת אומרת מאושפזים קבועים שאין בקרה או החלטות של ועדה לגביהן, האם הוא נכון? כיצד המערכת מתמודדת? האם היא מבקרת את הצורך באשפוז של אותם אנשים כל כך רבים? תודה.

חבר הכנסת איציק שמולי,

חבר הכנסת טלב אבו עראר. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כבוד סגן השר, ברכות עם החזרה לתפקידך, ואני מאחל לך הצלחה רבה. רציתי לשאול אותך, אדוני כבוד סגן השר, בקשר לכתבה המזעזעת שהייתה אתמול בידיעות אחרונות, והיום גם ב-ynet, בנוגע לבתי האבות הסיעודיים. לפי הדיווח ולפי עדויות שהגיעו מבפנים, גם של אנשי צוות, רופאים, אחיות, מטפלים, ישנה שיטה של שימוש מוגזם ביותר במינונים של תרופות הרגעה, סמי הרגעה, כדי להשליט סדר במחלקות הגריאטריות, כדי שיהיה הרבה יותר זול והרבה יותר יעיל לטפל באותם האנשים. כמובן שהעלות והנוחות בלטפל במחלקה של צמחים אנושיים, של זומבים, היא הרבה יותר קלה, פשוטה וזולה בהשוואה לעלות של, מה שנקרא, לתת טיפול הוליסטי כולל. שאלתי, אדוני סגן השר: האם ידוע לכם על התופעה הזאת? מה נעשה בנדון? ובאותו הקשר: מה קורה עם חוק המצלמות ועם הרפורמה המובטחת בפיקוח של מערך הפיקוח הגריאטרי במשרד הבריאות?

חבר הכנסת טלב אבו עראר, ואז סגן שר הבריאות ישיב לכולם. תודה, מכובדי היושב-ראש.

אני מברך את כבוד סגן השר ומאחל לך הצלחה בתפקידך החדש-ישן. בתפקיד הזה כולי תקווה שבאמת תענה על כל הצרכים, ובעיקר שלנו. היה דיון לפני יומיים על המחסור האדיר בקורסים לקראת בחינת הרישוי לרפואה בארץ, ובעיקר בפריפריה, למרות שיש לנו גם מחסור אדיר ברופאים בכלל.

האם כבודו מתכוון לפתוח קורסים חדשים לקליטת הסטודנטים האלה, שממתינים בתורים כל כך ארוכים כדי שימצאו להם קורס?

תודה, חבר הכנסת אבו עראר. בבקשה, סגן שר הבריאות חבר הכנסת יעקב ליצמן. תודה, אדוני היושב-ראש. לחברת הכנסת יעל פארן, אני הדגשתי לך בתחילה בתשובה שזו ההנחיה שהיועצת המשפטית של משרד הבריאות

יש לי את כל הפרטים כאן. יש לי את הפרטים, והיא אמרה לי לא לפרסם. פשוט אני אקרא לך: לעיון סגן השר בלבד. היא כותבת לי את כל הרקע של כל הדברים. אני מודע לזה. אני לא הולך לפרסם את זה, לפי ההנחיה, אז תסתפקי בזה שאנחנו עושים את המיטב לבדוק את הנושא. ותאמיני לי, לפי מה שראיתי שכתוב כאן, עושים את המקסימום כאן לטפל במקרה הזה, זה גם היה בבית משפט, היה כבר בכל המקומות. תנו לנו לטפל בזה. זו התשובה שלי. אבל היא שאלה גם באופן כללי, אם זה נכון שיש 1,200 מאושפזים כאלה. אז רשמתי לי, אדוני. אתה צודק, אדוני. היא שאלה לגבי אשפוזים כרוניים. אין לי מידע, כי לא התכוננתי,

זה לא היה נושא השאילתה. נושא השאילתה.

אפשר לקבל תשובה? אני אשמח מאוד להביא לך את זה, רק תזכירי לי אחרי, או תעבירי לי בכתב ותקבלי תשובה בכתב, בסדר? אין לי בעיה עם זה. לשמולי אני רוצה להגיד דבר אחד:

קראתי, שימוש בתרופות, ככה, ככה, ודי חזקות. קראתי את כל הדברים האלה. האמת היא שאני לא יודע, בחודשים האחרונים, כשלא הייתי שם, בחודשיים, אני לא יודע אם יש שינויים שם. אני צריך להיות זהיר במה שאני עונה לך. אני נגד זה שייתנו תרופות, להגזים, שיזיקו כדי להרגיע אותם.

וצריך לבדוק. וגם המצלמות, אני אגיד לך את האמת למה אני מחכה: אני צריך לקבל אישור סופי ממשרד המשפטים. בעיקרון, שעדיין תוקע את זה? זה לקראת הסוף. בעיקרון יש הסכמה, אבל אני צריך לקבל את האישור להעביר את זה לוועדה ולסדר את זה. אני עד כדי כך קיצוני בזה, שאני הולך להגיד שאם משפחה לא תסכים למצלמה, אני אתנגד לאפשר לה לאשפז אותם בבית אבות. אני חושב שזה קיצוניות ברוכה. אבו עראר, בוא אני אגיד לך את התשובה האמיתית. אני לא עודכנתי באחרונה על הדברים האלה, בתקופה שעזבתי, אז אני מציע לך, תפנה אליי בכתב, לא צריך בשאילתה כאן, בעל פה ובכתב. אני אענה לך תשובה מפורטת על זה. תודה לסגן שר הבריאות חבר הכנסת יעקב ליצמן. גם אני מברך על חזרתו, כי יש הרבה שאילתות בנושא הבריאות. שר הכלכלה והתעשייה חבר הכנסת אלי כהן, אתה מתבקש לעלות לדוכן על מנת להשיב על שאילתה דחופה מס' 445, מאת חבר הכנסת מיקי לוי. נושא השאילתה: פיטורי עובדים ב-ECI.

חבר הכנסת לוי, אתה יכול לקרוא את נוסח השאילתה, ואז נשמע את תשובתו של השר. שואלת נוספת נרשמה, איילת נחמיאס ורבין. תודה רבה, אדוני. ECI היא חברה מפוארת. לפני כעשור היא מנתה כ-6,000 עובדים, והיום, כ-1,600. הנהלת ECI הודיעה על פיטורי 80 עובדים בארץ, לאחר שקיבלה מענקים מהרשות לחדשנות וזכתה בחוזה ענק מול משרד הביטחון. השאלות: 1. האם הם ניסו, או ניסית, למנוע את הפיטורים? 2. מדוע היא קיבלה מענק מהרשות לחדשנות ולא התנינו? אנחנו חוזרים כל פעם מחדש על אותה טעות, וגם אני הייתי בעבר שותף לאותה טעות, וניסיתי להוביל מהלך אחר. כשאנחנו נותנים מענקים, או כשאנחנו נותנים פטור ממיסים בצורה כזאת או אחרת, אנחנו צריכים להתנות את זה בהעסקת העובדים ובאי-העברת ה-IT להודו או לסין. תודה רבה. בבקשה, אדוני השר. אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת מיקי לוי, קודם כול בעניין ECI. נפגשתי,

באופן אישי, עם הנהלת ECI במהלך התקופה האחרונה. נפגשו איתם גם מנכ"ל המשרד, יותר מפעם אחת, וכן גם גורמים ברשות לחדשנות. אני אתן לך רק מספרים.

בשנה הקודמת, בשנת 2016, בשנה הקודמת-קודמת, קיבלו מענקים בהיקף של כ-50 מיליון שקלים. בשנת 2017, השנה האחרונה שאליה אתה מתייחס, המענקים ירדו בצורה חדה ובצורה משמעותית. אנחנו מעורבים בנושא של כל מפעל ומפעל, לא רק ECI. אני חושב שאפילו אתה בעצמך היית שותף, במפעל שתולה בצפון.

50 עובדים, דווקא, ובמיוחד בשתולה, זה מעניין אותנו בכל מקום ובכל מצב, לכן קיימנו איתם דיונים. המענקים ברשות ההשקעות, אצל נחום איצקוביץ, אם אתה מכיר, ניתנים שם תוך התחייבות להעסקה. המענקים בחדשנות ניתנים תוך התחייבות לקידום פיתוח, מתוך כוונה שהפיתוח נשאר בישראל. אני ביקשתי, בהחלט אני חושב שהשאלה שלך היא במקום, השאלה שלך היא נכונה. אני ביקשתי גם בחדשנות, שגם שם המענקים יהיו קשורים לא רק לחדשנות, לא רק לפיתוח מוצר, לא רק להשארת הטכנולוגיה במדינת ישראל, אלא גם לנושא של מחויבות מעסיקים. מה שקורה ב-ECI, שגם היום היא חברה גדולה, אז למעשה יש הפרדה בין החטיבות: אתה יכול לתת לחטיבה הזאת, ובחטיבה אחרת יכולים לבוא ולחלק.

לשאלתך, עשינו איתם לא מעט פגישות. המענקים שלהם ירדו למעלה משליש ביחס לשנה קודמת. ברשות להשקעות יש מחויבות. ברשות לחדשנות אין, זה על טכנולוגיה. אבל ההערה הזאת היא במקומה, ואנחנו בהחלט מתכוונים, וגם השיחות שלי זה שכן יהיה קשר להעסקה, בנושא הזה, ולכן זה דבר שאנחנו נפעל ליישם אותו. בעניין של היכן ייקלטו המפוטרים, אז אנחנו דואגים בנושא הזה למפוטרים, ולא משנה אם הם מפוטרים מ-ECI או מחברה אחרת. אני יכול לומר לך שאתמול הייתי בצפון, הייתי בביקור בישקר, ואני בטוח שגם חברת הכנסת נחמיאס ורבין שומעת ומכירה. אין מפעל שאני מגיע אליו, אתה יודע מה אומרים לי? חסרים לנו עובדים.

בכל המקומות, אני לא נמצא במצב שבו אומרים לי: תשמע, יש אנשים מובטלים בבית. הייתי בישקר, והוא אומר לי: עכשיו. 130 עובדים תגייס עכשיו. אנחנו נותנים לו עוד 50 דונם להרחבה.

היום אנחנו נמצאים במצב שאנחנו צריכים כמה שיותר מהר להכשיר אנשים ולקחת אותם למקצועות שאנחנו רוצים, וכאן אנחנו בשיתוף פעולה מלא עם משרד העבודה והרווחה.

תודה לשר. האם יש שאלה נוספת, חבר הכנסת לוי?

חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין וחבר הכנסת מסעוד גנאים ביקשו לשאול שאלה נוספת.

אדוני היושב-ראש ואדוני שר הכלכלה. כדאי להתייחס, אם יכול אדוני השר, במילה, לנושא הפטור מהמכרז שקיבלה ECI ממשרד הביטחון ממש לאחרונה, מכרז ענק.

צריך לראות איך קושרים,

אני מניחה, לא ידע מזה, משום שזה במשרד הביטחון, אבל באיזה צורה בעצם עובדים המשרדים ביחד? דבר שני, כפי שאדוני השר יודע, למרות אישור נטו תעשייה, ואני מברכת על כך, אנחנו עוסקים פה באופן יומיומי בפיטורי עובדים. ולהערתך בנושא ישקר אני רוצה להעיר שבמפעל אוניפארם במבוא כרמל היו כמהים שיבואו עובדים מטבע, אבל מה לעשות שטבע,

שלא נדע, ואנחנו מקווים שזה באמת יתעכב, ויהיו מפעלים חדשים בירושלים, אבל מירושלים אי-אפשר להעביר למבוא כרמל, זאת הבעיה.

דבר שמאוד חשוב לי לדבר עליו, אדוני השר, זה הפגיעה בעובדים לא רק עקב הפיטורין. קורה שמפעל נקלע לצרה והוא נאלץ לפטר עובדים. היחס שהעובדים המפוטרים זכו לו ב-ECI היה באמת יחס, אני רוצה להגיד בעדינות ובפרלמנטריות ראויה, בעייתי. זה היה שם על גבול האלימות. אני חושבת שאדוני השר צריך להיות ער לדברים האלה.

תודה, חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. חבר הכנסת מסעוד גנאים, ואז נשמע את ההתייחסות של שר הכלכלה והתעשייה. תודה, אדוני היושב-ראש. כבוד השר, אני יודע כמה רבות אתה עושה בעניין אזורי התעשייה בחברה הערבית. הייתה לנו ישיבה אפקטיבית לפני שבועיים בקשר לאזור התעשייה של סח'נין, ותבורך על מה שאתה עושה. שאלתי: שמעתי ממשרדך ומכמה גורמים בקשר לתקציב המיועד לאזורי תעשייה ליישובים הערביים שבמסגרת תוכנית החומש 922, שם נתקע העניין, או שיש בעיות. ברצוני לדעת איפה עומד העניין הזה בקשר לתקציבים של פיתוח אזורי תעשייה בחברה הערבית.

תודה, אדוני. בבקשה, אדוני השר. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, חברת הכנסת ורבין, העלית שלוש סוגיות, ונתייחס אליהן. קודם כול, בעניין הפטור שקיבלה ECI, אז הדבר הזה,

נמצא במשרד הביטחון, אבל בעיניי דבר אחד חשוב, שתזכה חברה ישראלית.

אני דווקא לא אהבתי לראות את הפרסומים שהתעשייה האווירית מוציאה עבודה לחו"ל. זה בעיניי בעיה. אני מתאר לעצמי ואני לא יודע, אבל אני מניח שבמשרד הביטחון פעלו לפי הכללים. מה שאותי יכול להטריד זה דווקא אם הייתה זוכה חברה זרה על פני חברה ישראלית.

אם היה תקין או לא תקין,

מול משרד הביטחון,

ההתייחסות לעובדים.

אז זו השאלה השלישית. זו הייתה השאלה הראשונה. בעניין הפיטורין,

בחודש האחרון מלאו דפי העיתונים בסוגיית 1,700 העובדים בטבע, וזה לא מספר קטן. אבל בואי נראה מה קרה באותה תקופה: עוד 3,300 עובדים חדשים למובילאיי, בירושלים, עוד 800 עובדים לאמזון, עוד עובדים ל-Booking, סיאט הגיעה לארץ, יונדאי הגיעה לארץ בתקופה הזאת. את מכירה את הנתונים. את תעשיינית, לדעתי, מגיעה ממשפחה של תעשיינים. את מכירה את התעשייה, את עומדת בשדולת התעשייה, את מכירה את הדברים. היום אין לנו בעיה של עבודות, יש לנו מחסור בעובדים.

גם על העובדים בירושלים וגם העובדים, את יודעת איזה ביקוש יש לעובדים בירושלים? את יודעת שעוד לא יבשה הדיו על מכתבי השימוע, כבר כולם מבקשים לקלוט אותם? ברגע שיצאה ירושלים אצלנו כבר, נחום איצקוביץ, את מכירה אותו, דן בתיקים. הקדמנו את כל התיקים בירושלים ומיידית אישרנו בערך 70 מיליון שקלים, שנותנים למעלה מ-246 משרות ספציפיות בירושלים.

העובדים ייקלטו. אין שום מקום, אגב, בכל מקום חסר. נלך לבאר שבע,

נלך לירושלים,

נלך לצפון,

אגב, זה סימפטום של הצלחה.

כי אנחנו בשפל מבחינת האבטלה, 4.1%. זה לא שאנשים יושבים בבית ואין להם עבודה. לכן, העובדים בנושא בירושלים יהיו וייכנסו. דיברת על הנושא של התייחסות לעובדים, וכאן אני חושב, בעיניי, הדברים הפחות-טובים זה דווקא מה שקרה בטבע. ב-ECI עוד היה דיון, בטבע יוצאים בהודעת בורסה ואומרים את מספר העובדים שמפוטרים לפני שיושבים עם העובדים. בעיניי זו יהירות. זה פשוט חוסר כבוד בסיסי, זה חוסר כבוד בסיסי לעובדים. לא ייתכן שהתקשורת ובעלי המניות יודעים לפני שיושבים עם העובדים. בסופו של דבר הם הגיעו לסיכום עם העובדים. ואני גם אומר, כן. אתה אומר: למה לא עשו את זה

תצאו בצורה יותר מסודרת. אני חושב שזה עניין של סגנון,

סגנון לא ראוי ולא מכובד. ואני חושב שאני, אגב, הייתי גם מזמין אותם לאחד מהדיונים בכנסת, ואני חושב שהיה צריך לבוא ולהגיד את הדבר הבא: לא יכול להיות שעובד שומע על כוונה לצמצם או לפטר לא באופן ישיר מהמעסיק אלא דרך התקשורת. זו התנהגות שהיא לא ראויה, ואני חושב שהמוניטין של טבע נפגע מאוד מדרך ההתנהלות שלה. אני אשמח אם תתייחס ל-ECI, כי ממש חשוב לי,

ב-ECI, אני חושב שיחסית היה שם הרבה יותר סביר. כלומר, לא הייתה מטרה בתקשורת בנושא הזה. בעיניי בטבע היה. לגבי שאלתו של חבר הכנסת מסעוד גנאים, כאמור, קיימנו ישיבה פורייה, וכפי שעדכנתי אותך, אנחנו נחזק גם את אזור התעשייה בסח'נין. לשמחתי, בחלק הראשון עמדנו, והיה דיון במסגרת דיוני התקציב. יש עוד תקציב של 30 מיליון שקלים לטובת אזורי תעשייה במגזר הערבי, במגזר של בני המיעוטים, פלוס התייחסות מסוימת למגזר הבדואי, בנוסף להתייחסות מסוימת למגזר הדרוזי. אנחנו כאן פועלים מולו על מנת לקבל את התקציב באופן מיידי, 30 מיליון שקל, כי אני רוצה שיעלו על השטח כמה שיותר מהר. אבל זה לא יעכב את התוכניות שדיברנו עליהן בישיבה המקצועית.

תודה לשר הכלכלה והתעשייה חבר הכנסת אלי כהן. אני מתכבד להזמין את סגן שר החינוך מאיר פרוש לעלות לדוכן להשיב על שתי שאילתות. קודם כול, סגן השר פרוש ישיב על שאילתה דחופה מס' 446, מאת חבר הכנסת טלב אבו עראר. נושא השאילתה: תקצוב בית ספר לאוטיסטים. חבר הכנסת טלב אבו עראר, אתה מוזמן לקרוא את נוסח השאילתה. בבקשה, אדוני. תודה, מכובדי היושב-ראש. כבוד סגן השר, ברהט ישנו בית ספר לאוטיסטים שבו לומדים 22 תלמידים. ההנהלה הגישה באוגוסט 2017 בקשה לתוכנית לימודים נוספת,

לריפוי, לרכיבה ושחייה טיפוליים ולחדר כושר. התוכנית הוגשה כמה פעמים ומשרדך, לצערי, טרם הגיב על בקשה זו. רצוני לשאול: 1. האם נבדקה הבקשה? 2. אם כן, מה הוחלט? 3. למה לא הועברו התקציבים הנדרשים? 4. האם יורחבו בתי הספר לאוטיסטים?

תודה, אדוני. בבקשה, סגן שר החינוך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, השואל, חבר הכנסת טלב אבו עראר, מוסד החינוך אל-ואפא, איך קוראים למוסד, אל-ואפא? כן. המוסד לחינוך מיוחד ברהט הוא מוסד חינוך במעמד מוכר שאינו רשמי, והוא ביקש להפעיל תוכנית לימודים נוספת במימון העמותה ללא גבייה מההורים. התוכנית, אני מצטט ממה שביקשו ממני למסור, הובאה ביום שני האחרון, 15 בינואר, פה כתוב 2017, אבל אם זה 2017 אז לפני שנה, אז אני מתאר לעצמי שמדובר על 2018, הדבר הזה הובא על ידי המפקח על החינוך המיוחד ברהט לאישור מנהלת מחוז הדרום במשרד החינוך, והיא אישרה את התוכנית הזאת. מתי?

אם יום שני האחרון הוא 15 בינואר 2018, שאלת שאלה לגבי תוכנית לימודים נוספת, ואני עונה לך שביום שני המפקח על החינוך המיוחד ברהט הביא את זה למנהלת מחוז הדרום, ששמה בישראל הגב' אמירה חיים, והיא אישרה את התוכנית. לשאלות 1 2, אמרתי לך שהבקשה נבדקה ואושרה להפעלה על ידי המפקח על החינוך ברהט ומנהלת מחוז הדרום במשרד החינוך. לשאלה 3, מדובר בתוכנית לימודים נוספת, כפי שזה הוצג, שזה ממומן על ידי בעלות בית הספר. לשאלה 4, הרחבת בתי ספר או הקמת בתי ספר חדשים מתבצעת בהתאם לצורך שמציפות הרשויות המקומיות מול מינהל הפיתוח במשרד החינוך. תודה לסגן השר. שאלה נוספת לחבר הכנסת טלב אבו עראר. בבקשה, אדוני. תודה, מכובדי היושב-ראש. האמת, מאתמול, כשהגשתי את השאילתה, או יותר נכון, שלשום, שלשום.

נודע לי אחרי שעה שמשרד החינוך הדרומי אישר את בקשתי לפני שהיא עלתה כאן. מכובדי סגן השר, שתדע על מה מדובר, מזיזים דברים רק אם מגישים שאילתות או הצעות דחופות או דיונים מהירים,

זה מבורך מאוד. בשביל זה נבחרת, נו.

כל הכבוד. כנראה שיש ציטוט בלשכה שלי על ידי מנהלת המחוז בזמן אמת. מצחיק מאוד, מכובדי היושב-ראש. כמה בקשות הגישה ההנהלה, האחרונה שבהן היא בינואר, בתחילת החודש הזה, ורק שלשום, כשהגשנו ומשרד חינוך, מחוז הדרום ידע, הוא אישר את זה ממש.

זה בסדר גמור. עכשיו יש לי שאלה: בכביש 25, המחבר בין באר שבע לדימונה, ישנם הרבה יישובים סמוכים לכביש הזה, ואין שם בית ספר, למרות הצורך הרב, למרות שהמצב שם באמת מחייב להקים בית ספר כזה, כי שיש שם הרבה תלמידים אוטיסטים. מה משרדך מתכוון, האם להקים בית ספר, אפילו אחד, בין באר שבע לדימונה? תודה, אדוני. בבקשה, סגן שר החינוך. חבר הכנסת אבו עראר,

אני שמח שלפי האמונה שלך, כתוצאה מהשאילתה יש תשובה חיובית, אז אני שמח בהישג שלך.

בשאילתה שלך אתה שאלת אם יורחבו בתי ספר לאוטיסטים, ואני עניתי מה שהמשרד ביקש למסור, ואני לא חושב שהמשרד התכוון לומר רק על בתי ספר לאוטיסטים, אלא התשובה הייתה יותר כוללנית, והיא בעצם עונה על מה ששאלת בשאילתה הנוספת.

על השאלה אם יורחבו בתי ספר לאוטיסטים, עניתי שהרחבת בתי ספר או הקמת בתי ספר חדשים מתבצעת בהתאם לצורך שמציפות הרשויות המקומיות מול מינהל הפיתוח במשרד החינוך. אז אם יש בקשה מסודרת של הרשות המקומית באותו אזור שאתה אמרת, בין כביש 25 לכביש,

לבאר שבע. לבאר שבע. אם יש בקשה מסודרת של הרשות המקומית, אז אם אתה תיידע אותי, הכביש בין באר שבע

אם אתה תיידע אותי על פנייה ספציפית שאתה אומר שהייתה מהרשות המקומית מול מינהל הפיתוח במשרד החינוך אז אני אדע גם לענות לך ספציפית יותר, ואולי גם לעזור. תודה לסגן שר החינוך על התשובה על השאילתה הזאת, אבל אתה נשאר איתנו על מנת להשיב גם על שאילתה דחופה מס' 448, מאת חבר הכנסת יוסף ג'בארין. נושא השאילתה הפעם: מערכת לאבחון לקויות. בבקשה, חבר הכנסת יוסף ג'בארין, נא לקרוא את נוסח השאילתה. כבוד סגן השר, מערכת לאבחון לקויות למידה והפרעות קשב וריכוז בקרב סטודנטים קיימת מאז 2007 לסטודנטים מהחברה היהודית בשפה העברית. אובחנו יותר מ-32,000 סטודנטים על ידי המערכת הזאת, כולם מהחברה היהודית. 32,000. רצוני לשאול: 1. מדוע עד היום אין מערכת דומה לסטודנטים בשפה הערבית? מדוע עד עכשיו לא פותחה? 2. מתי תופעל מערכת כזאת? אדוני היושב-ראש, שמת לב, שבעה ח"כים מהרשימה המשותפת, שר אחד, וגם חברת הכנסת ברקו. אתה מבקש לקיים איזושהי הצבעה כרגע, משהו? בבקשה, סגן שר החינוך ישיב על השאילתה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בראשות חברי הכנסת מהרשימה המשותפת, שנמצאים פה בנוכחות מוגברת, וזה גם יותר משבעה. אני לא יודע למה אתה ממעיט. כיום, המת"ל, מי שלא יודע מה זה מת"ל, זה מרכז תכנון לימודים, הינה מערכת האבחון היחידה העומדת בסטנדרטים אחידים של תקפות, מהימנות ונורמות, כמו גם בתנאים האחרים הנדרשים לאבחון מוכר על פי טיוטת התקנות לחוק זכויות תלמידים עם לקויות למידה, התשס"ח 2008. בהתאם להחלטת ות"ת, שכולנו יודעים מה זה ות"ת: תכנון ותקצוב, מיום 4 בנובמבר 2015, חתמה המל"ג על הסכם עם המרכז הארצי לבחינות והערכה, ראשי תיבות מאל"ו, לפיתוח מערכת מת"ל לחברה הערבית. הפיתוח נמצא כיום בשלביו הסופיים. המערכת המפותחת שאני מדבר עליה תהיה מבוססת על מערכת מת"ל עברית שפותחה בעבר על ידי מאל"ו, וייכללו בה 22 מבחנים, כמספר המבחנים הקיימים כיום במערכת מת"ל עברית. מדובר במבחני שפה,

תפקודים כמותיים ומבחני זיכרון ותפיסה. הפיתוח מתבצע בכמה שלבים: פיתוח כלי האבחון, התאמתם למחשב, העברה ניסיונית של המערכת במרכזי תמיכה קיימים שבהם יש שיעור גבוה של סטודנטים דוברי ערבית, ניתוח תוצאות, עדכון המבחנים והתוצאות במערכת, העברת מדגם נורמות וניתוחן, גיבוש נורמות והכנת ערכה למשתמש. עם השלמת המערכת, המשרד מבקש לציין שכאמור פיתוחה נמצא בשלבים הסופיים,

המרכז הארצי לבחינות והערכה, תטמיע את המערכת במוסדות שיחפצו בכך,

לרבות במוסדות שבהם אין מרכז לבחינות מת"ל עברית.

תודה לסגן שר החינוך. שאלה נוספת לחבר הכנסת יוסף ג'בארין, בבקשה. האם סגן השר יודע מה עלות האבחון? היא תהיה ממומנת או שהעלות על הסטודנטים עצמם?

בבקשה סגן השר. קודם כול, מאחר שהשאלה הזאת לא נשאלה על ידך אז אני לא ערוך עם תשובה, אבל אני יוצא מתוך הנחה שאם עושים דבר כזה, שהוא מיוחד, כדי לתת מענה לסטודנטים ערבים, אני יוצא מתוך הנחה, אל תדרוש את זה ממני אחר כך כהתחייבות כספית שלי מעל הדוכן, שהמשרד, אם הוא עושה דבר כזה במיוחד לסטודנטים הערבים, זה יהיה באותו קנה מידה ובאותה התנהלות שיש לסטודנטים היהודים. זה מה שאני יכול לענות כרגע. תודה לסגן שר החינוך מאיר פרוש ולשואלים. הייתי שמח להזמין את סגן שר הביטחון חבר הכנסת אליהו בן-דהן, אבל לא אוכל לעשות זאת כי הוא לא נמצא.

אין לי אלא להתנצל בפני חברת הכנסת ענת ברקו ולומר שאנחנו נשבץ את השאילתה הדחופה שלך במהלך סדר-היום ברגע שנזכה לראות את פניו של סגן שר הביטחון, או של שר הביטחון, אולי יתמזל מזלנו.

אבל גם ראוי שתהיה הערה עקרונית על העניין הזה. מה? ראוי שתהיה הערה עקרונית על העניין הזה. ההערה העקרונית שלי היא ידועה מאוד. בחומרה יתרה במיוחד אני רואה מקרה שיש גם שר וגם סגן שר באותו משרד ואף אחד מהם לא מצליח להגיע בשעה הנקובה. אז ודאי שהדברים יובהרו, והובהרו גם בעבר. חברי הכנסת, אם כן, אנחנו נעבור לחקיקה. אני מזמין את סגן שר הביטחון לעלות לדוכן על מנת להשיב על שאילתה דחופה מס' 444, מאת חברת הכנסת ענת ברקו. נושא השאילתה: נוהל תשלומים פוגעני כלפי ספקים קטנים מטעם משרד הביטחון. בבקשה, גברתי. חבל שלא ביקשנו את המשיח. לא, חשבתי שיש לי זמן. איך יש זמן? צריך להיות פה בתחילת סדר-היום. אנחנו לא שולטים על מישהו שלא הגיע.

קיבלתי פניות על עיכובים בתשלומים לספקים קטנים שעובדים עם משרד הביטחון והתעשיות הצבאיות. ברצוני לשאול: 1. האם נכון הדבר?

מהו נוהל התשלומים לספקים קטנים, והאם ישנה הקפדה שהתשלומים יגיעו בזמן? אני מדברת בעיקר על פיגור של התאחדות בתי המלאכה והתעשייה בישראל. בשאלה השנייה אני אתן את הנתונים. זה לא כתוב בשאילתה. תודה, גברתי. בבקשה, אדוני סגן השר. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מתנצל על האיחור הקל. השאילתה אכן עוסקת בנושא התשלומים לספקים של משרד הביטחון והתעשיות הצבאיות. לגבי משרד הביטחון, ככלל, משרד הביטחון מקפיד על ביצוע תשלומים לכל הספקים במועד, ובפרט לספקים קטנים ובינוניים, תוך שמירה על נוהלי בדיקת חשבוניות. כאן חשוב להדגיש כי משרד הביטחון רגיש וקשוב למוסר התשלומים בכלל ולספקים קטנים בפרט. ככל שעסקים אלה פונים אל משרד הביטחון בבקשות חריגות, המשרד מקדים תשלומים במקרים שבהם ישנה הצדקה וקופת המזומנים מאפשרת זאת. בעקבות כניסתו לתוקף של חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז 2017, נעשו במשרד הביטחון ההתאמות הנדרשות לקיצור זמן התשלום בהתאם להוראות החוק. חשוב לציין כי זה שנים רבות נוהג המשרד לשלם בהתקשרות של עד 150,000 ש"ח, אשר מיועדת ברובה לספקים קטנים ובינוניים, בתנאי תשלום קצרים מימי התשלום המחויבים על פי החוק, 30 ימים במקום 45 ימים. תנאים אלו לא שונו עם כניסת חוק מוסר התשלומים לספקים לתוקפו. לעניין התעשייה הצבאית, ידוע שתע"ש נמצאת במצב לא פשוט, ואני מסכים, אין כל סיבה שספקים קטנים ובינוניים ייפגעו ממצבה. רק לאחרונה מנכ"ל משרד הביטחון פנה במכתב אל מנכ"ל תע"ש ובו כתב כי משרד הביטחון מצפה שהחברה תעמוד בהתחייבויות שנטלה על עצמה בכלל, ומול ספקים שעמדו בהתחייבויותיהם לחברה בפרט. אני רוצה להדגיש: תע"ש היא חברה בע"מ בבעלות ממשלתית אשר מפוקחת על ידי רשות החברות הממשלתיות. ידוע כי החברה נמצאת במצוקה תזרימית, והפתרון לה, לדעת ממשלת ישראל, הוא הפרטה. ממשלת ישראל נמצאת בשלבים הסופיים של משא ומתן מול חברת אלביט על מכירת תע"ש. אנחנו מצפים שהמכירה לאלביט, כשתתממש, תפתור את מצוקתה של תע"ש לטווח הארוך. תודה לסגן שר הביטחון. בבקשה, שאלה נוספת לחברת הכנסת ענת ברקו. אדוני סגן השר, אתה יודע, יש תחושה שמשרד הביטחון לא מכבד את העסקים הקטנים, לא מעודד אותם. יש לי כאן רשימה של עסקים שמעסיקים בין שישה לשמונה עובדים, עסקים ותיקים של שבבי מתכת ודברים שנחוצים למשרד הביטחון, ובחוזים מחתימים אותם על תשלום של שוטף פלוס 180 יום, שזה כמובן לחיות או למות בשביל החברות הללו. תשימי לב, את מדברת על משרד הביטחון?

תראה, בינתיים תע"ש שייכת למשרד הביטחון. אני חייבת להדגיש את זה בפניך, אדוני סגן השר: תע"ש היא חלק ממשרד הביטחון, ואתם צריכים לפתור. אתם הכתובת לעניין הזה. אני רוצה לספר לך שמשפחה שכולה שיש לה עסק שמעסיק שמונה עובדים בלבד, ג.ג.א.ב בע"מ, למשל, חצי מיליון שקל של עיכוב, או אופק אנג'ל, וגם עסקים נוספים, או עסק של 80 שנה,

שבצוק איתן ירדו לשטחי כינוס של החיילים למרות הסכנה, עשרה עובדים בלבד. בשבילם זה לחיות או למות. ואני רוצה להגיד לך, במאמר מוסגר, ממה שאני מתרשמת, נכון, לעסקים קטנים אין כושר מיקוח גדול, בטח לא עם גוף כמו משרד הביטחון, אבל משרד הביטחון, כמו שהוא מנוע צמיחה להייטק במדינת ישראל, יכול להיות מנוע צמיחה גם לעסקים קטנים. לצערי הרב, משרד הביטחון מנסה לבלוע אותם ולא לאפשר להם תחרות הוגנת, וגם לא משלם להם בזמן, וזה מאוד מאוד מצער.

בבקשה, סגן שר הביטחון, אתה רוצה להוסיף משהו?

אני מצטער, חברת הכנסת ברקו, אבל כל דברייך, אין להם שום קשר למשרד הביטחון. חבל שאת מאשימה את משרד הביטחון בדברים שאין לו שום קשר אליהם. משרד הביטחון עומד בכל התחייבויותיו. משרד הביטחון מקדים, לכל העסקים הקטנים, מקדים את התשלומים שלהם, לא 45 יום, 30 יום. ואני יכול לומר לך שרק לאחרונה היו עסקים שהיו בקשיים, משרד הביטחון שילם להם כעבור 15 יום, דבר שלא מקובל בשום משרד ממשלתי. אני אמרתי, ואני מסכים, שהטענות הן כלפי חברת תע"ש. אני מזכיר שוב: תע"ש היא חברה ממשלתית בע"מ, היא לא משרד הביטחון. תע"ש מפוקחת על ידי רשות החברות הממשלתיות, לא על ידי משרד הביטחון. אין למשרד הביטחון שום כלי לחייב או לכוף את תע"ש לשלם מוקדם יותר. כפי שאמרתי, ממשלת ישראל חושבת שאכן מצבה הכלכלי של תע"ש הוא מצב בעייתי, ולא לחינם ממשלת ישראל החליטה ללכת להפרטה, ולכן אנחנו מנהלים כרגע משא ומתן. הוא ממש נמצא בסופו. אני מאוד מקווה שבימים הקרובים תיחתם העסקה עם חברת אלביט, ואין לי ספק שחברת אלביט, כחברה גדולה וחזקה, תדע לשנות את מוסר התשלומים של חברת תע"ש. תודה לסגן שר הביטחון חבר הכנסת אליהו בן-דהן. חברי הכנסת, אנחנו עוברים לחקיקה. הצעת חוק סמכויות שעת חירום (מעצרים) (תיקון, ביטול החוק), התשע"ח 2017, של חבר הכנסת מוסי רז וקבוצת חברי הכנסת.

חבר הכנסת מוסי רז יעלה לדוכן לנמק את הצעתו. עד עשר דקות לרשות אדוני. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי הכנסת, חברות הכנסת, בדרך כלל, במערכת משפט נורמלית, כפי שהייתה אמורה להיות בישראל או כמו שקיימת בדרך כלל במדינה דמוקרטית, על מנת לשים אדם במאסר, יש להוכיח את אשמתו. אבל לא כך, כמה שמפתיע הדבר, לא כך הדבר בישראל, ובוודאי ובוודאי לא כך שני קילומטר מזרחה מאיתנו, בשטחים הכבושים. שם ניתן לעצור, גם בישראל,

וגם ליהודים קרה, במעצר מינהלי, זאת אומרת בהחלטה מינהלית, ללא הוכחות מספיקות, לחצי שנה, ולחדש את זה שוב ושוב. אני בעצם בא כאן עם חברי לסיעת מרצ ומציע לבטל את האפשרות הדרקונית הזאת, שירשנו אותה מהכיבוש הבריטי שהיה כאן, ומאפשרת לנו לעשות צעדים שפוגעים בחופש הפרט ולא מספקים לנו ביטחון. איך אני יודע שהם לא מספקים לנו ביטחון? עובדה שאנחנו עושים את זה שוב ושוב ושוב, ומצבנו לא משתפר אלא רק נהיה גרוע יותר.

רק בשבועיים האחרונים נעצרו 16 איש במעצרים מינהליים, ואנחנו מדברים על אלפים שנעצרו בשנים האחרונות.

אני חשבתי מה להגיד כאן, והבאתי בחשבון שאולי אני לא יודע לדבר מספיק טוב, ולכן החלטתי להביא לכאן דברים שאמר חבר כנסת אחר, מזמן, חבר כנסת הרבה יותר מנוסה. והוא אמר כך, כבוד היושב-ראש: אנשים המציתים מכוניות, אנשים שמתכנסים, מתכננים, פוגעים, מן הדין הוא, סליחה, היושב-ראש, זה מאוד מפריע, הדיבורים האלה. צודק. חבר הכנסת גפני, הדובר לא שומע את עצמו. חבר הכנסת חמד עמאר, כבר ישב. חברים שם, בסוף האולם, נא לשמור על השקט. "מן הדין הוא שיישאו בתוצאות מעשיהם ויבואו על עונשם. אולם השאלה היא, מיהו במדינת ישראל המוסמך לקבוע אשמה או להטיל עונש, מיהו הזכאי לעשות חשוד לנאשם, נאשם לאשם, אשם למרצה-עונשו, היש הבחנת רשויות במדינה זו, או אין? היש שופטים בישראל, או אין? ואולי ישנן ארבע רשויות במדינה זו? אולי מלבד הממשלה ומלבד הכנסת, שבפניה אחראית הממשלה, ומלבד מערכת המשפט בישראל, ישנה רשות רביעית במדינתנו והיא המשטרה החשאית". והוא ממשיך ואומר: אחרי כל מה שאתם אומרים, "אחרי כל זאת לא תלכו לשופט בישראל? לא תבקשו צו מעצר חוקי על יסוד ההוכחות, אם יש בידיכם הוכחות, לשם מה הפעלתם את חוקי החירום? אם אין בידיכם הוכחות, באיזו זכות פתחתם מחנה ריכוז בישראל? הרי אתם שמים ללעג ולקלס את מושג החוק בישראל. הרי פעולתכם איננה באה להבטיח את שלום הציבור. המעשה שעשיתם" מעצר מינהלי של בן אדם אחד, "הוא מעשה טרור מחפיר, זדוני, המבזה את המדינה הזאת יותר מכל הפשעים, לא, לא להגנת המדינה, לערעורו של ביטחון המדינה ולביזיון שמה. אין מחנות ריכוז המבטיחים את הגנת המדינה. מחנה ריכוז מערער ביטחונה של כל מדינה. מעשי טרור של ממשלה גוררים מעשי טרור. הניסיון צריך ללמדכם. אנחנו האנשים שנלחמנו בשלטון והפרנו את חוקיו, קראנו לנוער העברי להפר גם את הצווים והפקודות שלכם, משום שהיה בהם שיתוף פעולה עם השלטון הבריטי". כאן אתם ודאי כבר מנחשים שהדובר הוא חבר הכנסת מנחם בגין, לימים ראש ממשלת ישראל. "אנחנו קוראים לנוער העברי לכבד את חוקי ישראל, לשמור את צווי הכנסת ואת החלטות הממשלה, המתקבלות על יסוד חוקי הכנסת. אנחנו מזהירים אתכם מפני הדרך הנלוזה הזאת. עשיתם דבר חמור ביותר: פתחתם מחנה ריכוז בישראל". וקורא לו ממלא מקום ראש הממשלה, הוא שואל: "לא תבחר בין חוק לחוק, כל חוק הוא חוק". והוא עונה, חבר הכנסת בגין: "לא נכון. ישנם חוקים רודניים, ישנם חוקים בלתי מוסריים. ישנם חוקים" אני מודה שאני מסתייג מהמילה הזאת, "נאציים, אני קובע שהיועץ המשפטי אמר בפני בית דין בריטי כי חוקי החירום שהשתמשו בהם לא נחקקו כמותם אפילו בגרמניה הנאצית". והוא אומר לשרת: "אל תשאל אותי מי קובע איזה חוק הוא נאצי ואיזה חוק הוא בלתי מוסרי. החוק שהשתמשת בו הוא נאצי" תראו כמה פעמים הוא חוזר על זה, "הוא רודני, הוא בלתי מוסרי, וחוק בלתי מוסרי הוא גם בלתי חוקי. על כן המעצר הוא בלתי חוקי והצו שלכם הוא שרירותי. לא הייתה לכם כל זכות לעשות זאת, כאשר קיימת כנסת, כאשר קיים בית דין, כאשר יש בידכם כל מערכת החקירה. למה פתחתם מחנה ריכוז?" אני לא אקרא את כל הדברים של חבר הכנסת מנחם בגין, אבל הוא צדק בכל מילה. עכשיו, תאמרו לי אתם: מה השתנה? האם רק השתנה זה שהיום אנחנו עוצרים הרבה יותר? האם הדבר היחיד שהשתנה זה זה שחבר הכנסת בגין דיבר על מעצר של יהודים, וכאן אני מדבר על מעצר גם של יהודים וגם של פלסטינים, אבל הרוב שנעצרים במעצרים מינהליים הם עצירים פלסטינים מהשטחים? לא רק, דרך אגב. האם זה הדבר היחיד שהשתנה? האם הדבר היחיד שהשתנה זה זה שראינו שבמשך 50 שנה שאנחנו עוצרים אלפים במעצרים מינהליים לא רק שאנחנו לא מוכיחים את הצדק המוסרי שלנו, קורה ההפך? לא רק שאנחנו לא מבטיחים את ביטחוננו אלא קורה ההפך, הולך ומידרדר? עמד כאן שר הביטחון ליברמן לפני כמה שבועות ואמר: השנה הייתה השנה הכי טובה מבחינה ביטחונית מאז 1967. גם הוא יודע שלפני 1967, לפני שהשתמשנו בפרקטיקות האלה, היה יותר ביטחון. אני לא אומר שהיה ביטחון מוחלט, אבל היה יותר ביטחון. את זה יודע גם הוא.

אני קורא לכם, חברות וחברי הכנסת, שלא לחשוב שאתם מגינים על הביטחון כשאתם מצביעים נגד ההצעה הזאת. אתם לא מגינים על שום ביטחון, אתם מצביעים נגד המוסר, נגד חוק נורמלי, וגם נגד הדברים שאמר חבר הכנסת מנחם בגין. תודה לחבר הכנסת מוסי רז, שהציג את הצעת החוק. בשם הממשלה ישיב השר יובל שטייניץ. בבקשה, אדוני. אני מתכבד, אדוני יושב-ראש הכנסת, להשיב כאן בשם הממשלה ובשמה של שרת המשפטים איילת שקד. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חברי חבר הכנסת מוסי רז, הצעת חוק סמכויות שעת חירום (מעצרים) (תיקון, ביטול החוק), התשע"ח 2017, של חבר הכנסת מוסי רז מבקשת לבטל את חוק סמכויות שעת החירום (מעצרים) משנת 1979. משמעות ההצעה היא ביטול הסמכות להוצאת צווי מעצר מינהלי על ידי שר הביטחון,

לטענת המציעים, בשל הבעייתיות הנובעת מהפגיעה בחירות שלא במסגרת הליך פלילי ובלי שהוכחה אשמתו של העצור.

שום עצור לא הוכחה אשמתו עדיין בבית משפט, אבל אנשים נעצרים על חשדות, לא על הוכחת אשמה.

הסמכות לעצור אדם במעצר מינהלי היא סמכות יוצאת דופן ואיננה פשוטה. יחד עם זאת, השימוש במעצרים מינהליים הוכח עד היום ככלי מרכזי ובעל חשיבות רבה לצורך סיכול עבירות ביטחון. למרבה הצער, המצב הביטחוני במדינת ישראל אינו מאפשר לוותר על כלי חיוני זה בנסיבות שבהן השימוש בו הוא הכרחי לצורך סיכול פגיעה קשה בביטחון הציבור. השימוש בכלי של מעצר מינהלי הוא זהיר ומידתי, ונעשה רק בנסיבות שבהן לא ניתן למנוע את הסכנה בדרך אחרת. בנוסף, יש לציין שבימים אלה נמצאת בשלבי חקיקה מתקדמים הצעת חוק ממשלתית לתיקון החוק האמור, ובמסגרתה מוכנסים שינויים ושיפורים רבים במתווה צווי המעצר המינהליים, למשל בכל הנוגע להליך אישור הצו, זירוז הביקורת השיפוטית על הצו וקיום הדיון לגביו בדלתיים פתוחות. תכליתם של כל השינויים הללו היא להרחיב את סל הכלים העומד לרשות שר הביטחון בטרם הוצאת צו מעצר מינהלי, וכן להבנות באופן זהיר את הליך קבלת ההחלטה להוצאת צו מעצר מינהלי ואת הליכי הבקרה. מטרתה של הצעת החוק הממשלתית היא להיטיב את הליך הוצאת צו מעצר מינהלי לפי החוק, וכן לוודא שנעשה בו שימוש מוגבל ומידתי, רק בנסיבות שבהן הדבר הכרחי כדי למנוע את הפגיעה בביטחון המדינה או בביטחון הציבור. נוכח תהליך זה, וכן נוכח צורכי הביטחון המחייבים לעת הזאת מתן כלים אפקטיביים בידי רשויות הביטחון לסכל איומים חמורים על ביטחון המדינה ואזרחיה, נראה כי לא בשלה העת לביטול החוק המוצע. נוכח האמור לעיל, מתנגדת הממשלה להצעת החוק. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להוסיף ולומר, הפעם על דעתי, לא על דעתה של שרת המשפטים: ישנם מקרים שבהם יש הוכחות, אפילו הוכחות חד-משמעיות, שלא ניתן לחשוף אותן בבתי המשפט, מכיוון שלמשל חשיפתן תפגע ביכולת לסכל טרור, תחשוף שיטות של סיכול טרור או תחשוף מעקבים או שיטות שמשמשות גם למעצר של אנשי טרור אחרים. לעיתים היא אפילו תחשוף סוכנים שהפנו או הצביעו על אותו עציר מינהלי כמסוכן למדינה. אלה דברים שקיימים. כשנאבקים בטרור, המיידיות, הצורך במניעה מיידית, ולא רק בענישה, כמו בעבריינות פלילית רגילה, גובר. ולכן מדינה כמו ישראל, שנאבקת בטרור ובגלי טרור ומצליחה לסכל את רוב ניסיונות הטרור, צריכה, למען שלום הציבור, להשתמש בכלי הזה של מעצר מינהלי, שאני מסכים שהוא כלי בעייתי, והיה עדיף יום אחד להימנע ממנו. אבל המלחמה בטרור וההגנה על המדינה, על הציבור, על הדמוקרטיה, חשובות לא פחות, ולכן אנחנו עושים שימוש מידתי, זהיר ושקול במעצרים מינהליים. לפיכך, הממשלה מבקשת לדחות את הצעת החוק. תודה לשר יובל שטייניץ, שמסר את עמדת הממשלה. חבר הכנסת רז, אתה מעוניין להשיב לשר?

אנחנו עוברים להצבעה, חברי הכנסת. הצעת חוק, למה אתה יורד, ששש, מה קרה? הצעת חוק סמכויות שעת חירום (מעצרים) (תיקון, ביטול החוק), התשע"ח 2017, של חבר הכנסת מוסי רז וקבוצת חברי הכנסת. נא להצביע. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק סמכויות שעת חירום (מעצרים) (תיקון,

התשע"ח 2017, לא נתקבלה. 16 בעד, 62 מתנגדים, אין נמנעים. ההצעה לא אושרה. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה, הצעת חוק שיווי זכויות, ההצעה הזאת היא פגיעה בביטחון המדינה.

מתן שירות ללא המתנה בתור לאישה בהיריון), התשע"ח 2017, של חבר הכנסת יוסף ג'בארין וקבוצת חברי הכנסת. תשובה והצבעה במועד אחר. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני אספר לכם תחילה איך נולדה הצעת החוק הזאת. הצעת החוק הזאת היא שילוב של הרצון שלי להביא הצעה שאולי סוף-סוף יהיה בה קונסנזוס בקרב הקשת הפוליטית בכנסת הזאת, וככה אולי לא תהיה לוועדת השרים סיבה לדחות אותה, לפחות אני מקווה כך. כי עד עכשיו רוב הצעות החקיקה שהעליתי בפני ועדת השרים היו הצעות שהצד הפוליטי בהן הוא צד דומיננטי, אם לא לומר צד חזק. כמובן, זה לא שהדבר פסול, ההפך. אני רואה כחובתו של חבר הכנסת לנסות לקדם את האג'נדה הפוליטית שלו באמצעות הצעות חוק, על אחת כמה וכמה כשמדובר בהצעות חוק שמקדמות ערכים של שוויון, של אזרחות שווה, של זכויות אדם, של זכויות מיעוט. אלא שהניסיון שלי מלמד שכל פעם שהצעה כזאת עולה לוועדת השרים אז מייד אני מקבל החלטה של להתנגד. ולהגיד לכם את האמת, זה קרה גם בהצעות חוק שאני הרגשתי שכעיקרון אפשר היה לקדם אותן, גם בממשלה של היום, גם בממשלה של הימין. ולכן היה חסר לי ההסבר מדוע מתנגדים להצעת חוק שהיא אולי מתבקשת, שהיא נחוצה, שהיא ראויה. ואז אמרתי: אוקיי, אני רוצה ללכת על הצעת חוק שהיא סופר-חברתית, סופר-חברתית, וככה לנטרל את הקשיים הפוליטיים שהצעת החוק יכולה לעורר. זה הצד הראשון. זה הצד הראשון של הסיפור הזה. החלק השני של הסיפור הוא חלק יותר אישי. יצא לי בכמה הזדמנויות להיות בחו"ל כשאשתי בהיריון, אני חושב שהדוגמה האחרונה הייתה באיטליה, וראיתי שנשים בהיריון זוכות להתייחסות מיוחדת כל פעם שיש תור לשירות הציבורי במובן הרחב, השירות הציבורי, זאת אומרת, שירות שניתן לקהל הרחב, שירות שפתוח לקהל הרחב. ושמתי לב שבישראל אין הסדר כזה. לא רק שאין הסדר כזה, ההפך, לפעמים אפשר לזהות ריב באותם מקומות שמקדמים שירות מסוים. והמחשבה הזאת השתלבה ברעיון שקידם חבר הכנסת אלי אלאלוף בתור יו"ר ועדת העבודה והרווחה, שמתייחס לרעיון של לפטור אנשים שהם אזרחים ותיקים, אני חושב שההגדרה הייתה מעל 80, שאנשים מבוגרים מעל 80 לא יצטרכו לעמוד בתורים בשירות הציבורי שניתן. אז מה שעשיתי, אלי, לקחתי בעצם את אותו רעיון, עם אותו פירוט שקיים לגבי אזרחים ותיקים,

איציק, שגם אתה בטח היית מעורב באותה הצעה, אם לא היית היוזם, זה החוק שלך, סליחה שלא נתתי את הקרדיט מספיק, ואמרתי שמאוד ראוי להרחיב אותו גם להקשרים דומים של צרכים חברתיים, ובעניין ההצעה שלי, נשים בהיריון.

אני מציע את אותו מנגנון של פטור מעמידה בתור לנשים בהיריון. אני חושב שהסיבות ברורות, ואין לי ספק שהן גם מוצדקות. אני חושב שאנחנו מדברים כאן על הצעה נטולת הטיה פוליטית, הצעה חברתית במיטבה, ואני רוצה לקוות שהיא באמת תזכה לתמיכת ועדת השרים,

כבוד היושב-ראש, לא הייתה ישיבת ועדת שרים, ואני הבנתי שהתשובה האוטומטית היא שאם אין החלטת ועדת שרים, אז יש התנגדות לחוק שאני מציע. היות שאני לא רוצה להפיל את החוק, אז בעצם אנחנו לא נקיים הצבעה, מתוך תקווה שוועדת השרים תמצא לנכון לתמוך בהצעה סופר-חברתית כזאת בהקדם. אז תודה רבה, ונקווה לטוב. תודה לחבר הכנסת יוסף ג'בארין. חברי הכנסת, כאמור, נשמע את תשובת הממשלה ונצביע במועד אחר. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, דמי אבטלה לעצמאים), התשע"ח 2017, של חבר הכנסת מאיר כהן. בבקשה, אדוני. ישיב השר חיים כץ. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, החוק הזה שאני מייד אציג הוא בראש ובראשונה חוק שבא למגר את אחת האפליות הגדולות במשק הישראלי. אני מדבר כמובן על העצמאים, על העסקים הקטנים והבינוניים בישראל, מהמעסיקים הגדולים והיצרניים במשק. שימו לב לנתונים הבאים: יותר מ-520,000 עסקים קטנים פועלים בישראל. העסקים הקטנים מהווים 99% מכלל העסקים בישראל. עסקים אלה אחראים להעסקתם של יותר ממיליון ו-750,000 עובדות ועובדים במשק הישראלי. הם מוגדרים על ידי ארגון ה-OECD כעמוד השדרה של המשקים המפותחים בעולם בכל המדינות המפותחות, ומייצרים, העסקים העצמאיים, 70% ממקומות התעסוקה. בין השנים 2014 ו-2015 יצרו העסקים הקטנים בישראל יותר מ-80,000 משרות חדשות. בשנת 2014 עמד המחזור הכספי של העצמאים בישראל על 930 מיליארד שקלים. נתונים אלה לא מותירים ספק: העצמאים והעצמאיות, העסקים הקטנים, הם הגורם הדומיננטי ביותר במשק הישראלי, ובוודאי שהם הגורם היצרני ביותר.

גיסא, אני רוצה להסב את תשומת ליבכם לנתון הבא: אף שישראל מתהדרת בשיעור יזמות גבוה אפילו ביחס למדינות המפותחות, אנחנו מובילים בתופעה המכונה "פחד מכישלון עסקי". 54% מהאזרחים פוחדים לפתוח עסק מחשש לכישלון, מה שמוביל להימנעות מפתיחת עסקים. חברות וחברים, עסקים זה לא רק עוד חנות בקניון, עסקים זה פתח של תקווה לאוכלוסיות שלמות שמנסות לחיות במסלול עצמאי ובלתי תלוי. אני מדבר גם על נשים מבשלות שהכרנו מירוחם, על אותן עקרות בית שפתחו מכון לציפורניים בבתים שלהן, על אותם צעירים וצעירות שמובילים יזמות חדשנית. זה בדיוק הדנ"א היהודי, הישראלי, לפתח, ליזום, לחדש. ואולם, אף שמדובר באוכלוסייה שמשלמת מיסים ומחזקת באופן משמעותי את המשק הישראלי, אוכלוסייה שמשלמת דמי ביטוח הגבוהים לאין ערוך מאלה שמשלמים השכירים, אין לעצמאים שום רשת ביטחון סוציאלית. במילים אחרות, אין להם את הדבר הבסיסי, לעצמאים, אין להם דמי אבטלה. כולנו מכירים את המציאות שכאשר עובד שכיר מפוטר,

ממקום עבודתו, מעניקה לו המדינה ביטחון בסיסי, דמי אבטלה, תקופה קצרה שמאפשרת לו התאוששות והתארגנות מחודשת לקראת דרך חדשה.

שדווקא לסקטור היצרני ביותר בישראל, זה שמשלם מיסים גבוהים ודמי ביטוח גבוהים, אין את הרשת הזאת. עצמאית או עצמאי שסוגרים את העסק, בדרך כלל בעקבות קושי כלכלי, מתרסקים מהיום למחר, מתרסקים לתוך מציאות של אבטלה כשהם נושאים על גבם חובות וכישלון כלכלי. חוק הביטוח הלאומי קובע כיום זכאות לדמי אבטלה עבור שכירים אשר חדלו מעבודתם.

חוק הביטוח הלאומי אינו מזכה בדמי אבטלה בשום תנאי אנשים עצמאים שסגרו את העסק שלהם. אפלייתם של העצמאים ושלילת זכאותם לדמי אבטלה אינה מתיישבת עם תכליתו של החוק והעקרונות העומדים בבסיס תורת הביטחון הסוציאלי. ענף האבטלה בחוק הביטוח הלאומי נועד בעיקרו לאפשר מינימום של קיום בכבוד לכל אלו אשר נקלעו למצב של אבטלה המתפרסת על פני תקופה של כמה חודשים ולסייע להם לשוב למעגל התעסוקה. עקרונות אלו תקפים לגבי עובדים עצמאים כשם שהם תקפים לגבי עובדים שכירים.

מקבלים משנה תוקף נוכח המגמה הגלובלית ותנועת המשק הישראלי להעדפה מובהקת של העסקת עצמאים, מה שאנחנו קוראים פרילנסרים, מעדיפים אותם על העסקת עובדים שכירים. במסגרת הצעת החוק מוצע להקים קרן אבטלה מיועדת, כענף ביטוח נפרד, אשר תהווה את המקור למימון דמי האבטלה לעצמאים. אני מדגיש: לא לשלם לעצמאים דמי אבטלה מקרן הפנסיה שלהם, ויקשיבו אלה שבאו לוועדת העבודה והעבירו איזה משהו דומה, אבל בסופו של דבר הסתבר שאין לזה שום בסיס, אלא לתת להם כסף מקרן מיועדת. לא להגיד להם: אנחנו לוקחים לכם מדמי הפנסיה שלכם. מאחר שהכנסתו של עצמאי עשויה להשתנות משמעותית מחודש לחודש, יחושבו דמי האבטלה על בסיס הכנסתו בשנתיים שקדמו למועד שבו היה מובטל, ועל פי שכרו, כמובן, על פי השכר הממוצע. כמו כן מוצע להגביל את קבלת דמי האבטלה למספר פעמים מסוים במהלך החיים, שלוש פעמים במהלך החיים. זו לא הצעה פופוליסטית, חברים. היא מבוקרת, מאוזנת ומידתית. רבים וטובים כבר ניסו להעביר את ההצעה הזאת: חברי הכנסת, שייבדלו לחיים ארוכים, דוד טל, אורית נוקד, אילן גילאון, רועי פולקמן ואלי כהן,

ונציגי העצמאים, שדחפו את זה, עכשיו הם נמצאים בכנסת. לכן, אני מאוד מבקש לתמוך בהצעה הזאת. אנחנו יורדים לרזולוציות. הקרן הזאת תוקם מכספים גם של עצמאים, גם של המדינה, של הביטוח הלאומי, עם כסף תוספתי. בשנתיים הראשונות לא יגבו, עד שהקרן הזאת תתבסס ויהיה בה סכום ראשוני טוב. אני מאוד מבקש, במיוחד מהחבר'ה של מפלגת כולנו, שיזמו איזה שינוי לגבי אבטלה לעצמאים, בסוף הסתבר שההצעה שלכם הייתה בעצם שאותם עצמאים הוציאו מכיס ימין ושילמו לעצמם בכיס שמאל. אנא מכם, הצביעו למען החוק הזה. תודה רבה, אדוני. תודה לחבר הכנסת מאיר כהן.

בשם הממשלה, שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים חבר הכנסת חיים כץ. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כיום מבוטחים בביטוח אבטלה עובדים שכירים בלבד, כמו שאמרת. עובד שכיר שפוטר מעבודתו ושלא נמצא לו מקום עבודה ההולם את כישוריו על ידי שירות התעסוקה זכאי לדמי אבטלה לתקופה קצובה. הצעת החוק שבנדון מבקשת להחיל את ביטוח האבטלה גם על עובדים עצמאים, בתנאים מסוימים. בשוק העבודה חלו שינויים ניכרים בתנאים שבהם מועסקים כיום רבים כפרילנסרים. תופעה זו מאפשרת למעסיק לקבל שירותי עבודה בעלות עבודה נמוכה יותר מזו של עובד שכיר.

צעירים רבים נאלצים לקבל תנאי עבודה פחותים עם אי-ביטחון תעסוקתי גדול יותר מזה של שכירים רגילים. הרחבת ביטוח אבטלה לסוג זה של העסקה, חיים, מקשיבים ולא שומעים אותך. דבר למיקרופון. עד שמקשיבים במליאה. לא, ראיתי אותו מקריא מהדף, אמרתי, בסדר. שמע, אני לא יודע מה העלות. גם אתה לא יודע מה העלות, כי לא בדקנו. אני מפסיק להקריא. אנחנו באנו עכשיו מדיון על הנכים, דיון שאני, כשר, לא נתתי להעביר אותו, כי היה נדמה לי שאולי עובדים עלינו. אולי. ואני מתבטא בעדינות. כי אני רציתי לעגן בחקיקה, הינה, אתה הולך. אני יכול להמשיך. לא, אני מקשיב לך. איך אתה מקשיב? אתה הולך. לא, אני פה. רציתי לעגן בחקיקה שני דברים: האחד, את מסגרת התקציב, השני, את עדכון ההצמדה. אני לא נכנס לפופוליזם, אם השרים קיבלו 5,000, לא מעניין. באמת לא מעניין.

וראיתי שאין מחשבה מעמיקה. לא היה שם, היה צריך לשחק את זה אחרת. ואני מקווה שזה ישונה, וכשאני מסתכל על העלויות, ואתה היית שר אוצר, והמגמה, אמר את זה מיקי רוזנטל פה על הבמה. הוא אומר: שמע, אני מקבל את מה שאני לא צריך לקבל, אבל התרופות עולות לי 3,500 שקל לחודש, ואני מקבל תוספת נכות, אני מקבל שם 2,300, יעלה ל-2,800, ועוד שר"ם שהוא לא מקבל. וזה לא מספיק לתרופות. והם היו אצלי בבית, הנכים היו אצלי בבית, שמו אוהל,

נתתי להם להיכנס לשירותים. אמרו שיש לי אכבר שכנים, נתנו להם קפה, והצעתי להם כל ערב לדבר ולא ברחתי, כי אני חושב שוואללה, הם נלחמים את מלחמת הקיום שלהם, והייתי שם. והיום היה דיון, ואם זה לא עבר, זה בגללי. ולא שיחקתי בקרדיטים ולא באתי ואמרתי: אני מחכה להצעת חוק ממשלתית. רציתי להצמיד את זה כחקיקה להצעת חוק של אילן גילאון, קארין אלהרר,

חמישה שהגישו ועברו טרומית. והעלות היא עצומה. ואנחנו יושבים פה כל שבוע, וחברי האופוזיציה, מתוקף היותם חברי אופוזיציה, מעלים הצעות חוק ענייניות שאנחנו לא יודעים לשלם עליהן.

אז מה אתה רוצה שאגיד לך, שהוא לא צודק שמגיע? שמשלמים ביטוח? מגיע, אבל אנחנו לא יודעים לשלם עליהן, כי אתה היית שם, והעוגה היא כזאת שצריך לדעת איך לחלק אותה, וכל הכסף שלנו, שאנחנו נותנים שם, זה צדקה, ואנחנו, ואללה, אין. אז אתה לפחות לא תגיד לי: תשמע, הייתה גבייה עודפת, כי אתה יודע שגבייה עודפת זה לא בסיס התקציב, וזה טוב ונחמד לשנה אחת, וזה לא נחמד לשנה שאחרי זה, ואני לא יודע אם גבייה עודפת של הביטוח הלאומי זה גבייה עודפת, את זה אנחנו נבדוק אחר כך. לא יודע. זה לא.

אז למה נתת שזה יקרה? גבייה עודפת של הביטוח הלאומי, הייתי בוועדת הכספים כשהייתי שר. לא כיבדו אותם. בתקופתך לא היה נומרטור. היה נומרטור? לא היה נומרטור. לא היה נומרטור. עכשיו מתנהל קרב שחבל לך על הזמן, כי אני רוצה שהכסף שלי, של הביטוח הלאומי, היום לא נתנו לי להעביר תיקון בוועדה שמי שהולך לוועדת ערעור של נכות, לא יכולים לשפר לו את מצבו, אם הוא הולך על הרעה, אי-אפשר להגיד לו שמצבו השתפר. ושישלמו לו, אמרתי, תוך שבוע ולא תוך 30 יום. 13 מיליון, לא נתנו לי להעביר את זה, כשר, במשרד שלי. שתבין את הקרבות. שתבין. לא הלך. לא הלך. 13 מיליון שקל. כי יש אנשים שהולכים לערעור ופוחדים שיגידו שהם הבריאו בינתיים. בשביל זה, אני צריך לבדוק אם יש לנו רוב.

דודי, אני יכול להמשיך? עליזה? עליזה, מה העניינים? אם אין לנו רוב, שתנצח. מה אני אעשה? מאה אחוז. אי לכך, מאחר שאנחנו לא יודעים את העלויות, וזה לא עשרות מיליונים, זה מאות מיליונים. נכים, אתה מדבר.

אני מדבר על העצמאים, דמי אבטלה, כי אין לנו מערכת בקרה.

עצמאי, הנכים זה מיליארדים, יכול לבוא בן אדם ולהגיד: אני היום פרילנסר, הפסקתי לעבוד, ואני נכנס לדמי אבטלה. אין לנו בקרה. ואתה גם לא רוצה לחרטש את העסק. יכול להיות שמגיע להם בגלל שהם משלמים, והם משלמים ביטוח לאומי. צריך לראות איך מאגמים את זה, איך עושים בקרה. אבל היום אנחנו קוראים לחברי הקואליציה להפיל את הצעת החוק, מאחר שאנחנו לא יודעים מה עומד מאחוריה בגובה התשלום שצריך לשלם, למרות שאני לא יכול להגיד שזה לא מוצדק. ולכן, אני מבקש מחברי הכנסת להצביע נגד הצעת החוק.

תודה לשר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים חיים כץ. חבר הכנסת יאיר לפיד, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, לא נורא מזמן כל הבניין הזה סער על זה שהולכים להיות מפוטרים 1,700 עובדים מטבע. בעסקים הקטנים יש "טבע" כל שבוע, כל שבוע 2,000 איש הולכים הביתה ונסגר להם העסק. והשר כץ, מה יותר הגיוני, שייתנו להם דמי אבטלה, שיחזיקו את העסק חי לשבוע,

שלושה חודשים, שמאפשרים להם להחזיר את העסק, או שישלחו ללשכת אבטלה לתמיד, וישבו שם, ותמיד תשלם להם דמי אבטלה? בסוף זה הרבה יותר יקר. זה כלכלה בסיסית. ואל תגידו לנו שאין כסף. יש כסף. אתם מחלקים כסף אחד לשני כבר חודשים. תראו איזה סכומים מתרוצצים בתוך התקציב שהועבר עכשיו בממשלה. איזה סדרי עדיפויות לאומיים. הזכרת את הנכים. לא מצאו 65 מיליון שקל בשביל חוק הנגישות, כדי שנכים יוכלו להיכנס עם כיסא גלגלים למוסד ציבורי, אבל 700 מיליון שקל תוספת להסכמים קואליציוניים ברגע היה לכם. אז יש כסף. זה אני אומר לך,

כבוד השר, עם כל הסמכות של שר אוצר לשעבר, עם כל הסמכות. כסף יש, בטח לחוק כזה, שהעלות שלו לא גבוהה. לא איכנס איתכם עכשיו לחישובים. ודאי שיותר זול להחזיק בן אדם בעסק שלו מאשר לשלוח אותו הביתה לתמיד. אין שום היגיון כלכלי בזה שאתה סוגר לו את העסק. תן לו דמי אבטלה בתוך העסק, עוד חודש הוא חוזר, או שהוא ושני העובדים שלו הולכים ומקבלים דמי אבטלה. זה חסר היגיון לגמרי. זה לא צודק. זה לא הוגן. צריך להוסיף את זה שגם אין דמי מחלה לעצמאים.

אנחנו דופקים את העסקים הקטנים מהבוקר עד הערב, ואנחנו אחרי זה מתלוננים שהכלכלה הישראלית מאבדת 2,000 עובדים בשנה. אני קורא לכנסת לקבל את החוק הזה. תודה לחבר הכנסת יאיר לפיד. חברי הכנסת, נא לשבת במקומותיכם. אנחנו עוברים להצבעה. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, דמי אבטלה לעצמאים), התשע"ח 2017, של חבר הכנסת מאיר כהן. מי בעד?

זה בקריאה טרומית. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון,

52 מתנגדים, 44 בעד, אין נמנעים. הצעת החוק לא נתקבלה. הצעת חוק הממשלה (תיקון, אחריות דיווח סגני שרים על פעילותם), התשע"ז 2017, של חברת הכנסת יעל כהן-פארן וקבוצת חברי הכנסת. חברת הכנסת יעל כהן-פארן, עשר דקות לרשותך. חברת הכנסת פארן, את מעכבת את המשך הדיון. עשר דקות לרשותך.

חבריי, תודה, אדוני היושב-ראש. אוקיי, אבל את אומרת? את לא עולה להגיד את זה? תגידי שבגלל שאני פניתי אלייך ואמרתי לך שאני רוצה לשכנע, בסדר,

חבריי חברות וחברי הכנסת, אני רוצה לדבר על הצעת החוק שלי, שלא תעלה עכשיו להצבעה, אבל אני רוצה להקדים ולומר שיש תחושה קשה בציבור. אני לא יכולה לשמוע את עצמי, אדוני היושב-ראש. אני כבר אמרתי למי שצריך להגביה את הזה. חברי הכנסת, נא לשמור על השקט. סדרנים, תרגיעו שם את הצד השמאלי. חבריי חברות וחברי הכנסת, יש תחושה קשה בציבור. החודש האחרון היה חודש מאוד קשה בפוליטיקה הישראלית, חודש שהיה נדמה שאנחנו חיים אולי באיזושהי מדינה אחרת, רחוקה, שהקשר בינה ובין מדינה דמוקרטית הוא מקרי בהחלט, צונאמי של חקיקה רעה, סקטוריאלית, פרסונלית, שמצמצמת את הדמוקרטיה שלנו, ובעיקר בעיקר מכרסמת באמון הציבור במוסד הזה, בכנסת, גם בממשלה, בכולנו, בכל נבחרי הציבור, גם באלה שהצביעו נגד ההצעות הרעות, בכולנו, כי הרעה הזאת פושה גם בנו. חברים, אני אומר מראש: תשובה והצבעה במועד אחר, לגבי החוק הזה. חוק ההמלצות, שנועד לכסות על ראש הממשלה בחקירות שלו, חוק המרכולים, שנועד לכפות עלינו כפייה דתית ולנפץ את הסטטוס קוו, חוק היועצים המשפטיים, שבא להבטיח שכל שר יוכל למנות איזה יועץ משפטי שבא לו. במקביל אנחנו רואים התקפות חוזרות ונשנות של חברי כנסת ושרים מהקואליציה על מוסדות שלטון החוק, על המשטרה, על בית המשפט העליון. ואנחנו באופוזיציה הראינו לכם מראה קצת קשה בשבועות האחרונים. כן, קשה לכם להביט במראה הזאת. נבהלתם כשראיתם את המראה ואת הפרצוף שלכם בה, ובגלל זה התגובה שלכם הייתה כל כך חריפה, והחלטתם לפתוח באיזשהו חרם הזוי על כל הצעות החוק של האופוזיציה, שזה בכלל צעד אנטי-דמוקרטי ודורסני. זה שוועדת השרים לא התכנסה כבר שבועיים או שלושה בכלל, איפה ראינו צעדים כאלה דורסניים כלפי הרשות המחוקקת?

שלא לדבר על כך שהצעות חוק מהאופוזיציה הן מראש פחות נספרות ופחות מובאות בחשבון, מסתכלים בעיקר מי המציע הראשון, ולפי זה תוכרע ההחלטה לגבי הצעת החוק. לא ענייני. נקודה. אז נדמה לכם, לקואליציה, שאתם רוב, ואתם שיכורים מרוב כוח, והרוב קובע, כמו שראינו פה. זאת הדמוקרטיה שלכם, הרוב קובע, הרוב הדורסני קובע, אין שום משמעות אחרת לדמוקרטיה, רק הרוב קובע. ואתם כנראה חושבים שתישארו קואליציה לעד. אז אני רוצה לקרוא לכם, חבריי חברי וחברות הכנסת מהקואליציה: תתעוררו. יש בחירות מתי שהוא, אני מקווה שבקרוב. איך תסבירו לבוחרים שלכם את כל הצעדים ההזויים האלה של השבועות האחרונים? איך תסבירו את כל הדורסנות, במקום לדאוג לאזרח, במקום לדאוג לחלשים, במקום לדאוג לנכים, במקום לדאוג לקשישים? איך תסבירו את ההתנהלות הזאת בחודש, חודש וחצי האחרונים? אני מאוד מקווה שאתם תצטרכו להתמודד מאוד בקרוב עם החקיקה הדורסנית שלכם מספסלי האופוזיציה אחרי הבחירות הבאות, כי הציבור לא מטומטם, והציבור רואה מה אתם עושים כאן, ואיך אתם הורסים את הדמוקרטיה הישראלית, ואיך אתם דואגים רק לעצמכם, ומחוקקים "חוקק לי ואחוקק לך" רק כדי לשמור על כיסאותיכם. ובהמשך להתנהלות הזאת, כמה לא מפתיע שאין שום חוק או תקנה או תקנון שמגדיר את האחריות של סגני שרים לדווח למישהו, לדווח לנו, לכנסת, על הפעילות שלהם. כי באמת, יש מעל עשרה סגני שרים בממשלה, ורק בשבוע שעבר אישרנו בהליך בזק שאין כמוהו, אפילו הכנסת הזאת לא חוותה כזה הליך מטורף של יום שלישי, בשלהי הלילה הארוך של חוק המרכולים, אישרנו את הצעת החוק של סמכויות סגן שר, ולמוחרת, ביום רביעי, היא כבר עברה את הוועדה, והופס, אחרי הצוהריים, כמובן, כאן במליאה, שנייה ושלישית, פחות מ-36 שעות להצעת חוק מתחילתה ועד סופה.

שיא גינס קיבלתם. אבל כנראה שאפילו אותו סגן שר שמונה לפני שבוע, וכל שאר סגני השרים, לא מחויבים בשום דיווח לציבור, בשום דיווח לכנסת, על הפעילות שלהם, ועל תפקודם הציבורי, ועל מילוי תפקידם הציבורי. זה פשוט הזוי, אין מה לומר. זה פשוט משהו שלא ייתכן במדינה דמוקרטית.

יש כאן סגני שרים שמשתכרים משכורות יפות מאוד, העליתם גם את המשכורות שלהם ביום שני, וזה פשוט פתח להתנהלות לא ברורה, שהיא בחסות איזשהם מחשכים, בחסות חוסר מודעות וערפול ציבורי, שפשוט יכול, מה זה יכול? זה מדרדר עוד יותר את חוסר האמון של הציבור במערכת בפוליטית, בנו, בחברי הכנסת. ודווקא אנחנו, דווקא נבחרי ציבור, דווקא סגני השרים יש להם תפקיד רם מעלה. דווקא אתם צריכים להיות מחויבים לשקיפות. אז הצעת החוק הזאת באה להסדיר צעדים מאוד מאוד פשוטים, שפעם בשנה, אפילו לא פעם במושב, פעם בשנה יתכבד סגן שר ויגיע לדווח לוועדת כנסת הרלוונטית למשרדו על פעילותו. היום אפילו למינימום הזה הוא לא נדרש, אף אחד מבין סגני השרים לא נדרש את זה, וזה התיקון שאני מבקשת ליישם. זו הצעת חוק טובה. זאת הצעת חוק שבאה אולי עוד קצת לאזן את האיזון הכל-כך רעוע שיש היום בין הממשלה לכנסת, הרי אנחנו עושים כאן כל מה שהממשלה רוצה, ולפחות לתת לנו עוד איזשהו כלי קטן לפיקוח על פעילות הממשלה. בעקבות פנייתה של השרה גמליאל אליי לפני שעליתי לדוכן, היא ביקשה ממני לתת להצעה הזאת צ'אנס, והיא תנסה לשכנע את חברי ועדת השרים, כשתתכנס, אני מקווה, במהרה בימינו אמן, שתהיה כזאת ועדה שתיתן לנו, לחברי הכנסת, לרשות המחוקקת,

לעשות את תפקידנו הציבורי, כי היום פשוט משתיקים אותנו. זאת עובדה. אז בעקבות פנייתה אני הסכמתי שלא תהיה הצבעה היום כדי, אני מקווה, שהחוק הזה יאושר בוועדת שרים כשהיא תתכנס.

תודה רבה לחברת הכנסת יעל כהן-פארן. כאמור, תשובה והצבעה במועד אחר. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה, הצעת חוק מערך החוץ וההסברה, התשע"ח 2015, של חברי הכנסת עפר שלח, יעקב פרי ואיתן כבל. ינמק חבר הכנסת עפר שלח. בבקשה, אדוני, לרשותך עד עשר דקות. תודה, גברתי. חבריי חברי הכנסת, עצם העובדה שצריך להציג את הצעת החוק שאני עומד להציג בפניכם, שכמובן אחר כך הקואליציה ברוב קולותיה תטרח להפיל אותה, עצם העובדה שאני צריך להציג אותה היא בושה למדינת ישראל ולדרך שבה היא מתנהלת.

חברי נחמן שי, אתה כינסת כינוס חירום פה, בכנסת הזאת, ואני מברך אותך על זה, השתתפתי בו, כמו חברים רק מהאופוזיציה, כמו שאתה יודע, כי אף חבר קואליציה לא טרח להגיע, שעסק בקריסתו של מערך החוץ של מדינת ישראל. אבל כמו שאמרתי, גם שם לא מדובר בקריסה. מדובר בהקרסה, מדובר במעשה מכוון, שתחילתו בתחילת ימיה של הממשלה הנוכחית והמשכו בדיוני התקציב שהסתיימו זה עתה בממשלה ויגיעו אלינו לכנסת, שכל תכליתו היא לנוון, לסרס, לשרש, לעקר את מערך החוץ ושירות החוץ של מדינת ישראל. פנים רבות להקרסה הזאת. היא מתחילה בזה שלקחו סמכויות מובהקות של משרד החוץ. היא קודם כול מתחילה בזה שאין שר חוץ, אין שר חוץ במשרה מלאה. נכון, ראש הממשלה מרבה לנסוע בעולם, אבל גם ראש ממשלתנו, שכידוע לכישוריו אין סוף, ספק אם הוא יכול להיות שר חוץ במשרה מלאה במקביל לזה שהוא ראש הממשלה. אבל היא ממשיכה בזה שלקחו את סמכויותיו המובהקות של משרד החוץ וחילקו אותן כמו איזה סלמי של כיבודים: פרוסה נתנו למשרד לעניינים אסטרטגיים, ואת פרוסת ההסברה לשר אחר, שש פרוסות כאלה. חילקו תפקידים מובהקים של משרד החוץ, תפקידים מובהקים של שירות החוץ, ונתנו אותם למשרדים אחרים, והשאירו את משרד החוץ עומד כעני בפתח. היא נמשכת בתנאים החומריים של האנשים שהם השלד של שירות החוץ הישראלי. בשנה האחרונה הזדמן לי ולחבריי בוועדת החוץ והביטחון להיות גם בוושינגטון וגם במוסקבה, שתי השגרירויות החשובות ביותר של ישראל, ואם תרצו, השתיים שהן עוד במצב הכי טוב מכולן. ראינו שם אנשים שסיפרו לנו פשוט על חוסר היכולת לעבוד בשירות החוץ הישראלי. לא דואגים לבני הזוג שלהם, מחזירים אותם, וכשהם חוזרים הביתה הם חוזרים למשכורות רעב, את ההפרשה לפנסיה עושים להם לפי איזושהי "משכורת צל",

חס וחלילה, התוספת שהם מקבלים בשביל שהם יוכלו להתפרנס איכשהו בוושינגטון ובמוסקבה, התוספת הזאת תיחשב להם לפנסיה.

מחשבים את זה לפי מה שנקרא באוצר "משכורת צל", ומפרישים להם גרושים לפנסיה. התוצאה של הדבר הזה היא, אם תרצו, משבר התפקיד השני בשירות החוץ. לתפקיד הראשון כולם מגיעים בהתלהבות. כולם עוברים קורס צוערים, כולם שמחים לשרת את מדינת ישראל בשירות שהוא חלק מהביטחון הלאומי של מדינת ישראל. אבל בתפקיד השני, כשכבר מתחילים שיקולים משפחתיים, כשכבר יש ילדים, כשכבר השאלה היא לאן אני מתקדם, הטובים ביותר נאלצים נאלצים, כי הם רוצים לעבוד, הם רוצים להיות בשירות החוץ, אבל הם נאלצים לעזוב אותו.

אתה יודע שאם הדבר הזה היה קורה בצה"ל, אם היה משבר בחתימה לתפקיד מ"פ, שזה בערך המקבילה לזה, תפקיד קבע שני בצה"ל, איזו צעקה הייתה עולה מקצה העולם ועד קצהו, איך היו באים אלינו בוועדת החוץ והביטחון שנביא את התקציבים בוועדה המשותפת לתקציב הביטחון, שנביא את התקציבים, כי ביטחון המדינה מוטל פה על כף המאזניים. אז אני אומר לכם, הציר המדיני בשגרירות בוושינגטון הוא לא פחות חשוב ממ"פ בצה"ל, ונספח התרבות בשגרירות במוסקבה או ברומא הוא לא פחות חשוב ממ"פ בצה"ל, והנציגויות האלה שאתם הולכים לסגור עכשיו, כאילו זה איזה דבר מובן מאליו, וראש הממשלה עצמו הוא שעומד מאחורי זה שמביאים, תקראו לזה עז של האוצר, אבל מביאים לדיון התקציבי סגירה של 22 נציגויות ברחבי העולם, ובסוף אנחנו צריכים להגיד תודה שסגרו רק שבע. ולנו יש פחות נציגויות בעולם מאשר לפלסטינים ולאיראנים ולכל מדינה ערבית שאתם יכולים לחשוב עליה, ופחות ממדינות שתקציב המדינה שלהן הוא אחוזים בודדים מהתקציב של מדינת ישראל, אבל הן רואות בשירות החוץ ובמשרד החוץ חלק מהביטחון הלאומי שלהן, חלק ממה ששומר אותן חזקות ועוזר להן לשגשג. במדינת ישראל רואים בשירות החוץ דבר מבוזה שצריך להתנכל לו, לא במדינת ישראל, בממשלה הנוכחית, בקואליציה הנוכחית. החולשה הזאת, צריך להגיד את האמת, נמשכת הרבה שנים, והיא נמשכת,

מפני שאנשים שונים שכיהנו גם כשרי חוץ, בניגוד למשרדים אחרים, ראו את תפקידם בלהיות שר חוץ, ולאו דווקא כמי שאחראי למשרד החוץ, מי שאחראי,

שלאנשים המצוינים שמגיעים לשם ורוצים שעתיד בשירות מדינת ישראל יהיה באמת עתיד, ולא פחות מזה, שלמשרד החוץ יהיה מעמד סביב השולחן. אני חקרתי, פרסמתי ספרים על כל המערכות האחרונות של מדינת ישראל. במערכות האלה, שהחלק המדיני בהן אולי יותר חשוב מהצבאי, שהן לא מערכות כמו המערכות הגדולות של פעם, שבהן הכוח הצבאי פעל במשך שישה ימים או שלושה שבועות ואז נכנס התהליך המדיני לפעולה, אלא חייב להתקיים בהן מהלך מדיני שהוא מוכן מראש ומופעל מייד עם תחילת המערכה, אחרת המערכה לא תסתיים ותסתיים בלי ההישגים שאנחנו רוצים, בכל המערכות אלה משרד החוץ אפילו לא ישב סביב השולחן. שר החוץ היה, כי הוא חבר קבינט, אבל את הממ"ד, את המחלקה המדינית של משרד החוץ, לא הזמינו לדבר כמו שמזמינים את אמ"ן או את המוסד או את השב"כ. האנשים שמבינים את המערך העולמי, שאת הלגיטימציה שלו אנחנו צריכים בשביל לפעול, האנשים שמבינים את המהלך המדיני, שבלעדיו אין שום משמעות לפעולה כוחנית, שום משמעות, אדוני סגן שר הביטחון, אין לכוחות שאתה אחראי להם אם אין מעטפת מדינית וכוונה מדינית מאחורי מה שהם עושים, עוד קלאוזביץ אמר את זה לפני 200 שנה, זה המשפט הראשון שלומדים בקורס קצינים, האנשים האלה לא יושבים בכלל סביב השולחן. לא שואלים אותם. לא מכירים בחשיבות של העבודה שלהם לפני ואחרי לשמירת הביטחון הלאומי של ישראל. אז על הדבר הזה אנחנו באים להילחם עכשיו, וזה מובן מאליו. החוק שאני מציג בפניכם הוצג בכנסת הקודמת על ידי חברי ד"ר רונן הופמן. הוא עשה בדיוק את התהליך הפרלמנטרי הנכון שצריך לעשות בשביל זה: בתוך ועדת החוץ והביטחון הוא עשה תהליך של תחקיר, הוציא דוח, ומהדוח עיצב הצעת חוק. על הצעת החוק הזאת, כמו על הצעת החוק שאני מניח בפניכם, הוקראו לכם פה שלושה שמות:

חבר הכנסת פרי וחבר הכנסת כבל, אבל על הגרסה הנוכחית, אולי יפתיע אותך, סגן שר הביטחון, היו חתומים עוד שני חברי כנסת ב-2015: שר הביטחון הנוכחי אביגדור ליברמן חתום על הצעת החוק שמונחת בפניכם וסגן השר מייקל אורן, שני אנשים שאחד היה שר חוץ ואחד היה שגריר בארצות הברית. הם יודעים בדיוק על מה אני מדבר, שני אנשים שחשבו, כשאחד היה באופוזיציה ואחד עוד לא היה סגן שר, שזה חשוב מספיק בשביל לחתום על הצעת החוק הזאת.

הצעת החוק הזאת זה לא איזה משהו אופוזיציוני שבא לנגח.

בהתחלה אמרתי מה אני חושב על איך הממשלה הזאת נוהגת בשירות החוץ, אבל זה משהו ששני צידי הבית שמים אותו על השולחן. מה אומרת הצעת החוק, ומאוד בפשטות? היא מקבעת את מעמדו הלכאורה-מובן-מאליו, או צריך להיות מובן מאליו, של שירות החוץ ומשרד החוץ במערך המדיני-ביטחוני של מדינת ישראל. היא אומרת שמשרד החוץ יהיה אחראי ויוביל כל מאמץ מדיני של מדינת ישראל, שתוקם בו מחלקה לדיפלומטיה ציבורית שתוביל את מאמצי ההסברה של מדינת ישראל, שמקומו סביב השולחן יהיה ברור ומקובע. וצריך להגיד את זה בחוק, כי הממשלה הזאת מרעה עוד יותר מצב שהיה גרוע עוד קודם, צריך להגיד את זה בחוק כי הממשלה הזאת, באופן הכי בוטה, מזלזלת במשרד החוץ ובשירות החוץ הישראלי ומביאה אותו עד כדי קריסה. הסכמים שנחתמו עם אנשי משרד החוץ לא מקוימים. כמו שאמרתי לכם, בכל דיוני התקציב האלה, כל שר שהיה שם בא עם דרישות לתוספת תקציב למשרדו. חלק קיבלו וחלק לא קיבלו, ובמשרד הביטחון,

תוקם ועדה והיא תדון, וכולם יצאו איכשהו ורבע תאוותם בידם, אם לא יותר מזה. ורק משרד החוץ, השר שלו, שהוא ראש הממשלה, מכר אותו מראש. ואמרו בסוף, בהסדרה הזאת, שלא יסגרו 22 נציגויות אלא "רק", במירכאות,

שיהיה חיסכון ממקורות פנימיים של המשרד לטובת תקציב הפעולות שלו. מה זה תקציב הפעולות של משרד החוץ? מה זה, כיבוד לאנשים שלו שנמצאים בחוץ? אלה פעולות ההסברה של מדינת ישראל, אלה פעולות התרבות של מדינת ישראל, אלה פעולות שמיועדות לחזק את מעמדה של מדינת ישראל בארצות הברית, באירופה, במזרח אירופה, באסיה ובאפריקה ובכל מקום בעולם, כדי שלא נגיע עוד פעם למצב שיש הצבעה במועצת הביטחון או בעצרת האו"ם וכל העולם מצביע נגדנו. אלה האנשים שבתקציב המדינה הנוכחי של מדינת ישראל הם לא שקופים, הם הרבה יותר גרוע משקופים: שמו עליהם x,

זה מה שעשו איתם. בגלל זה מונחת ההצעה הזאת, ואני מבקש מכם לתמוך בה.

תודה רבה לחבר הכנסת עפר שלח. תשיב סגן שר במשרד החוץ חברת הכנסת ציפי חוטובלי.

גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, מאז חודש מאי 2015 אני משמשת כסגנית שר החוץ תחת ראש הממשלה, שהוא שר חוץ פעיל, פעיל מאוד. אני מסכימה ששירות החוץ הישראלי הוא חלק מהביטחון הלאומי של ישראל. בשנתיים וחצי האלה ראיתי את עבודתם המסורה של השליחים שלנו, ראיתי את המאמצים האדירים שהם עושים למען יחסי החוץ של ישראל. אבל לפני כל דבר אחר, לפני שאנחנו נדון בהצעת החוק לגופה, בואו נתבונן בהישגים המדיניים האדירים בקדנציה הזאת. חבר הכנסת עפר שלח, שירות חוץ ישראלי נמדד קודם כול בהישגיו. בוא נדבר על שינוי פרדיגמה. במשך הרבה מאוד שנים האגף הזה שיושב כאן חשב שהדרך היחידה לקדם את יחסי החוץ של ישראל עוברת דרך תהליך שלום. אנחנו רואים שבשנים האלה, שבהן ישראל שמרה על עקרונותיה, לא הסכימה להתפשר במילימטר על דברים ששומרים על הביטחון הלאומי שלנו, זכינו להרחיב את יחסי החוץ של ישראל באופן שמביא להישגים היסטוריים חסרי תקדים. כשאני עומדת כאן על הדוכן, הפעם האחרונה באו"ם.

נמצא ראש הממשלה, ואז זה מכאיב לכם, כי אתם יודעים שתפיסת העולם שלכם קרסה. ראינו את ההישגים שלך, הישגים יוצאי דופן, הצבעה אחרי הצבעה נופלים באו"ם. אני מדברת על עכשיו. עכשיו, ברגע זה, נמצא ראש ממשלת ישראל בביקור ממלכתי בהודו, ומה הצביעה סין? מה הצביעה הודו? מה הצביעה רוסיה?

שמקדם את הכלכלה הישראלית. ומה הצביעה הודו, גברתי, אני אשמח אם תיתני לי להשלים את ההישגים המדיניים האדירים של המשרד. חבר הכנסת איציק שמולי. תודה, רבותיי. כרגע זה הזמן של סגנית השר. חברי חבר הכנסת אמיר אוחנה, אני אשמח להציג את ההישגים שלנו בקדנציה הזאת. אנחנו מדברים על הרחבת אופקים מדיניים חדשים, על שאמריקה הלטינית פותחת את עצמה לישראל. אנחנו מדברים על אפריקה, שבמשך שנים מנהיגים ישראלים, בוודאי ברמה של ראש ממשלה,

אנחנו מדברים על אסיה, שהולכת וצומחת ומחבקת את ישראל. אפילו אפריקה הצביעה נגדנו. ואנחנו, כמובן, גברתי, אני אשמח אם יהיה סדר

אני מזמינה אתכם לשולחן שנמצא מחוץ לאולם הדיונים לדון בנושא הזה.

אתם רוצים להתווכח? תתווכחו, אבל תנו לי לענות. תודה, תודה, תודה. אמיר, תודה, תודה. אני מתחילה לקרוא אתכם לסדר. אם אתם לא יודעים ככה, איפה הם? אמרתם שתעזרו להם,

אני אומרת לך שאנחנו,

אנחנו תמיד בקו החזית מול ההישגים הכי חשובים להיסטוריה של המדינה הזאת. ציפי, אתם נכשלים בהם. ההסכם עם איראן נחתם.

אנחנו דואגים להם ועושים כל מה שמוטל עלינו כדי לדאוג,

למה אני צריכה לקרוא בשמכם כדי שתבינו שצריך לתת לסגנית השר להשיב? זה ממומן

כי בסופו של יום אתם שוכחים שבשנים האלה, שבהם הפרדיגמה שאתם הצגתם לעולם, פרדיגמה ששמה במרכז את הסכסוך הישראלי פלסטיני הפרדיגמה,

נכשלה כישלון חרוץ. ויש לנו היום משרד חוץ שיודע את עבודתו, יודע את מלאכתו. אנחנו נותנים גב לאנשים שלנו. אני פונה לחבריי בקואליציה: אנא המתינו להצעת החוק הממשלתית שמתגבשת היום במשרד החוץ, ואני קוראת לכם להתנגד להצעת החוק הזאת, שכל עניינה ניגוח שירות החוץ הישראלי, ואין לה דבר וחצי דבר עם תרומה משמעותית לשיפור יחסי החוץ של ישראל. תודה רבה. ציפי, את מאמינה במה שאת אומרת? תודה רבה לסגנית השר חברת הכנסת ציפי חוטובלי. בבקשה, חבר הכנסת, מתי ראש הממשלה צפוי לבקר בליכטנשטיין?

שלוש דקות. אתה יכול עוד לשכנע. בבקשה, אדוני. את כל, למה ליצמן נכנס? סגנית השר חוטובלי, יש משפט חביב מאוד על ראש הממשלה, כמו כל המנטרות שהוא חוזר עליהן: החלק הראשון לא נכון, והשני לא יהיה. 120% ממה שאמרת לא נכון, ובערך 200% לא יהיה.

מה שלא נכון נוגע למצבו של משרד החוץ. אתם מדברים על צרכים ב-2025? היית באה לכינוס השדולה של נחמן השבוע ושומעת, לא אותי ואותו, שאנחנו אנשי אופוזיציה, אלא את אנשי משרד החוץ מדברים. הם ישבו שם ותיארו את המצב שלהם, ישבו שם ותיארו איך הטובים ביותר עוזבים, ואיך אנשים לא רוצים ללכת לקורס הצוערים, אני שומעת אותם כל יום. מפני ששירות החוץ הוא עכשיו קללה במדינת ישראל. את היית צריכה לפגוש את האנשים שאנחנו פוגשים, חבר הכנסת איל בן ראובן, שפגשנו בשגרירויות, כי יו"ר ועדת החוץ והביטחון מקפיד על זה,

שלכל מקום שאנחנו באים, נפגוש אותם, ואיך הם מתארים לנו את חוסר היכולת שלהם למלא את תפקידם. אם היית רואה את זה, מדברים על צרכים ב-2025? עד 2025, בדרך שאתם הולכים, לא יהיה משרד חוץ בכלל. ומה שלא יהיה הוא כמובן הצעת החוק הממשלתית, שהרי בכל פעם שהממשלה הזאת רוצה להתנגד למשהו, את אומרת שזה לא מבוסס על עבודה, זה מבוסס על עבודה יותר רצינית על משרד החוץ ממה שאתם עושים.

כמו שאמרתי קודם, חתום על זה שר הביטחון הנוכחי, שתאמיני לי, היה שר חוץ, ויודע בדיוק על מה אני מדבר.

אתם לא תגישו הצעת חוק, כי לא אכפת לכם משירות החוץ, כי סירסתם את שירות החוץ, כי הורדתם את התקציב שלו בתקציב הנוכחי, המשרד היחיד שקיצצו לו בתקציב.

השר ליצמן, או סגן השר, קשה לך להבין מה זה קיצצו בתקציב?

איציק כהן יסביר לך. זה לא כמו אצלך. במשרד החוץ מקצצים. אז זה לא נכון, זה לא יהיה, ועכשיו תפילו את הצעת החוק ותסתכלו בעיניים של האנשים שאתם מופקדים עליהם. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת עפר שלח. רבותיי, אנחנו עוברים להצבעה. כרגע נצביע על הצעת חוק מערך החוץ וההסברה, התשע"ה 2015, בקריאה טרומית. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק מערך החוץ וההסברה, התשע"ה 2015, לא נתקבלה. בעד, 29 חברי כנסת, 49 מתנגדים ואין נמנעים. אני קובעת כי הצעת חוק מערך החוץ וההסברה, התשע"ה 2015, לא התקבלה. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה: הצעת חוק העונשין (תיקון, חילוט רווחי סרסרות), התשע"ה 2015. הצעת החוק נומקה ב-10 בפברואר 2016. ההצעה היא של חבר הכנסת מיקי לוי, וכרגע אנחנו עוברים לתשובה

בשם שרת המשפטים ישיב לנו, השר שטייניץ? בבקשה, אדוני.

אתה תשיב לנו על שתי הצעות חוק במשולב: הראשונה היא הצעת חוק העונשין של חבר הכנסת מיקי לוי, והשנייה היא של חברת הכנסת מרב מיכאלי. את לא הצגת? אדוני השר, דקה, בבקשה. אנחנו בודקים, כי חברת הכנסת מרב מיכאלי טוענת,

אוקיי. כמה זמן אתה מדבר?

השר שטייניץ, אני מתנצלת. אתה תמתין עד שחברת הכנסת מרב מיכאלי תציג את ההצעה שלה, ואז אני אזמין אותך שוב לכאן להשיב במשולב. חברת הכנסת מרב מיכאלי, עד שלוש דקות לרשותך, כי זו הצעה שהוצמדה להצעה של חבר הכנסת מיקי לוי. בבקשה, גברתי, עד שלוש דקות לרשותך. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. חבריי וחברותיי חברות הכנסת, צר לי מאוד ששרת המשפטים לא באה בעצמה לענות על ההצעה הזאת, משום שחברי מיקי לוי הציג אותה כאן, במליאה, כבר לפני כשנה, והבטיחו לו, שנה וחצי.

זה היה ב-10 בפברואר 2016, אז זה כמעט שנתיים. כן, כמעט שנתיים. הבטיחו לו כאן שיביאו הצעה ממשלתית שתעשה את הדבר הזה. זאת אומרת, אמרה הממשלה: אנחנו מסכימות ומסכימים לעיקרון הזה, שאין צודק ממנו, וחברות וחברים, אין יעיל ממנו. אני חושבת שבזמן האחרון עלתה על סדר-היום הציבורי ביתר שאת הבעיה הקשה והכואבת של הזנות, של נשים שסובלות מניצול, מדיכוי, מאלימות ומהשפלה, באמת, מעבדות איומה ונוראית, על כל הרצף של הזנות. אנחנו מחכות, ואנחנו נאבקות כבר כל כך הרבה שנים על חוק שיהפוך את הדבר הזה לאסור ושישקיע כסף, גברתי היושבת-ראש, בשיקום של נשים שהחיים שלהן אבודים בתוך הכביכול-תעשייה הזאת. הדבר הזה יעלה הרבה כסף, ואחד הדברים שאנחנו מציעות בהצעת החוק הזאת, לא אחד הדברים אלא הא דבר שאנחנו מציעות ומציעים בהצעת החוק הזאת גם יעזור לאכוף את האיסור על סרסרות בזנות ועל שידול של קטינים לזנות וגם יאפשר להביא כסף לשיקום של נשים בזנות. זו הצעה כל כך פשוטה ובסיסית, שאומרת: מי שמורשע בעבירות של סרסרות ושל שידול קטינות וקטינים לזנות, פשוט יחלטו לו את הרווחים מהסרסרות הזאת. האם יש דבר יותר צודק מזה? האם יש דבר יותר ראוי מזה? האם יש דבר פחות בעייתי, חוקתית, מהדבר הזה? מה שנעשה, כסף, רווחים שנעשו מעבירה על החוק, מאחת העבירות הקשות, מאחד הנזקים החמורים שנגרמים לבני אדם, שהם ברובם,

נשים, שייקחו לו את הכסף הזה,

וישימו את זה בקרן לשיקום נשים בזנות. שנתיים מחכה חבר הכנסת לוי, וההצעה שלי, שמונחת מאותו זמן, להבטחה, כמו עוד אחת מההבטחות היפות והריקות, שאי-אפשר להאמין להן, של הממשלה הזאת, שיביאו הצעה ממשלתית ויקדמו את הנושא הזה. חבריי וחברותיי, משום שהממשלה הודיעה, בעיקרון, שהיא בעד זה, עם כל התירוצים שחבר הכנסת השר יובל שטייניץ יקרא עכשיו מפי שרת המשפטים למה זה לא קורה, אני מפצירה בכן ובכם בכל זאת להצביע בעד,

בקואליציה.

תודה לחברת הכנסת מרב מיכאלי. בבקשה, אדוני השר. השר מדבר לעניין. השר שטייניץ משיב, בשם שרת המשפטים. בבקשה, אדוני. כבוד היושבת-ראש, אני משיב בשם שרת המשפטים איילת שקד. האמת היא שאני לא יודע למה היא לא נמצאת היום. יכול להיות שהיא נבהלה מההכרזות של חברה לסיעה בצלאל סמוטריץ לגבי מקומן של נשים ואמרה לעצמה: אולי נשים לא

אם הן לא יכולות להיות מפקדות טייסת מינהלית, ודאי שאישה לא יכולה להיות שרת משפטים, שזה אחד התפקידים החשובים במדינת ישראל. יכול להיות שבעיניו זה לא תקין.

בצלאל,

בצלאל, אז אני, אני רוצה הודעה אישית אחר כך. אני דווקא מברך את מפלגת הבית היהודי, שיש שם שתי נשים, פעם ראשונה בהיסטוריה במפלגה דתית, ולא סתם שתי נשים אלא שתי נשים בתפקידים הכי בכירים,

אחת שרת משפטים, והשנייה היא יו"ר הסיעה שלך.

אז כנראה נשים יכולות להשתלב היטב גם בתפקידי פיקוד בכירים. אפילו יושבת-ראש סיעת הבית הלאומי,

השר שטייניץ, כל הכבוד.

עכשיו, אני רוצה להקריא, בשמה, את תשובתה של שרת המשפטים שלנו, חברת סיעת הבית היהודי, שרת המשפטים של ממשלת ישראל איילת שקד. הצעת חוק העונשין (תיקון, חילוט רווחי סרסרות), התשע"ה 2015, של חבר הכנסת מיקי לוי, ואני מבין שמוצמדת אליה גם הצעת חוק של חברת הכנסת מרב מיכאלי,

נכון. לעשות צדק עם שניכם. מבקשת לתקן את חוק העונשין ולקבוע כי יחול על עבירות זנות הסדר חילוט מחמיר שקיים בחוק מאבק בארגוני פשיעה ובעבירות סחר בבני אדם. אם הבנתי נכון, חברת הכנסת מיכאלי אמרה שבעצם זנות זה קרוב לעבירה של סחר בבני אדם, גם אם זה לא מוגדר ככה, ולכן יש היגיון בשיגעון, בדברים בטירוף, לכן גם בצעדי הנגד. הצעת חוק זו, כותבת שרת המשפטים, נועדה לתכלית ראויה, ועולה בחלקה בקנה אחד עם תפיסתי, הבאה לידי ביטוי בטיוטת חוק סדר הדין הפלילי (חילוט תקבולי עבירה), שבכוונתי, כלומר בכוונתה, לקדם בזמן הקרוב.

כתוב לי "בזמן הקרוב". כפי שאמרתי, אני לא בא בטענות אליך. היא לא הגיעה עכשיו. טיוטת החוק קובעת חילוט חובה של רווחי עבירה באופן רוחבי בהסדר ממשלתי מפורט. לצד זאת, אין מקום לשינוי המוצע. ביחס לעבירות הזנות נכון לנקוט את כלי החילוט הקיימים גם לעבירת הרצח. כלי חילוט אלה מועצמים מצד אחד בטיוטת חוק החילוט הממשלתי שהזכרתי, ומצד שני הפעלת הכוח הממשלתי נעשית מתוך איזונים מוצלחים ומדויקים יותר, כדי לא לפגוע בעניינים שעליהם נבקש להגן.

למשל, הצעת החוק מאפשרת חילוט אגרסיבי, וזאת בתנאים מסוימים, של כל רכוש העבריין שנצבר בשמונה השנים האחרונות, וזאת באמצעות קביעה שלפיה מדובר באדם החי באורח חיים עברייני. מצד שני, ההצעה מגבילה את החילוט הזמני כך שיתאפשר למשפחת העבריין להתקיים בכבוד עד להכרעה בעניינו של הנאשם.

ההצעה מסמיכה את שרת המשפטים לקבוע בתקנות סכומים שאותם ניתן להוציא לצורך הגנה משפטית על הנאשם.

וללא כל קשר, הממשלה מתנגדת לסעיף בהצעה שמבקש להעביר את הרכוש המחולט לקרן ייעודית. למעט כמה הסדרים היסטוריים של קרנות, הממשלה סבורה כי את כספי החילוט יש להעביר לאוצר המדינה על מנת לחלקו בין כלל צורכי הציבור. אני מודה שזאת עמדתן המסורתית של כל הממשלות, גם שלי בתקופה שהייתי שר אוצר, שקנסות או חילוטים מגיעים לאוצר המדינה ולא להקצאה נפרדת למטרה מסוימת,

מכובדת וחיונית ככל שתהיה. נוכח ההסדרה הממשלתית הצפויה והבעייתיות בחלקים אחרים בהצעת החוק, הממשלה בכל זאת מתנגדת להצעת החוק. ואם אני לא ארד, אז עליזה תירה בי, אז אני יורד. תודה רבה לשר שטייניץ. חבר הכנסת מיקי לוי, לרשותך עד שלוש דקות, בבקשה. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. השר שטייניץ, ליבי-ליבי עליך. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, חברת הכנסת מיכאלי ואני ממתינים שנתיים, שמעתם את זה? ועכשיו מספרים לנו סיפורים שהממשלה הולכת להתקין חוק בעניין הזה. הצעת החוק הזאת מבקשת לחלט רווחים של סרסורים ומנהלי בתי בושת ולהעביר אותם לקרן שהוקמה בעבר לשיקום נפגעי עבירה של החזקה בתנאי עבדות ועבירה של סחר בבני אדם. אין צודק מזה. הכסף הזה שייך לקורבנות, וצריך להשתמש בו כדי לטפל ולשקם אותן ואותם. על פי נתוני משטרת ישראל, בכל שנה נפתחים עשרות תיקי חקירה כנגד מסרסרים לזנות. כך, לדוגמה, ב-2013 נפתחו 35 תיקים, וב-2014, 41 תיקים. כמו כן, על פי הערכות גורמי מקצוע המתעסקים בתחום, מעגל הזנות בישראל מגלגל מיליארדי שקלים בשנה, ומחצית מהסכום מגיע לכיסם של המסרסרים לזנות. חבריי חברי הכנסת, במלחמה בזנות חובה עלינו להתמקד בצרכני הזנות, בסרסורים ובמנהלי בתי הבושת, ולא בקורבנות. הרי אף אדם לא בוחר מרצונו החופשי להיכנס למעגל הזנות. כל אחת ואחד מהם היא והוא קורבן של נסיבות חיים ודיכוי. גברתי היושבת-ראש, שנתיים חלפו מאז הסכמתי לדחות את ההצעה, אבל כלום לא קרה. שום הצעה ממשלתית שתטפל טיפול שורש בנושא החמור הזה לא הוגשה, והעוול נמשך. איני מקבל את הטענות של שרת המשפטים על זמן נוסף לגיבוש המלצות וחקיקה ממשלתית. היה לכם הרבה מאוד זמן. את חוק ההמלצות, חוק הפריימריז, חוק המרכולים, כל החוקים הנוראיים האלה, וחוק ליצמן העברתם תוך כמה שבועות. החוק הזה, שנתיים ועוד לא התחלתם לטפל בו. אשר למסקנות הוועדה למיגור הזנות, שפורסמו בשבוע שעבר, הרי הן לא נוגעות בכלל להצעת החוק הזאת, כיוון שסרסרות אסורה בחוק כבר היום, ולכן התשובות של שרת המשפטים בכלל לא רלוונטיות. אם אתם רוצים שנדבר על זה, תעבירו את החוק הזה בטרומית, ואנחנו נתקדם משם הלאה. אני מבחינתי סיימתי להמתין. סבלנותי פוקעת. אני ממתין כבר שנתיים. המצב הקיים לא יכול להימשך. ולכן, גברתי היושבת-ראש, אני מבקש להצמיד לתקציב המדינה את הצעת החוק לחילוט הכספים שנצברו בחוק הסרסרות. אולי אולי החוק הזה יעבור אם הוא יוצמד לתקציב המדינה.

אני מבקש מכם להתעלות על עצמכם. זה חוק צודק. כולה זה בטרומית. רק ככה הוא יתקדם. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת מיקי לוי. חברת הכנסת מרב מיכאלי, גם את מעוניינת?

עד שלוש דקות גם לרשותך, ולאחר מכן יהיו שתי הצבעות נפרדות. בבקשה, גברתי. תודה רבה, גברתי. אני רוצה להחרות להחזיק אחרי כל מה שאמר חברי מיקי לוי, ואני רק רוצה לשאול את חברות וחברי הכנסת כאן, ויש כאן חברות כנסת שעובדות,

ללא לאות בשביל נשים נפגעות זנות וסחר ואלימות מהסוג הזה: למה שתאמינו אתן? מילא אנחנו, למה שנאמין,

למה שתאמינו למה שאומרת שרת המשפטים ולמה שלא תצביעו בעד הצעת החוק הזאת? כל כך פשוטה. לא רק שהיא לא תקציבית, היא מוסיפה כסף למדינה. היא מביאה רק טוב לעולם. למה שתאמינו שוב להבטחה ריקה ולא פשוט תצביעו בעד ההצעה הזאת? אני קוראת לכם באמת, מכל הלב, לעשות את זה. תודה. תודה רבה לחברת הכנסת מרב מיכאלי. רבותיי, אנחנו עוברים להצבעות. יהיו לנו שתי הצבעות נפרדות על שתי הצעות החוק.

הצעת חוק העונשין (תיקון, חילוט רווחי סרסרות), התשע"ה 2015, כפי שהוצגה על ידי חבר הכנסת מיקי לוי. מי בעד? מי נגד? נא להצביע.

לוועדה את הצעת חוק העונשין (תיקון,

התשע"ה 2015, לא

40 חברי כנסת בעד, 49 מתנגדים, אין נמנעים. הצעת חוק העונשין (תיקון, חילוט רווחי סרסרות), התשע"ה 2015, לא אושרה. כעת נצביע על הצעת חוק העונשין (תיקון, חילוט רווחי סרסרות), התשע"ה 2015, כפי שהוצגה על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק העונשין (תיקון, חילוט רווחי סרסרות), התשע"ה 2015, לא נתקבלה. בעד 40 חברי כנסת, 49 מתנגדים, אין נמנעים. הצעת חוק העונשין (תיקון, חילוט רווחי סרסרות), התשע"ה 2015,

בצלאל, בעדינות, עד חמש דקות, אדוני, לרשותך.

אני מקווה שלא מפריע לך שאישה מנהלת את הדיון.

ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכול נהיה בדברו.

בדברה,

תבקשי רשות, גברתי היושבת-ראש הנכבדה, איך אתה חי עם זה, עושה את תפקידה נאמנה, בגלל שהיא אישה.

חברותיי וחבריי חברי הכנסת,

זה הזמן להגיד,

יש ביטוי בגמרא, בהלכות הכשרת כלים, הגעלת כלים, יש ביטוי שאומר, "איידי דטריד למפלט לא בלע". מתוך שהוא טרוד לפלוט, הוא לא בולע.

כיוון שאני מעריך אותך מאוד, תחושתי היא שלא שמעת את הרעיון בכללותו. ראית את הסערה בכוס מים שיצאה ככה לתקשורת כשכל מיני פופוליסטים, בעיקר מהצד הזה, פופוליסטיות, עשו כותרות והתחילו לייצר בלגן. אני אומר את דבריי, ואני עומד מאחורי כל מילה שלי. בירכתי ואני חוזר ומברך במזל טוב, שמח בשמחתה של סרן שנתמנתה למפקדת הטייסת הראשונה, וזה בסדר גמור.

ויחד עם זה הסתייגתי, תודה שאתה מרשה. ואני חוזר ומסתייג מהקמפיין שעושה או עושים בעלי עניין סביב הדבר הזה. בסוף בסוף בסוף תצעקו, תקללו, תכפישו, תעשו מה שאתם רוצים, את הטבע, כנראה יהיה לכם מאוד מאוד קשה לשנות, גם לא ב-100 השנים הקרובות. לא מנסות בכלל לשנות את הטבע.

והטבע אומר,

שריבונו של עולם ברא את העולם עם נשים ועם גברים.

רודף נשים,

הוא נתן לכל אחד את הטבע הפיזיולוגי שלו. בושה.

תצעקו.

תצעקו. תתבייש.

זה גם כנראה חלק, זה גם כנראה חלק מהטבע.

כל הנאורים, הליברלים, הסובלניים, בשנייה שמישהו מתחיל להציב איזושהי עמדה שמרנית קלאסית, הם מתפוצצים וצועקים ומקללים. תצעקו. תצעקו. תחשפו בפני החברה הישראלית את הפרצוף הנאור והסובלני והמכיל שלכם.

תצעקו.

אתם שומעים מה אומר בצלאל סמוטריץ?

אני לא. רבותיי, נא להירגע. רק תעצרי לי את השעון.

נשים זה לא רק רחם, זה גם, אני מבקשת להירגע.

גם אני לא מסכימה לכל מילה שנאמרת כאן, אבל, תשאלי את, רגע. אדוני חבר הכנסת נחמן שי, חברים. זכותו של חבר הכנסת להביע את עמדתו. אני לא מוכן שהוא ישמיץ נשים. אני מבקשת להפסיק עם הצרחות. חסד, חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. פשוט תזכירי לו שאנחנו כבר לא חיים במערות. חברים, חסד עשה ריבונו של עולם עם העולם,

שהוא ברא בו גם גברים וגם נשים והוא נתן לכל אחד את הטבע, גם הפיזיולוגי וגם הפסיכולוגי, תמשיכו לאיים שלא תלכו לצבא. רעיון

זה מה שהופך את החיים לטובים ולמעניינים. זה מה שמאפשר לנו,

למצוא כל כך הרבה דברים טובים בנשים. זה כנראה גם מה שמאפשר להן למצוא כמה דברים טובים, לא הרבה, אבל כמה דברים טובים,

עשית פדיחה, תתנצל. תתנצל.

בהתאם לאופי ולכישורים וליכולות גם מתואמים תפקידים.

תצעקו. אמרתי: את הטבע אתם לא תשנו. והראיה: 20 שנה מאז בג"ץ אליס מילר הידוע, אפשר לספור על יד אחת, אולי על שתי ידיים, את מספר הטייסות בקורס טיס.

אין היום, אין היום אף לוחמת בסיירת מטכ"ל, אין היום אף שחקנית,

כאילו פתחו את זה, בליגת-העל לגברים בכדורגל, אין היום אף שחקנית בכדורסל. בואו נראה אתכם עכשיו, תתבייש לך, סמוטריץ. בואו נראה אתכם עכשיו מערבים את משחקי הכדורסל והכדורגל.

תסגרו את תחום המקצועות לנשים בספורט.

אין יותר באולימפיאדה מקצועות לגברים, תתבייש לך. ומקצועות לנשים. חברים, זה פשוט מצחיק. זה פשוט מצחיק. אתה

שוב, אתם כל כך מזלזלים בנשים. הניסיון להכריח את הנשים להפוך לגברים הוא כל כך משפיל ומבזה.

תעשו טובה לעולם,

תעשו טובה לעולם: תשאירו את הגברים, גברים, את הנשים, נשים.

תנו לכל אחד להתפתח, להביא את כוחותיו מן הכוח אל הפועל, להביא אותם לידי ביטוי, לקבל משכורת שווה, להתקדם בחיים, אבל שגברים יישארו גברים ונשים תישארנה נשים, נכון, חתיכת אייתוללה, אחרת העולם יהיה משעמם.

אתה שוביניסט. ואתה, תשאירו את הגברים, גברים, ואת הנשים, נשים. זה טבע העולם והאדם. עכשיו תראו, אני יודע, אני יודע שהליברליזם הפונדמנטליסטי הוא כל כך פתוח וסובלני, שהוא לא מסוגל לשמוע, נא לסיים. לא רוצים להיות פתוחים לאנשים חשוכים כמוך. לא מעוניינות ולא מעוניינים. מה אמרתי? אמרתי עמדה שמרנית קלאסית, שנובעת, תתנצל,

תודה.

לא נתנו לי להוציא מילה.

עוד שנייה. אני מסיים עוד שנייה. הבעתי רק עמדה שמרנית קלאסית, שנובעת מכל כך הרבה כבוד והערכה לנשים ולתרומתן האדירה, תודה.

אני רוצה להגיד לך, היושבת-ראש, אני מציעה, את כל הדיונים האלה לעשות לא במתכונת כזאת ולא בצורה כזאת. חשבנו והבנו. זאת שערורייה, מה שהוא אמר. פשוט שערורייה, מה שהוא אמר.

ולמה אני מבקש ועדת חקירה? כי כל הניסיונות לפתור את זה בטלאים

כבוד השר שטייניץ,

ואנחנו כבר 17 שנים מאז אותו דוח, לא מתקדם. עד עצם היום הזה יותר ממחצית היישובים הערביים ללא תוכנית מתאר. מי שמתכנן הוא מינהל התכנון. המשמעות של זה היא שזו המדינה, ולא הרשויות המקומיות שלנו. כנראה הממשלה, והמדינה, לאורך השנים תכננה לא לתכנן את היישובים הערביים. זה מתוכנן, וזה לא מקרי. אתייחס למה שקורה בתכנון של היישובים הערביים מבחינת לוחות זמנים. 20 שנים לוקח לתכנן תוכנית מתאר עד שמאשרים אותה. מספיק להודיע לכם שבעיר שלי,

התחילו ב-2000, הוחלט להפקיד בתנאים ב-2006, למרות שהתוכנית לא מתאימה בכלל, ואתייחס לזה גם בהמשך, ב-2008 פרסמו את ההתנגדויות. כמה זמן אנשים מתנגדים, חודשיים, 60 ימים? בדרך כלל, כן. בדרך כלל. ב-2008 פרסמו להפקדה. מתי פרסמו למתן תוקף? ב-2015. 15 שנים לקח לאשר תוכנית מתאר. ותוכנית מתאר זה לא שסיימנו. אנחנו לא יכולים להגיע לבית מגורים. אחרי 15 שנים, ב-2015, אושרה תוכנית. היום אנחנו ב-2018, ואין תוכנית מפורטת אחת שאושרה כך שעל סמך אותה תוכנית ניתן לבנות ולקבל היתר בנייה. כדי לאשר תוכנית מפורטת, תוכנית תב"ע, ההליך נמשך בין ארבע לשש שנים אחרי שיש תוכנית מתאר, שלפיה צריך לאשר את התוכנית המפורטת. 15 שנים לקח לאשר תוכנית מתאר שהיא בהתאם לתוכנית מתאר מחוזית מאושרת. אני מסתכל על לוחות הזמנים. אחרי זה, לוקח בין שנה לשנתיים עד אישור תשריט חלוקה, ועוד לפחות שנה עד לקבלת היתר. המשמעות היא: בין 25 ל-30 שנים צריך לחכות מיום שכבר יש לנו שטח שלכאורה החלטנו להפשיר לבנייה. אז הבן שעוד לא נולד ירצה להתחתן, ירצה להקים משפחה, ועדיין אין לו אפשרות להגיע לדירה.

על הקרקע הפרטית שלו. ויש עוד בעיה, שגם במתכוון עושים אותה בלשכות התכנון. קורים מקרים של אנשים שלא יכולים לחכות עוד, כי אין להם אופציה אפילו ביישוב אחר, אם הם ירצו לעבור, אז הם בונים, ולפעמים בונים בתוואי דרך מתוכנן, ואנחנו מתנגדים לזה התנגדות מוחלטת. אבל במקום לקדם את התוכנית ולטפל באותו בית או באותו רחוב שצריך לשנות,

תוקעים את כל התוכנית ומתחילים לתכנן מחדש, כבוד היושבת-ראש. ואז הלופ הזה מתחיל מחדש, ומתחילים לספור עוד פעם מחדש. מה שזה גורם, זה מזמין עוד בנייה ללא היתר ועוד בנייה וללא היתר. אז במקום לבוא ולשנות את הגישה ולבוא לתכנן, ולתכנן כמו שצריך, באו ליישובים הערביים עם חוק קמיניץ: לך עם כוח, מה שלא בא בכוח, בא ביותר כוח. השיטה לא יכולה, אפילו עם קמיניץ, אנשים שאין להם אופק שהם יוכלו לבנות את הבית, ימשיכו לבנות, אולי לא יוכלו להגיע לכל הבתים, לא יהרסו את כל הבתים. המצב הזה, אנחנו לא רוצים אותו ואנחנו לא חפצים בו.

אני אומר שכדי לפתור את הבעיה של המגורים ביישובים הערביים צריך לבוא בדרך של אמון ולא איום,

עם התושבים, כי בתוכניות מתאר ההשתתפות היא רק על הנייר. אומרים שיש ועדות היגוי, אבל בפועל האזרחים לא שותפים, האזרחים, לא משתפים אותם בפועל. מכתיבים להם תוכניות שאין להן בסיס במציאות, הן לא קשורות במציאות,

המצב הזה מידרדר עוד ועוד. הכוונה בתכנון של היישובים הערביים היא שהיישובים יישארו רק מעונות לשינה. בתוכניות המתאר לא נותנים את האפשרות לתעשייה, לתעסוקה, למסחר, זה לא נכלל. האם ייתכן, בתוכנית מתאר של היישוב טייבה, מעל 40,000 תושבים, בתקנון מחביאים איזה משפט שם, שמאשרים מסחר בשטח של 5,000 מ"ר. קניון אחד, זה כל המסחר שמאשרים אותו? הייתכן? המתכננים של המדינה החביאו את זה בפנים, בתוך התקנון, למרות שאני, כשהייתי ראש רשות, דאגתי ולחצתי שתהיה חזית מסחרית לכל כביש 44, בשני הצדדים.

אחרי שיצאתי, כי רק ב-2015 אישרו את התוכנית, הכניסו את הסעיף הזה בתוך התקנון. הייתכן? מה, אנחנו רק נהיה שואבי מים וחוטבי עצים? זה לא יימשך. הזכויות של הבנייה שלא מביאים בחשבון, זה זכות ולא חובה.

אפילו אם תאשר לי חמש קומות, שש קומות, שמונה קומות, אני אבנה את מה שאני צריך. אז מה באים ואומרים? יש לך שטח מאושר. אבל אין לי שטח. יש עוד נקודה שצריך להביא בחשבון: הקרקע הפרטית של האזרחים הערבים. יש לו זכות קניין על הקרקע שלו, אתה לא יכול לחייב אותו למכור. יש אנשים שקיבלו בירושה שטחים גדולים, ואז השטחים האלה לא נבנים. גם לזה לא נותנים פתרון. יש צורך בפתרון מצוקת הבנייה. הנקודה האחרונה ממש, ואני מסיים, העניין של הנגב, הכפרים הלא-מוכרים. אין מקום אחר בעולם שיש בו את המצב הזה. צריך להגיע לפתור את מצוקת המגורים שם: להכיר ביישובים, להכין להם תוכניות מתאר, תחום שיפוט, ללא שום קשר להסדרת הקרקע. יש תביעות על הקרקע, נשאיר את זה בצד וניתן לאנשים לחיות, כי הם לא יתאדו. 2,000 מבנים נהרסו בשנת 2017, רק בשנה האחרונה, ולא גרמו לבדואי אחד להגר משם. אז מה הכוונה? הם אזרחים ויישארו אזרחים.

ועדת החקירה צריכה לבדוק אם יש תכנון אסטרטגי או לא, היא צריכה לבדוק סדרי עדיפויות, היא תבדוק את הימשכות התכנון והביורוקרטיה ואת הדרכים לקיצור התקופה, ולתת שוויון בזכות למגורים גם לאזרחים הערבים.

תודה רבה לחבר הכנסת חאג' יחיא. ישיב סגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן. בבקשה, אדוני. תודה.

גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, ההצעה של ידידי חבר הכנסת בדבר הקמת ועדת חקירה בנושא התכנון והבנייה ובנושא המחסור באזורי תעשייה, מקומות תעסוקה ותחבורה ציבורית, אתה מתכוון רק למגזר או באופן כללי? כללי, אבל במיוחד תתמקד באוכלוסייה הערבית. מן הכלל אל הפרט. אין בעיה. אבל תאזין. בשנים האחרונות מקדם מינהל התכנון פרויקט רחב היקף של קידום תכנון מתארי ליישובי המדינה,

במסגרת זו מקודמות תוכניות מתאר יישוביות, הנערכות על ידי צוותי תכנון מקצועיים ורב-תחומיים, אשר כוללות שטחי פיתוח למגורים, שטחי ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים, שטחי מסחר ותעסוקה, תשתיות,

תשתיות תנועה ותחבורה, מים, ביוב, ניקוז, ושימושים נוספים. כל זאת, במטרה לתת מענה תכנוני כולל ואיכותי לאוכלוסייה הצפויה ביישוב, בראייה לטווח ארוך, של שנים רבות קדימה, עיסאווי, עיסאווי, אתה מפריע לי. אני הולך לשבת.

במגזר הערבי, עיסאווי פריג', נבחנים כל אלה לעיתים קרובות אף לטווח רחוק מהמקובל. אתה מדבר גם על התקציב? אני אספר על פוריידיס. למה אתה מגלה את הסודות? אני אספר מה היה שם. למה אתה מגלה את הסודות? למה לא? למה, זה סודי? במגזר הערבי נבחנים כל אלה לעיתים קרובות אף לטווח רחוק מהמקובל, וזאת בהתחשב במאפייניה המיוחדים של האוכלוסייה, לרבות שמירת הקרקע לדורות, הנהוגה ביישובים האלה. במסגרת הכנת כל תוכנית מתאר יישובית, ללא הבדל מגזר, נעשית בדיקה של מכלול ההיבטים הפיזיים, החברתיים והתפקודיים הרלוונטיים לתכנון היישוב. בין היתר, נעשית בחינה כלכלית המתייחסת למבנה המסחר והתעסוקה ביישוב, לרבות ניתוח ביקושים ומגמות יומיומיות, וניתוח מצאי קיים ועתודות קרקע זמינות לפיתוח תעסוקה ומסחר, הן בתחום היישוב המתוכנן והן במרחב הסובב אותו. בהתאם לניתוח מכלול הנתונים הללו ושיקולים נוספים, ובהם איתנות הרשות והיבטים סביבתיים, תחבורתיים, אורבניים ועוד, נקבע היקף השטחים לתעסוקה ומסחר ופריסתם. במקביל מהווה מכלול נתונים אלה, יחד עם שיקולים נוספים, כגון ההיבטים חברתיים, בסיס לתכנון מערכות התחבורה ביישוב וקישורן עם מערכות התחבורה האזוריות, כולל מערכות דרכים, שבילים להולכי רגל ולרוכבי אופניים ומערכות תחבורה ציבוריות. תוכנית המתאר המקודמת במסגרת ועדת היגוי בין-משרדית כוללת את נציגי כלל גופי הממשלה הרלוונטיים בתחומים שונים, אשר חברים גם במוסדות התכנון. במסגרת הוועדה מתקיים שיח עמוק לגבי הצרכים והפתרונות המוצעים, בראייה ארוכת טווח. מסגרת זו מאפשרת לקדם את התוכניות במוסדות התכנון, עם הגשתן, בלוח זמנים מהיר, ומהיר יותר. לאורך השנים הליך קידום התכנון המתארי התייעל מאוד, ונכון להיום זמן אישורן של התוכניות התקצר באופן משמעותי. יש לציין שבמקרים לא מעטים מתעכב הליך אישור התוכנית לא בגלל ביורוקרטיה אלא מסיבות מגוונות, וביניהן,

חילופי הנהגה ביישוב, אם ההנהגה הנבחרת ואם ההנהגה המקצועית. לאור כל האמור, וכפי שדווח, גברתי היושבת-ראש, כבר פעמים רבות, וידוע גם להנהגות היישובים כולם ומוערך על ידן, ראוי להפנים, בצד הצרכים המשתנים והבעיות שטרם קיבלו את מלוא פתרונן, גם את ההישגים התכנוניים, המושגים במאמץ רב ובשיתוף פעולה לאורך שנים. ואני מקווה, עיסאווי בטח מבין מה אני אומר, שמכיוון שיחסים הם מרכז, לא?

יש הבדל בין דיבורים למעשים. נסענו יחד, לא אגיד לאיזה יישוב, עם הרבה הרבה רצון לעשות מעשים, ואתה יודע שהמרכז העירוני שם, בלתי ניתן להכניס אפילו בובקט. צחי, תן לו, הוא באמצע. לאור כל האמור, וכפי שדווח כבר פעמים רבות וידוע גם להנהגות היישובים כולם ומוערך על ידן, בבקשה? לא שומע. לא שומע. לא שמעתי, אבל בטוח שאמרת דברים טובים. על כל פנים, אמרתי שראוי להפנים, בצד הצרכים המשתנים והבעיות שטרם קיבלו את מלוא פתרונן, כגון פינוי פלישות במרכזי הערים, גם את ההישגים התכנוניים, המושגים במאמץ רב ובשיתוף פעולה לאורך השנים. תכנון מתארי עדכני, נתונים, עיסאווי, תשב שם, אני לא יכול ככה. שב לידם ונדבר יחד. אתה רוצה שכולם ביחד, אה? אתם מאוחדת, לא? נתונים, אתה אוהב נתונים. אתה רואה חשבון, אתה אוהב נתונים. נכון להיום נמצאות 213, 213, תוכניות מתאר יישוביות עדכניות בשלבי הכנה ו/או אישור, 89 תוכניות מתאר עדכניות מאושרות, 64 תוכניות מתאר חדשות בהליכים סטטוטוריים לאישור, 60 תוכניות מתאר חדשות בהליכי תכנון. מתי היה דבר כזה, תגיד לי? באיזה תקופה היה דבר כזה? בשטח. מה אירע בשטח? הכול זה היה שטח. הכול השטח. סגן השר, התוכניות, עד שהן מאושרות, אני אומר לך, חברי חבר הכנסת, יש תוכניות גם למרכזים עירוניים. אתה מסוגל, עד שהתוכניות מאושרות הזמן הזה עובר,

אני שואל שאלה: יש תוכניות וכסף ותקציב. אתה מסוגל ללכת למרכז עירוני של יישוב ערבי. ולפנות מהמרכז את כל הפלישות? אתה מסוגל? כן או לא, תגיד לי כן או לא. אתה יודע מה? בגלל זה צריך ועדת חקירה. כדי לתת מענה לזה צריך ועדת חקירה. לא צריך. יש כסף, יש תוכניות.

אני אמשיך עד הסוף. טוב, אני באמצע הנתונים: מתוך כלל התוכניות האלה, המצב התכנוני ביישובי המיעוטים: ל-121 מתוך 132 יישובים במגזר הערבי, כולל דרוזיים וצ'רקסיים וכולל יישובים במועצות אזוריות, יש תוכנית מתאר עדכנית בשלבים כאלה ואחרים.

ל-78 יישובים, הינה, 78 תוכניות מאושרות משנת 2000 ואילך, 71 מתוכן אושרו משנת 2005 ואילך, ל-17 יישובים תוכניות מתאר חדשות בהליכים סטטוטוריים, ל-29 יישובים יש תוכניות מתאר חדשות בהליכי תכנון, כולל ארבעה יישובים בעלי תוכנית שאושרו אחרי 2005, והוחלט על קידום תכנון מחודש, עוד יישוב אחד נמצא לקראת תכנון. 102 מתוך התוכניות הנ"ל קודמו ומקודמות על ידי מינהל התכנון ו/או גוף ממשלתי אחר. לאור כל האמור והמהלכים של ייעול תהליכי התכנון ולוחות הזמנים, בין היתר על ידי תיקוני חקיקה שנעשו בשנים האחרונות, אין מקום לוועדת חקירה. שוכרן. תודה רבה לסגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן. רבותיי, אנחנו כרגע נצביע על הצורך בהקמת ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא התכנון והבנייה ובנושא המחסור באזורי תעשייה, מקומות תעסוקה ותחבורה ציבורית. מי בעד? מי נגד? בבקשה, נא להצביע.

בעד, 20 חברי כנסת, 42 מתנגדים, אחד נמנע. ההצעה להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לא אושרה. הודעה ליושב-ראש ועדת הכנסת, חבר הכנסת יואב קיש. שתי הודעות ללא הצבעה, נכון?

בבקשה, אדוני. תודה, כבוד היושבת-ראש. חברי הכנסת, אני מתכבד להודיע על חילופי אישים בוועדות הכנסת הבאות, מטעם סיעת הרשימה המשותפת: בוועדת הכלכלה, במקום חבר הכנסת ג'מעה אזברגה יכהן חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, במקום הפנוי לסיעה יכהן חבר הכנסת ג'מעה אזברגה. הודעה שנייה: ועדת הכנסת קבעה כי ועדת החינוך, חבר הכנסת מרגי,

לא נמצא.

ועדת החינוך, התרבות והספורט תדון בהצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון, מוסדות ישראליים באזור), התשע"ח 2017, של חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי ויעקב מרגי, פ/4824, לשם הכנתה לקריאה ראשונה. תודה רבה לחבר הכנסת יואב קיש.

אנחנו סיימנו את הצעות החקיקה ועוברים לסעיף הראשון, הצעות לסדר-היום בנושא: דחיית מתווה הנכים בניגוד למובטח,

ראשון הדוברים, חבר הכנסת יואל חסון.

אחריו, חבר הכנסת יוסף עטאונה, קארין אלהרר, יואב בן צור וישראל אייכלר. בבקשה, אדוני, עד שלוש דקות לרשותך. תודה רבה לך, גברתי היושבת-ראש. חבריי חברי הכנסת, השרים, אני באמת לא יודע לספור כמה פעמים דיברתי על הנושא הזה של מתווה הנכים. ואני לא מוותר על העלאת הנושא הזה על סדר-היום, עד שנראה פה את 120 האצבעות שיצביעו בעד מתווה הנכים, שכולנו הסכמנו עליו. ולמה אני גם לא עוזב את הנושא הזה? כי באמת, גברתי היושבת-ראש, האירוע הזה שבו כל ראשי סיעות הבית נפגשו והסכימו על מתווה, זה היה אירוע היסטורי, זה היה אירוע ייחודי בכנסת, זה לא דבר שקורה פה כל יום. ובאמת, אני חייב לומר, אולי בתמימותי, הייתי בטוח שהדברים האלה יעופו, שהנושא ירוץ, כי באמת ראיתי כאן מקיר לקיר, ואפילו ראש הממשלה, מייד אחרי אותה מסיבת עיתונאים הצהיר שהוא תומך במתווה ונתן לו גב. אבל תראו מה קורה. מאז אותה מסיבת עיתונאים, חודשים, חודשים עברו ושום דבר לא קורה. מה קרה בינתיים? תראו כמה דברים קרו כאן בינתיים, תראו כמה חקיקות עברו כאן בן לילה. חברת הכנסת בן ארי, בן לילה העברתם פה העלאת שכר לשרים. מה זה בן לילה? בן יום. בשעתיים. בשעתיים אתם נתתם לשרים 5,000 שקל נוסף למשכורת. בשעתיים. למה לא לנכים? אבל, איפה המילה שלכם?

אני אצעק עליך, אדוני סגן השר. אני אצעק עליך ואני אגיד לך בכל מקום, שאתם רימיתם את הנכים ואתם ממשיכים לרמות אותם.

אתם הבטחתם להם לעדכן להם את הקצבאות ב-1 בינואר 2018 ואתם משקרים, ושיקרתם, ואל תיקחי את זה על הגב שלך. פניתי אלייך בנושא אחר. אני אמרתי שהיום היה דיון בוועדת העבודה והרווחה על הנכים. בואי, אני, את יודעת, מירב, אני כל כך מעריך אותך. אל תערבבי אותי, בסדר?

אל תערבבי אותי. אני באמת מכיר אותך, מעריך אותך. כוונותייך זהב. מישהו היה בדיון?

באמת, במבחן התוצאה, ב-1 בינואר, תגיד, מה עשית?

אתה והממשלה שלך לא העברתם את הקצבאות לנכים כמו

אם תיתן לי לסיים אני אסביר ואני אסיים את דבריי,

ההבדל בינינו לבין הממשלה הוא שלצערי, לנו יש רק את האפשרות לדבר.

הממשלה, יש גם את האפשרות לעשות, אבל אתם לא עושים. אתם מברברים, אדוני סגן שר האוצר. 4 מיליארד ו-200 הם מעבירים מברברים. אני חייב להגיב. אתה לא חייב.

סגן השר, סגן השר משיב.

מה זה, סגן השר באמצע? זה מקובל שסגן השר באמצע? כן, כן, כן. במיוחד כשאתה מקשקש. לא, לא,

כן,

אנחנו ממשיכים בהצעה לסדר-היום. הנושא הוא טעון, ברור לכולם. עכשיו זכותו של חבר הכנסת יוסף עטאונה לדבר. בבקשה, אדוני.

והיום אנחנו עומדים ב-17 בחודש ושום דבר לא התקדם.

היום היה דיון בוועדת העבודה והרווחה על הנושא, ולצערי, זה עוד דיון. במדינה מתוקנת נכים, בעלי מוגבלויות ונזקקים לא צריכים להיאבק כדי לחיות ולהתקיים בכבוד. ואכן, ארגוני הנכים והנכים מנהלים זה תקופה ארוכה את אחד המאבקים הצודקים ביותר. ועל מה הם נאבקים? הם נאבקים על העלאת הקצבאות ועל הזכות לעבוד. הממשלה, במקום לדאוג לאנשים האלה ובמקום להעלות את הקצבאות ובמקום לסיים את הסבל שלהם, היא מוצאת את עצמה מורחת את העניין מישיבה לישיבה. ראינו שכשאותה ממשלה רצתה לקדם חוקים פרסונליים ורצתה שחברי הכנסת יממנו את הפריימריז שלהם, ראינו אותם מקבלים את ההחלטות בזמן הנכון ובמהירות. ראינו את אותם שרים, כשרצו להעלות את השכר שלהם, מוצאים את הכסף ואת הזמן כן לחוקק חוקים ולעשות את זה. המצב של הנכים במדינת רווחה, במדינה מתוקנת, לא יכול להיות כך. האנשים האלה בסך הכול רוצים לחיות, להתקיים בכבוד. הם לא צריכים להיות מבקשי נדבות ומקבצי נדבות. אנחנו כחברה צריכים לדאוג להם ולספק להם מה שצריך. זה מצב מבייש, וממשלה שמתנגדת למתווה, מורחת אותו ומושכת זמן, אין לה זכות להמשיך ולהתקיים.

אני קורא מכאן מיידית לסיים את הסחבת ואת הסבל של הנכים, ואכן להעלות את הקצבאות, לאשר את המתווה. למרות כל ההסתייגויות ממנו, רוב הארגונים ורוב הפועלים בעניין אכן מסכימים שזה הרע במיעוטו, וצריך לקדם אותו מיידית.

תודה רבה לחבר הכנסת יוסף עטאונה. חברת הכנסת קארין אלהרר, בבקשה, גברתי. גברתי היושבת-ראש, חבריי השרים, חברי וחברות הכנסת, אני חייבת לומר שזאת הפעם המי-יודע-כמה שמתנהל דיון במליאה הזאת, שלא נדבר על דיונים בוועדות, שלא נדבר על מסיבות עיתונאים, שלא נדבר על הבטחות. הישגים היסטוריים קוראים לזה, לא? כמה מאלה היו לנו בשנה האחרונה? ומה במציאות? במציאות שום דבר. נכון, שמעתי את שר האוצר מבטיח 4.2 מיליארד שקל, בקולו.

אני חייבת לומר, התביישתי הבוקר בדיון. בפעם המי-יודע-כמה מביאים לכנסת את כל הציבור שכל כך מחכה לבשורה והממשלה רבה בינה לבין עצמה, שר האוצר מול שר הרווחה. על חשבון מי אתם עושים את הפוליטיקה הזאת? מי הגורם שניזוק מזה? אני חושבת שהגיע הזמן שתסתכלו במראה. הבטחתם, אתם רוצים לעשות הישג היסטורי, תעשו אותו. תפסיקו לדבר על זה, תתחילו לעבוד. אתם כל הזמן אומרים: האופוזיציה רק מדברת והיא לא עושה, אז הינה, אתם בממשלה, אתם שולטים, תשלטו, תביאו, נברך אתכם. אבל אתם לא עושים. אתם רק מבטיחים, ורק מדברים, ורק לועגים לציבור שמחכה כל כך לבשורה הזאת. אתם צריכים להתבייש. אתם צריכים להתבייש, ואז לקבל החלטה שאתם עושים, ולשם שינוי, לעמוד בה.

תודה רבה לחברת הכנסת קארין אלהרר. חבר הכנסת יואב בן צור, אינו נוכח באולם. חבר הכנסת ישראל אייכלר, בבקשה, אדוני. עד שלוש דקות, אדוני, בבקשה. כבוד היושבת-ראש, כבוד חברי הכנסת, בכל קדנציה ובכל קואליציה מבטיחים לנכים מתווה כזה או אחר. השנה, דובר היום בוועדת הרווחה והבריאות על 2.1 מיליארד שקל כבר השנה ועוד 4.2 לתוך חמש שנים, כל מיני ויכוחים, עדיין לא הגענו לסיכום. ביום חמישי,

יהיה דיון המשך בוועדת הרווחה.

יש נוהל כזה להבטיח הבטחות ולהתוות מתווים ולא לקיים.

על הדוכן הזה,

כבוד היושבת-ראש, הרבה תקציבים שחוזרים לממשלה אחרי שאושרו עשרות מיליוני שקלים, אולי מאות מיליוני שקלים, שלא בוצעו. ומתברר שהרגולציה והטרטורים שעושים לנכה בפרט ולאזרח בכלל, כשהוא בא לקבל את זכויותיו, גורמים לכך שהרבה כסף נשאר בתקנות. אז פה אנחנו נלחמים על כל סעיף וסעיף, ואחרי זה, בסוף השנה, זה חוזר לאוצר. אם הכנסת לא תתעשת ולא תעשה סוף לפרשה הזאת שנקראת מתווה הנכים, לגמור את העניין הזה ולעזור לחלש ולנזקק, אז אנחנו לא נוכל להמשיך לשאת את פנינו לפני הציבור. תארו לעצמכם שהיו עושים מתווה לצבא, או אפילו לתקשורת או לתרבות או לכל מיני תקציבים אחרים, ולא מקיימים, איזו זעקה הייתה קמה. היינו רגילים במשך הרבה שנים שהנכים הם גם אילמים,

הינה, התברר שהנכים יודעים לזעוק, ועוד איך. אם אנחנו רוצים להפיץ את המסר הברור שאנחנו יהודים ואנחנו נותנים כבוד לכל אדם, ובוודאי את החמלה ואת הרגש לזולת ולחלש, אנחנו חייבים לסיים את זה. אבל, גברתי היושבת-ראש, בתוך הדקה האחרונה שיש לי, בתוך קהל הנכים יש הרבה סוגים: יש נכי גפיים, כולם רואים אותם וכל אחד יודע שבתאונה קלה, חס וחלילה, או נפילה בעת זקנה, הוא עצמו יכול להפוך לנכה גפיים, אבל ישנם פגועי נפש, שאנשים שאינם פגועי נפש לא רואים אותם. הם בדרך כלל סגורים, לפעמים במחלוקות סגורות, לפעמים עשרות שנים, ולפעמים הם מסתובבים בינינו אבל איש לא יודע מה יש להם בלב ומה יש להם במוח. יש במשרד הבריאות תוכניות שיקום רבות על הנייר שהן מחוץ להוסטלים, למוסדות ולדברים האלה, לשיקום עצמי. ושם, חשבתי ששר הבריאות יהיה פה ואני אפנה גם אליו, יש לבדוק טוב טוב אם התקציבים שמגיעים לנכים האלה, אם הם זוכים לקבל אותם. אני לא רוצה לקבוע קביעות, אבל אני יושב-ראש הוועדה לפניות הציבור. אני יודע שמגיעות אליי פניות שהרבה הרבה זכויות שמגיעות להם הם לא מקבלים, ואין מי שיזעק את זעקתם של הנכים האלה. אז כשיבוא הסדר עם כל הנכים צריך להסדיר גם את הנכים האלה.

תודה רבה לחבר הכנסת ישראל אייכלר. רבותיי, אין לנו תשובה של הממשלה. ברור, ברור, הגיוני.

איך ממשיכים? נו, מירב. מירב, נו. ועדה? מה אתה רוצה שאני אגיד לך, את הממשלה, מה לעשות? אני מאחל לך אופוזיציה. תאמיני לי, את תהיי מעולה בזה. אני אומרת לך שהיה היום דיון עם חיים כץ. עוד פעם היה דיון?

יש בקשה להבעת דעה. חבר הכנסת חאג' יחיא, בבקשה, למיקרופון. הינה, מה יצא מהדיון? פופוליזם. די לפופוליזם. ההצעה שלך עולה, שלנו, זה מדהים שהם לא טרחו לבוא להגיב. זה פשוט מדהים. היושבת-ראש היוצאת, את אמרת לו שפניתי אלייך להגיב על דבריו, לא שמעתי. העברתי לך פתק. יש פתק על השולחן. רגע, מי עולה לדוכן? לא עונים. הודיעו שלא עונים.

הודיעו שאין תשובת ממשלה. רגע,

כבוד היושב-ראש, יש הסכמה של כל האזרחים במדינה שצריך לפתור את הבעיה של הנכים ולשפר את המצב הכלכלי והמצב של השירותים שהם מקבלים. גם בממשלה כולם אומרים שהם מסכימים. יש מתווה שחלק הסכימו לו וחלק לא, וכולם אמרו: אנחנו רוצים להגיע לפתרון, כי אנחנו לא יכולים להמשיך יום אחד במצב הזה שהקצבה היא לעג, לא רק לרש אלא לעג לאינטליגנציה של האנשים, לעג להסתכלות עליהם כאנשים. היה מתווה, וכולם פרסמו שבסוף 2017 יהיה חוק ויהיה תזכיר חוק של הממשלה, עד עצם הרגע הזה אין הצעת חוק ממשלתית. רבים בתוך הממשלה בינם לבין עצמם, על כמה דברים: אחד מהם, אגו, השני, אם יהיה הישג, למי ייחשב ההישג הזה, מי יקצור את הפירות של ההישג הזה, ואם ייכשל, מי יואשם בכישלון. היום בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות היה דיון מביש, היו דברים שלכאורה מתברר שחלק ממרכיבי הממשלה, שאני לא רוצה להגיד מי הם, משקרים.

תודה רבה. דעה נוספת לחברת הכנסת טלי פלוסקוב, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. אני חושבת שהנושא של הנכים הוא סוג של קונסנזוס. כולנו מבינים שאנחנו חייבים להביא בשורה לאנשים האלה. היות שאין תשובה של הממשלה, אני רוצה פשוט לשתף אתכם בדברים שאני יודעת: אני יודעת ששר האוצר מדבר כבר תקופה די ארוכה על תקציב לא מבוטל של 4.2 מיליארד שקל לטובת הנושא. 2. אנחנו דיברנו על כך שב-2018 יהיה רק 1.3 מיליארד, ושינינו את זה, והיום אנחנו יודעים שהסכום שייכנס לבסיס התקציב ב-2018 הוא 2 מיליארד ו-140 מיליון שקל. וזה שהנכים לא מקבלים את זה היום זה לא אומר שזה לא הולך לקרות. גם אם אנחנו נעביר את זה תוך שבועיים, ואני יודעת שיושב-ראש הוועדה אלי אלאלוף מוכן לישון פה ולהיות פה יום ולילה כדי להעביר כמה שיותר מהר את החוק שיביא בשורה לנכים, הכסף ייחשב החל מ-1 בינואר 2018. גם אם אנשים יקבלו את הכסף ב-15 בפברואר או ב-1 במרס, הם יקבלו רטרואקטיבית מ-1 בינואר 2018. ופה אני פונה לחברי הכנסת: בואו נהייה ענייניים. אי-אפשר להגיד עכשיו שלא נעשה שום דבר. אי-אפשר. על דברים כאלה לא הייתם יכולים לחלום לפני חמש שנים, והיום אנחנו מדברים על 4 מיליארד שקל לטובת הנכים. זה לא אומר שאני מרוצה. אני אומרת: צריך עוד לקשישים וצריך עוד לניצולי שואה וצריך עוד לילדים עניים. לכולם צריך. אבל עובדה ש-4 מיליארד שקל מתקציב המדינה הוקצו לטובת הנכים. על זה אי-אפשר להתווכח. אז בואו, פחות פופוליטיקה. אנחנו עושים ועובדים, האופוזיציה מדברת. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה, דקה. תודה לך, אדוני היושב-ראש. אני שמעתי בקשב רב את דבריה של חברת הכנסת פלוסקוב, ואני יודע,

שאת מדברת מדם ליבך, את מסורה לנושא הזה ואת עושה הכול כדי לקדם אותו. אבל דברייך לא פותרים את הבעיה העקרונית שאנחנו ראינו כאן. בדיון כל כך עקרוני, כל כך משמעותי, כמו מצבם של הנכים, הממשלה לא מתייצבת ולא אומרת לציבור מה קורה. זה לא מתקבל על הדעת, זה לא אפשרי, זה לא הגיוני וזה גם לא נכון. אסור לאפשר את המצב הזה. זו שערורייה. אדוני היושב-ראש, אני מבטיח לך, אם היו מדברים עכשיו על הברחת ראש הממשלה נתניהו מחקירות המשטרה או על פתרון בעיות קואליציוניות כאלה ואחרות, היינו רואים פה את כל השרים ואת כל חברי הקואליציה שהעסיקו אותנו כאן בכנסת ימים ולילות שלושה שבועות. כשמדברים על הנכים, הממשלה נעלמת. שולחן הממשלה ריק. אין תשובות, אין מענה. הנכים לא חשובים. מה הנכים חשובים כשראש הממשלה נתניהו נמצא לנו בעולם הגדול?

ענת ברקו, בבקשה, דקה. תודה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, אני מציעה קודם כול להעביר את זה לוועדת העבודה והרווחה, ואני, ברשותכם, רוצה להתייחס לנכי צה"ל. נכי צה"ל הם נכים מאוד מיוחדים. זו לא הטבה סוציאלית עבורם. אנחנו מחויבים להם מבחינה ערכית ומוסרית. אדוני סגן השר שיושב כאן, אני יודעת שאתה עושה כמיטב יכולתך, אבל עדיין אנחנו רואים שיש פערים, ועצם העובדה שלנכי צה"ל יש מבחן הכנסה, זה דבר שלא צריך להיות. אנחנו חייבים להעביר את מבחן ההכנסה מן העולם. האנשים הללו נפצעו במסגרת תפקידם, אנחנו שלחנו אותם לצבא, לזרועות הביטחון, הם נפגעו, החיים שלהם לא נראים אותו דבר, המשפחות שלהם נהרסו, ואנחנו מחויבים להם, גם לנכי צה"ל שהם פגועי גוף וגם כמובן לפגועי הנפש, שסוחבים את הנכות הזאת, ובהרבה מאוד מקרים אנחנו רואים שהיא מתגלית אחרי הרבה מאוד שנים, הפוסט-טראומה. ולכן, אני מאוד מבקשת, אנחנו עושים את העבודה בתוך ועדת העבודה והרווחה, וזה הזמן לציין את יושב-ראש הוועדה אלי אלאלוף, שבשיא הסבלנות,

אבל יש עוד מה לעשות, ואני מציעה שנעביר את הדיון לוועדת העבודה.

יש הצעה אחרת? יש הצעה להעביר את זה לוועדת העבודה והרווחה. כן. לוועדת כספים. לוועדת הכספים. מה קשור ועדת הכספים? אחרי שנצביע נעביר את זה לוועדת הכנסת, וועדת הכנסת תחליט לאיזו ועדה.

שאלה ליו"ר: למה המליאה לא יכולה להחליט לאיזו ועדה? זה התקנון. אם מציעים יותר מוועדה אחת אז מעבירים את זה לוועדת הכנסת וועדת הכנסת מחליטה לאיזו ועדה להעביר.

אדוני, אישרו לי להגיב על דברים שנאמרו עליי. אני צריך לעלות ולהגיב. רשום לי. מה עכשיו? מה קרה לך, מירב? את צריכה, כדאי שתקשיבי, מירב. באת טעונה הבוקר. ההצעה להעביר את הנושא לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. בעד, 14, אין מתנגדים,

לא היה לו טקסט מפקידי האוצר, אז הוא לא היה יכול להקריא. מה, הוא יעלה בלי טקסט? הוא שנים לא עולה לכאן בלי טקסט. אם לא מכינים לו טקסט הוא לא יודע מה להגיד. אין לו ציבור, אין לו תנועה

ומגיעה ועדת השחרורים, וגם בוועדה, הגישה של הרשות לשיקום האסיר והסוהרים, כולם בעד. מגיעה הפרקליטות, מופיעה לפני הוועדה, חברת הכנסת מירב בן ארי, את לא מאמינה, רק לפני דקה אמרתי: למה, למה? אז אני אומר לך, הם מגיעים להגיד את עמדתם, הפרקליטות, מתנגדים באופן חד לשחרורו, כאילו זה היום הראשון בדיון בבית משפט. הרי הוא יושב שמונה שנים בכלא. על מה הוא יושב בכלא? בואו נזכיר.

על זה שהוא הרג את מי שאנס אותו והתעלל בו מינית תקופה ארוכה. הוא היה קורבן. את מי הוא הרג? הוא הרג אדם שאנס גם בעבר. הוא הקל על עצמו,

והוא יושב בבית הכלא שמונה שנים. ועכשיו הוא שומע שהוועדה דחתה את החלטת החנינה של נשיא המדינה, שנשיא המדינה ביקש לחון אותו. אני באמת לא יודע מי רודף את יונתן היילו. לא יודע. ואני מבקש בכל לשון של בקשה, הפרקליטות. מהפרקליטות, כי העניין יגיע למחוזי, אני מבקש מהפרקליטות לחשוב פעם נוספת, וכשזה יגיע למחוזי, להסיר את ההתנגדות שלה ולאפשר ליונתן היילו לחזור לחיים שלו, לחזור למשפחה שלו, לשקם את החיים שלו ולצאת לדרך חדשה.

תודה רבה. אנחנו עוברים לנושא הבא שעל סדר-היום, הצעות לסדר-היום

פעילי טרור ומשפחות מחבלים. חבר הכנסת איציק שמולי, עד שלוש דקות,

בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כבוד סגן השר, חבריי חברי הכנסת, לפני כמה ימים פורסמו בעיתון ידיעות אחרונות הסכומים שאותם מעבירה הרשות הפלסטינית לטובת תמיכה כלכלית במשפחות מחבלים ובמחבלים עצמם שנמצאים בבתי הכלא במדינת ישראל.

כמה חברי כנסת בבית הזה, בחרנו להעלות את הנושא על סדר-יומה של הכנסת, ואני מקווה שבהמשך גם להעבירו לוועדת החוץ והביטחון, כדי לבחון אילו דברים אפקטיביים ברמה האופרטיבית ניתן לעשות כדי להתמודד עם הדבר הזה. מנקודת מבטי, ואני אומר את זה כאן בקול ברור: אין כל שאלה, לא של ימין ולא של שמאל. יש פה שאלה של היגיון, של מוסר, של אנושיות. ודווקא מי שתומך בהסדר, דווקא מי שרוצה לראות פה יום אחד הסדר ושלום ונורמליזציה, לא יכול להעלים עין או לטמון את הראש בחול כלפי הפעולה הזאת, שהיא פעולה שבסופו של דבר מתדלקת את האלימות הרצחנית שיש פה באזור. אסור בשום פנים ואופן לתת פרס לטרור. את הטרור צריך לגדוע, וצריך להגיד את זה כאן בקול ברור. אני הצטערתי לראות, אדוני היושב-ראש, לא רק את הסכום שמקבל כל מחבל אלא גם את העובדה ש-7% מתקציבה של הרשות הפלסטינית הולך לטובת המטרה הזאת, 7% מהתקציב, שבוודאי יכלו ללכת לטובת תמיכה בתעסוקה, ברווחה, בבריאות. יש כל כך הרבה אתגרים ברמה החברתית-כלכלית. וכשהרשות הפלסטינית קוראת כיכרות על שמות של מחבלים, כאשר היא נותנת את המענקים הרקובים האלה למי שפגע באנשים חפים מפשע, בישראלים חפים מפשע, אם חיילים ואם אזרחים, אי-אפשר לבוא בטענות לעם בישראל שיש בו פקפוק וחשדנות

הנכונות של ההנהגה הפלסטינית ללכת לקראת נורמליזציה. ואת זה אומר כאן בן אדם ששייך למחנה המרכז-שמאל, למפלגת העבודה, שתומכת בקול ברור ותמשיך לתמוך בעיקרון של ההיפרדות, ומסרבת לראות בהיפרדות אקט ילדותי של פרס או לא פרס לפלסטינים אלא פרס לנו, לישראלים, שמגיע לנו להמשיך ולהבטיח את קיומה של המדינה כמדינה יהודית, ציונית ודמוקרטית גם בעתיד הרחוק.

אדוני היושב-ראש, גם את ההתבטאויות האחרונות של יושב-ראש הרשות הפלסטינית, כואבות מאוד. נכון, העניין של ירושלים פתח פה פצע גדול, מבחינתם.

התרגשתי, ואני תומך בהצהרה של הנשיא טראמפ. אי-אפשר כיהודי שלא לקבל את ההכרה הזאת בדבר הקשר ההיסטורי שיש בין העם היהודי,

לבין הרשות הפלסטינית, לבין ירושלים. הינה, תראה מה גרמת לי להגיד, אדוני היושב-ראש, לבין העם היהודי, אני כבר מסיים, עוד משפט אחד. אבל גם בקשר למה שאמר יושב-ראש הרשות בהקשר של השואה. במקום לנסות לשכתב את ההיסטוריה כדאי ללמוד אותה, כי שום תהליך שלום ושום נורמליזציה והסדר לא יוכלו לצמוח לעולם על בסיס של טשטוש האמת וטיפוח השקר. ולכן, די להסלמה. די לפלגנות. די לתמיכת הרשות הפלסטינית באקט הזה של התמיכה הכלכלית במחבלים. תודה רבה, אדוני. תודה רבה. חברת הכנסת מירב בן ארי. שלוש דקות, בבקשה. אני מודה לך שהצטרפת. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, כנסת נכבדה,

תודה רבה לחברי חבר הכנסת שמולי, שיזם את ההצעה הזאת, והצטרפתי אליו. אני כמובן מצטרפת להצעה, כי בעיניי, מה שקורה היום זה מחדל.

דנו בזה כבר בחוץ וביטחון, ואני מניחה שנדון בזה שוב. לא יכול להיות שהרשות הפלסטינית נותנת כל כך הרבה כסף, גם למחבלים מתאבדים אבל גם לפצועים וגם לאסירים.

גם אם אתה אסיר,

ככל שיש לך יותר שנים,

אתה מקבל יותר כסף מהרשות. זאת אומרת, אם נשפטת ל-20 עד 35 שנה, אתה תקבל 10,000 שקל עד סוף חייך. אם אתה נשוי, תוספת של 300 שקל, ואם יש לך ילדים, על כל ילד תוספת של 50 שקל בחודש. אלו סכומים שלא מאפשרים באמת להיאבק בטרור, אלא להנציח את הטרור, ובעצם לבוא ולהגיד: אנחנו רוצים, מדרבנים פגיעה באזרחי ישראל, ולא מתקדמים לשלום. אני רוצה, ברשותך, גם לנצל את הבמה הזאת, כי באמת, מי שהיה אמור לדון היום, לדבר מטעם סיעת כולנו בהצעה הזאת, זה חבר הכנסת פולקמן, אבל לנוכח מה שהיה כאן, במליאה, בשעה האחרונה, ביקשתי את רשותו, ובאמת הוא הסכים שאבוא לדבר. ואני חייבת להגיד משהו אחד, כי תכף גם הרב בן-דהן, שהוא חבר יקר, יבוא וידבר על הסכומים, אבל ברשותך, אני אשמח אם תתייחס גם לאירוע שהיה במליאה בשעה האחרונה. אני חייבת לומר לך שמבחינתי, אנחנו זוכים להיות חלק מהיסטוריה, בעיניי,

לפני 20 שנה, הייתי חיילת צעירה, אמרו לי: מירב, או שתהיי מש"קית חינוך או שתהיי מש"קית ת"ש או מקסימום מדריכת חי"ר. והיום מונתה טייסת לשעבר למפקדת טייסת.

צריך גם לציין את בקרית התעופה הראשונה,

שגם היא מונתה היום וגם היא תעלה לדרגת סגן-אלוף, והיא תהיה הבקרית הראשונה שתעלה לדרגה הזאת כשהיא עדיין בצבא,

כמו מפקדת הטייסת. ואנחנו שומעים פה את חבר הכנסת בצלאל, שהוא מהסיעה שלך, נותן כאן הרצאה שאישה היא אישה וגבר הוא גבר. אין לי שאלה בכלל, כי אני מסתכלת עליו, הוא גבר, ואני אישה, ואני יודעת,

אתה לא מקשיב לי. אמרתי, אני יודעת שאני אישה ושבצלאל הוא גבר. אי-אפשר להסתיר את זה. חברת הכנסת ברקו אישה וחבר הכנסת חזן הוא גבר.

כמה שאני רוצה להיכנס להיריון, אני לא יכול.

קראתי את הציוץ שלך עכשיו, וראיתי שגם אתה מבין שיש הבדל בין המינים, אבל עדיין, וכאן זה עדיין, אנחנו לא יכולים לעצור את השוויון, ואי-אפשר לבוא, אני ידעתי שתגיד את זה, כי גם אמרת את זה. בסוף, אנחנו עדים כאן לתהליך היסטורי. ואני חייבת להגיד לך משהו באופן אישי, הרב בן-דהן: אני ניהלתי את הוועדה לקידום מעמד האישה, והגיע ראש אכ"א מוטי אלמוז, ודיבר על פקודת השירות המשותף, והציג את הפקודה, ואני חייבת לומר בכמה שניות האחרונות: אמרה הנציגה של עמותת אלומה שהצעירות הדתיות שמתגייסות, על כל אמירה כזאת מתגייסות עוד צעירות. והצעירות, לא רק שהן מתגייסות יותר, הן מתחזקות בדתן. 95% מהחיילות הדתיות יוצאות מהצבא דתיות, אם לא דתיות יותר. אני לא מצליחה להבין למה אתם נותנים לרבנים הזויים לבוא ולתת התבטאויות כאלה,

ולא פעם אחת לבוא ולהגיד את האמת לקהל,

ותודה לאורן חזן.

הוא מפריע לי, דרך אגב. אני נתתי לך יותר מדקה. תודה רבה. חברת הכנסת ברקו. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, סל ההטבות לשהיד ולשהידה, יש לי פרק בספר "אישה פצצה" שכך קראתי לו. אין סוד, יש הטבות שאינן חומריות, מדברים על 72 בתולות הנצח, ויש הטבות שיש להם שני קריטריונים בלבד, חברי איציק שמולי: מספר גולגולות של יהודים שנרצחו על ידי פלסטינים, זאת אומרת, כמה יהודים רצח אותו טרוריסט וכמה שנים נפסקו לו בכלא, אם הוא לא שהיד.

(אומרת בערבית: אלוהים לא ירחם עליו.) זהו, זה הסיפור. מה זה אומר? זה אומר שלפי זה יש תעריף מאוד מאוד מוגדר,

נשים מקבלות פחות, אין שוויון, אפילו לא פה. גם שם אין שוויון. יש תעסוקה, יש תעשייה שלמה של חמולות שלמות. מאחר שהטרור הוא דפוס משפחתי, אנחנו רואים אח ואחות שהיו מחבלים מתאבדים, או ניסו לפחות ונעצרו בדרך, אנחנו רואים בני דודים. אנחנו רואים שסביב הסוד המשפחתי הזה מסתופפים הרבה בני משפחה ומרוויחים כסף. כמו שאנחנו יודעים שיש חמולות שלמות שעסוקות בהברחות נשים, יש חמולות שלמות שעסוקות בהברחות סמים, יש תאגידי טרור כאלה, ואבו מאזן הוא מנהל תאגיד טרור והוא משלם לו. והאמריקאים, עם "חוק טיילור פורס", פשוט אמרו: נמאס לנו. אנחנו לא יכולים לתת תמיכה לאנשים שלוקחים את הכסף שלנו. ואני אומר לכם, לפי מה שהקריא מוריס הירש בוועדת חוץ וביטחון מטעם Palestinian Media Watch, שמהתקציב של הרשות הפלסטינית, סעיף 1, משכורות לאסירים, 550 מיליון שקל. רק לאסירים. לדוגמה, 37 אסירים קיבלו השנה 4.5 מיליון שקל. אלה אסירים ותיקים, זאת אומרת, אסירים משוחררים. יש תעסוקה לאסירים ביטחוניים, יש חלוקת דרגות לאסירים ביטחוניים, זאת אומרת שמי שלא היה שם לא מקבל את הרזומה. ואז, מה קורה? יוצא מישהו כזה,

משתחרר מהכלא, או יהיה שהיד, מבחינתם שהיד זה משכורת הרבה יותר גבוהה, פותחים סוכת אבלים ביטחונית, וכבר המונה ממשיך לעבוד, הוא ממשיך, מהשנייה, קודם כול הרציחות, אחר כך הוא הופך להיות שהיד, והתשלומים הם בהתאם.

הנשיא טראמפ: נמאס לי לממן את זה, ואז יוצא "חוק טיילור פורס", שהיום הוא נמצא בסנאט. ומעבר לזה, אנחנו רואים שגם אונר"א, שהיא תאגיד של חמאס, צריך להגיד, יורים משם טילים על אזרחי מדינת ישראל, חופרים מנהרות. למה לממן את זה, ועוד לאחד שאומר לו יחרב ביתכ? על מה הוא יממן?

לכן אני מציעה, אדוני, יש לי גם הצעה אופרטיבית לקחת את מעטפת המיסים שאנחנו גובים עבור הרשות הפלסטינית ופשוט להתחיל לקזז את התגמולים הללו, שמעודדים טרור, שמסדרים פנסיה למשפחה. ולא פעם ולא פעמיים,

נתקלתי בקטינים, בצעירים, שהנושא הזה הגביר את המוטיבציה שלהם לצאת לפיגועי טרור.

תודה לך, אדוני. חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, איננו נוכח. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ.

איזה כיף לדבר בשקט. אני פשוט לא רגיל לדבר בשקט,

שאני יכול לשמוע את עצמי. אדוני היושב-ראש, חברי סגן השר, חבריי, איציק, שמעתי אותך בקשב רב, דברים אמיתיים, ניכר שהם יוצאים מן הלב. אבל אני באמת שואל את עצמי, גם כלפייך, חברת הכנסת בן ארי, מתי סוף-סוף ייפול האסימון. מכיוון שהעובדה שהרשות הפלסטינית משלמת משכורות, ויותר מאשר משכורות, למחבלים ולטרוריסטים ולמשפחותיהם, ומאדירה את שמם, וקוראת על שמם כיכרות, איננה דבר טכני, זה לא משהו, איך הגדרת אותו? שפוגע ביכולת לחדש את המשא ומתן ולהגיע, זאת מהות. זה חושף את שורש הסכסוך. ואני חושב שהגיע הזמן שייפול לנו האסימון ונבין שאין לנו בצד השני מישהו שמוכן להכיר בקיומנו, בלגיטימציה הכי בסיסית ומינימלית שלנו כיהודים לחיות כאן בארץ ישראל כמולדת היסטורית תנ"כית, שאיתו יש לנו בכלל על מה לדבר. זה לא שיש לנו עם מי לדבר, בצלאל, אם היית עושה משאל עם במצרים,

אותה תשובה. ותראה את החוזק של הסכם השלום. לא, אבל איזה הבדל אדיר. איזה הבדל אדיר, איציק.

זה הבדל אדיר, מכיוון שבסוף בסוף בסוף הערבים בארץ ישראל יושבים בתוכנו ממש. אתה לא יכול לתחזק שלום קר, עם גדר כמו שיש לך היום בגבול ישראל מצרים בדרום, שזה נמצא בדרום רחוק מאוד, אתה לא יכול לתחזק גבול בתוך הארץ כשאתה נכנס, באמת במרחק יריקה מנתב"ג. זה לא יכול לעבוד.

אבל אני לא אפריע לך. אז יש מי שאוהב לדבר על היפרדות וחושב שאפשר יהיה להסתתר מאחורי גדרות, אז יבואו טילים ויבואו דברים אחרים. חברים, אין עם מי לדבר. הערבים חושפים את פרצופם האמיתי ומסירים את המסכה פעם אחר פעם אחר פעם,

הנאום הזה של אבו מאזן. שוב, הוא לא נאום טכני, הוא לא איזה משהו שמפריע ומסבך את היכולת לקדם את המשא ומתן. הוא חושף את השורש, והשורש הוא שתי שאיפות לאומיות סותרות, ואין סיכוי בעולם ליישב אותן ביחד,

זה או אנחנו או הם, והגיע הזמן שנבין את זה, שייפול לנו האסימון.

כולנו נקבע,

ומכאן והלאה בואו נראה מה עושים, אבל נפסיק להשלות את עצמנו שיש כאן יכולת לסרטט איזשהו קו וירטואלי ולחיות כאן אחד לצד השני באיזה מין אידיאה של שלום. כולנו, אגב, מאוד היינו רוצים אותו. אני מבין את ההתמכרות של השמאל, כי באמת זה דבר נורא קורץ. כולנו רוצים שלום. זה כיף לפנטז על חומוס בדמשק, זה כנראה לא הולך לקרות בזמן הקרוב.

חברת הכנסת מירב בן ארי, חשוב לי לומר: תראי, אני לרגע לא אמרתי שצריך לעצור מישהו או מישהי שרוצה לעשות, זו לא הנקודה בכלל, ולכן בירכתי. רק פה לא היה אפשר לדבר, רק מתחילים לדבר, כל התרנגולות מתחילות לקרקר. אה, לא, לא, לא, אה, אני רואה שלמדת ממני.

אני חוזר בי מהמילה. לא, להפך,

אני רואה שלמדת ממני.

לא הוצאתי מילה מהפה,

וכל הצעקות פה לא נתנו לי להשלים. התכוונת לתרנגולים או לתרנגולות? זהו, תגיד תרנגולים,

בסוף כולם קולגות שלי. הגם שאני לא חושב שכיבדו אותי כשדיברתי, אני צריך לכבד אותם. אני מתנצל.

אל תלמד ממנו את השיח,

חזרתי בי,

תודה, תודה, חברת הכנסת. הוא התנצל וחזר בו מדבריו. הוא חזר בו מדבריו. חזרתי בי עוד לפני שאמרת לי. עד שאתה אומר דברי טעם? עד שאתה אומר דברי טעם, למה לחזור? אורן, תן לי רגע להשלים, ברשותך.

תן לו רגע לדבר. לכן, בירכתי ושמחתי בשמחתה של הטייסת, עוד ממש דקה, בסדר? אין פה הרבה אנשים. גם אני רוצה לדבר, אל תהיה כמו, אני גם לא עוצר אף אחד או אף אחת שרוצה. אני בסך הכול אמרתי את עמדתי ביחס למציאות הרצויה, מה אני אמליץ לבתי כשהיא תשאל אותי כאבא: אבא, מה לעשות בחיים? אני לא אמנע ממנה ואני לא אכריח אותה, כמו שאני לא מכריח אותך. אני לא מונע מאף אחד, ומי שרוצה להיות טייסת, שיהיה לה בהצלחה רבה.

בסופו של דבר, אני אשתדל מאוד לחנך את בתי, וסוף-סוף אחרי חמישה בנים גם יש לנו בת, אני מאוד אשתדל לחנך את בתי ואת אלה שיבואו אחריה עוד,

תרבינה,

היית נותן לבת שלך להתגייס לצבא? אני מאוד אשתדל לחנך אותה לאמת הכל-כך בסיסית הזאת,

כמו שאמרתי קודם, תפקידים של נשים ושל גברים בעולם. תודה.

עוד ממש מילה קטנה. יש לי עסק, מירב, תני לי שנייה, נו. זה כל כך לא עניין של שוויון. זה לא שאלה בכלל, תפקידים לנשים, תודה רבה, תודה, תודה. זה לא עניין של שוויון, הנשים לא שוות יותר מגברים וגברים לא שווים יותר מנשים. הן שוות יותר.

וכל אחד עושה את תפקידו,

את מלאכתו ואת עבודתו בעולם, זה הכול. תודה רבה. ישיב סגן שר הביטחון אלי בן-דהן. בבקשה. איך דיון כל כך חשוב על מחבלים נהיה שיח על קרב המינים? אני לא מבין.

גם בזה הם עשו עלינו סיבוב. אפשר לשלב. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בפתח הדברים כמובן עליי להדגיש כי היותה של הרשות הפלסטינית תומכת ומעודדת טרוריסטים, זה לא חדש. רוצחים שפלים ובני משפחותיהם, מעידה כאלף עדים שאין ברצונה בשלום כן ואמיתי. כל ההסכמים שעליהם חתמה נועדו רק להשיג הישגים טקטיים, ובאמת בכוונה להחריב, חס וחלילה, את מדינת ישראל. ואני אומר יותר מזה: כל מי שחלם וחשב שהרשות הפלסטינית היא הפתרון לבעיה, התברר שהיא הבעיה,

לגופו של הנושא אני רוצה לומר: בימים אלה פועלת הממשלה לגיבוש הצעת חוק ממשלתית שמטרתה הסדרת ניכוי הכספים שמעבירה הרשות הפלסטינית לפעילי טרור, אסירים ביטחוניים ובני משפחותיהם מהכספים שמדינת ישראל מעבירה לרשות. זאת, שנייה, אני אסיים.

כדי למנוע מהרשות הפלסטינית לעודד פעילות טרור באמצעות מימון מחבלים ובני משפחותיהם. תזכיר החוק פורסם להערות הציבור ביום שלישי שעבר. במקביל ממשיכים גורמי הממשלה הנוגעים בדבר בעבודת המטה לצורך גיבוש הצעה מיטבית, והיא תובא לאישור ועדת השרים לחקיקה. אני יכול לעדכן אתכם ששלשום התקיים דיון נוסף בין כל הגורמים הממשלתיים הנוגעים להצעת החוק הזאת כדי לקדם את הצעת החוק. הצעת החוק הממשלתית כפי שפורסמה בתזכיר קובעת מנגנון שלפיו בתום כל שנה יגיש שר הביטחון לאישור הקבינט הביטחוני דוח המסכם את הנתונים בדבר סך התשלום השנתי שהעניקה הרשות הפלסטינית לכל האסירים הביטחוניים, למחבלים כולם ולבני משפחותיהם. על פי הצעת החוק, סך הכספים ששילמה הרשות הפלסטינית לאסירים ביטחוניים ולפעילי טרור ובני משפחותיהם בשנת הדוח ינוכה מתוך הכספים אשר מעבירה מדינת ישראל לרשות הפלסטינית. כספי הדמים הללו, שניתנים כפרס על רצח יהודים תמימים, ינוכו. עכשיו תשאלו: למה צריך הצעת חוק? אני אסביר לכם: פשוט מאוד, כיוון שמדינת ישראל חתומה, וכנסת ישראל אישרה שני חוקים: חוק אחד, חוק ליישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו, התשנ"ה 1994, חוק שני, חוק ליישום ההסכם בדבר העברה מכינה של סמכויות לרשות הפלסטינית (תיקוני חקיקה והוראות שונות), התשנ"ה 1995. הוראות אלו, שהתקבלו על ידי הכנסת, קובעות את ההסדרים להעברת כספים שגובה מדינת ישראל עבור הרשות הפלסטינית ומעבירה אותם אליה. אלה שני חוקים שקיימים היום, ואנחנו צריכים לשנות את החוקים הללו. החוק היום מאפשר. לא, אי-אפשר.

יש שני חוקים שמדינת ישראל חוקקה אותם. ולכן, אני רוצה לסכם. ברירת המחדל כפי שהיא כתובה בהצעת החוק הממשלתית היא ניכוי סך כל הכספים ששילמה הרשות הפלסטינית לאסירים ביטחוניים מתוך הכספים שמעבירה ישראל לרשות מכוח ההסדרים עימה. יחד עם זאת, הצעת החוק בנוסחה הנוכחי מותירה לקבינט המדיני מרחב של שיקול דעת: האם לנכות את כל הסכום ששולם על ידי הרשות לפעילי הטרור ובני משפחותיהם? אולי לקבוע רק חלק או רק להקפיא, או לקבוע כי חלק מהסכום ינוכה וחלק לא?

הדבר הזה נדרש כדי לשמור את יכולתה של הממשלה להשתמש בכלי זה בהתאם לצורכי המדינה באותה העת.

צורכי המדינה? המדינה תמשיך להעביר כסף כי זה יתאים לה? מי שלח אותך להגיד את הדבר הנורא הזה? שמעת מה הוא אמר עכשיו? אתה לא שמעת. מה זה הדבר המזעזע הזה בכלל? רגע, תן לו, יש חוק, מה אתה רוצה? ראית את החוק? אורן, אורן, חבל. יש חוק, אני לא כועס עליך, כאמור, הצעת החוק הממשלתית,

תקשיב טוב למה שאני אומר. הצעת החוק הממשלתית עדיין לא גובשה בנוסח סופי, וייתכן כי חלק מהוראות הצעת החוק כפי שהן כעת עוד ישונו בהתאם לשיקולי גורמי הממשלה המעורבים בניסוח הצעת החוק. הינה כי כן, עדים אתם לכך שהממשלה פועלת לגיבוש מענה חוקי כדי למנוע מהרשות הפלסטינית להמשיך לעודד פעילות טרור באמצעות מימון מחבלים ובני משפחותיהם. אני משוכנע ובטוח כי הצעת החוק הממשלתית המתגבשת בימים אלה תסייע לצמצם במידה ניכרת את התופעה הנפסדת ותעניק לממשלת ישראל כלי חוקי ויעיל במלחמתה בטרור. אדוני, מה אתה מציע?

שלא נעשה עוול, למען הדיוק, צריך להזכיר גם את חבר הכנסת שטרן, שמקדם את הצעת החוק. שלא נחטא לאמת. אנחנו דנים בהצעת חוק ממשלתית, זה נכון. מה אתה מציע? אתם רוצים לקיים דיון בוועדת החוץ והביטחון? תודה רבה. הבעת דעה של חבר הכנסת אורן אסף חזן. יש לך דקה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, סגן השר, שנשלח לפה כבשר תותחים להציג בשם הממשלה עוד שקרים והבלי דברים, ממשלת ישראל תומכת בטרור. כשממשלת ישראל יודעת שכספים שהיא מחזיקה בידה מגיעים ישירות לטרוריסטים היא תומכת בטרור. ממשלת ישראל עוברת על החוק הבין-לאומי. החוק הבין-לאומי אוסר העברת כספים ושינוע כספים שהייעוד שלהם הוא לטרור. די לעצום את העיניים. אני לא מוכן לתת לזה יד. לא מקובל עליי שראש הממשלה, שרים, סגני שרים, חברי כנסת, הולכים לנחם משפחות שכולות ובאותו יום בדיוק הם גם יודעים שכסף עובר למרצח שזה עתה שפך את הדם של אותו נרצח או נרצחת. אדוני היושב-ראש, ברשותך, עוד מלה אחת: אני מודיע מכאן שאם הממשלה הזאת לא תפסיק לספר לנו סיפורים, לא תמנע את העברת הכספים, תפרוש מהממשלה. תשתמש ביכולות שיש לה כבר היום כדי לעצור את המחדל, היא אחראית ישירה לטרור, וגם על ידיה יש דם של יהודים. מספיק לעבוד על כולם.

תפרוש מהקואליציה, תפסיקי לבלבל את המוח, תתביישי לך. חברי הכנסת, מה אתם מציעים? להעביר לחוץ וביטחון. נא להצביע על העברה לוועדת, מה אתה צועק, אני צועק,

שהם יודעים שהכסף מגיע לטרוריסטים והוא ממשיך לעבור.

אבל זה ראש הממשלה, די. כבר כמה חודשים עושים פה סיבוב, יש כותרת, צריך לגמור את זה כבר. הממשלה תשמור לעצמה את,

תשעה בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הנושא יעבור לוועדת החוץ והביטחון לדיון. אנחנו עוברים לנושא הבא: כוונת הממשלה להפקיע, בושה וחרפה. 2,000 דונמים מהמושבים עין העמק ואליקים,

בבקשה, חבר הכנסת מיקי לוי. שלוש דקות, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, בשבוע הבא צפוי להתכנס קבינט הדיור ולאשר הפקעה של 2,000 דונמים של קרקע מהמושבים עין העמק ואליקים. מושבים אלו שייכים למועצה האזורית מגידו. מטרת המהלך הינה לאפשר הקמה של שכונת מגורים שתהיה חלק מהעיר יקנעם ותכלול כ-5,000 יחידות דיור נוספות על חשבון שטחי המועצה המקומית. כפי שקורה לא אחת בתקופה האחרונה בשורה של מקרים, ההחלטה הזאת התקבלה בחשאי, ללא שיתוף הציבור כראוי. לא התבצע שיח עם תושבי המושבים הללו ולא עם נציגי המועצה המקומית מגידו. ואני שואל אתכם, חבריי חברי הכנסת: איך יכול להיות שמפקיעים 2,000 דונמים משטחה של מועצה מקומית בלי שמבצעים שינוי גבולות בין המועצה לבין העיר? עם כל הכבוד לצורך בקיצור הליכים, אי-אפשר לבצע מהלך כזה בוותמ"ל. זה פשוט ניסיון לבצע מחטף שדורס את המועצה המקומית ולא מאפשר לה פתחון פה. ואני מציין כי אני בעד בנייה, בעד דירות לזוגות צעירים ומשפרי דיור,

לעיתים יש צורך לקחת שטחים חקלאיים למטרה הזאת, אבל לא בצורה הזאת.

אני חייב להודות שאני לא מבין את היוזמה הזאת. הרי ליקנעם כעיר יש תוכנית מתאר עד 2030 שמספקת את כל הצרכים שלה. יש לה פוטנציאל בינוי בתוך תחומי השיפוט שלה שעוד לא מתקרב למיצוי. יוקנעם יכולה במסגרת הקיימת להגדיל את מספר התושבים ל-36,000, אז למה לא לפתח קודם כול את האזורים הללו? ואם אתם חושבים שהסיפור במועצה מקומית מגידו עומד לבד אתם טועים. בחוק ההסדרים הקרוב יש שורה של יוזמות שדורסות בצורה מאוד קיצונית את סמכותן של הרשויות המקומיות, ואני מזהיר מהן, מהפקעת הסמכויות של רשויות מקומיות לעכב בניית תשתיות אם תוכניות בנייה ענקיות נכפות עליהן, הגם שאין להן יכולת כלכלית להעניק את השירותים לשכונות שהוקמו, דרך הקנסות שיידרשו הרשויות המקומיות והחברות הממשלתיות לשלם לקבלנים פרטיים בכסף ציבורי על ימי איחור בחיבור לאותן תשתיות עירוניות, ועד ועדת מנכ"לים שמקים האוצר כדי להחליף את ראש רשות שמסרב להעניק רישוי עסק, לדוגמה למפעל ליד בתי התושבים. אדוני היושב-ראש, עם כל הכבוד לצורך לקדם בנייה מהירה כדי להתמודד עם משבר הדיור, לא ייתכן שהחלטות כאלה תתקבלנה תוך דריסה מוחלטת של הציבור וללא שיתופו.

אני מכיר את הוותמ"ל,

אני יודע שהוא בא לקצר הליכים,

אדוני השר, אני יודע, ואני בעד כל מהלכי הבנייה שאתם עושים. אבל שתפו את הציבור, שתפו את המועצות. הידברות היא מעל הכול. לא ייתכן שידרסו את ראשי הרשויות שנבחרו על ידי התושבים. אני מבקש מחברי הכנסת להעביר את הנושא להמשך דיון בוועדת הפנים. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת איתן ברושי, עד שלוש דקות. לא התחלתי. תסתכל על השעון, עוד לא הפעלתי אותו.

אדוני היושב-ראש, השרים, שר השיכון, השרה גמליאל, חברי הכנסת, מה שעומד לדיון זה לא הצורך בבנייה, זה לא הצורך בהרחבת השטחים לקליטה נוספת בערים, קודם כול בנגב ובגליל. מה שעומד על סדר-היום זה היוזמה שמחסלת יישובים,

אני רוצה שהשר ישמע,

השר ישמע. מה שעומד על סדר-היום זה האיזונים והבלמים שהממשלה איבדה. שר השיכון ואביגדור יצחקי, אמרתי בעבר שהמחנה הציוני, שהתנגדנו לחוק הוותמ"לים, אמרתי לחברי ושותפי, גם להתיישבות, השר גלנט, וגם לאביגדור: אם אריק שרון היה חי, בחיים לא הייתם מעבירים את החוק הזה, הייתם חלק מהפורום שלו, כל אחד בתפקידו. באמת חסרה לנו הדמות הזאת, שידעה לקלוט עלייה מברית המועצות ולבנות כך שלא היה אחד שלא הייתה לו דירה, אבל מעולם לא חיסלו יישובים.

הממשלה הקימה צוות מיוחד להלבין מאחזים לא חוקיים. יש קרוב ל-100 כאלה ביהודה ושומרון. היא לא מפרקת אף מאחז לא חוקי, היא מוצאת דרך לעקוף את החוק. אבל היא מוכנה לפרק ומודיעה את זה, מושבים וקיבוצים שהקימו ותרמו רבות למדינה. משום שאפשר לבנות ביקנעם, אני מכיר טוב את האזור, והייתי רק השבוע בסיור, אפשר לבנות בכל מקום, קודם כול פיזור אוכלוסייה, אבל לא במחיר של חיסול הכפר והחקלאות עד כדי סכנה לביטחון ולעצמאות תזונתית.

שלא יעמידו אותנו כאילו אנחנו לא מוכנים שיבנו. אני, כראש מועצה בעמק יזרעאל, התפשרתי פעמים רבות, גם עם יישובים ערביים וגם עם ישובים יהודיים. ברור שצריך לאפשר גידול, אבל לא הייתה מעולם החלטת ממשלה. מה אומר לי אביגדור יצחקי השבוע? מה אמר עדיאל שמרון, שלא קיבל נזיפה מהממשלה? הוא אמר שהמדינה גדלה, ובעצם אומרים שמושבים וקיבוצים צמודי דופן לערים, יחסלו אותם. אני הגשתי הצעת חוק. הממשלה התנגדה לה עד עכשיו. נראה מה יקרה בוועדת שרים ביום ראשון. הוועדה אומרת איזון, שאי-אפשר לקחת מהמשבצת יותר מ-30%. אני אומר שהעיקרון הוא לא האחוז, אלא העיקרון הוא מתי עוברים את קו פרשת המים, שאם לוקחים את הקרקע, זה לא יישוב כפרי חקלאי. אין לזה החלטת ממשלה. הוותמ"ל, עם כל הכבוד, קבינט הדיור, ועם כל הכבוד לשר האוצר, שקיבל ארגז כלים, רק רוב הכלים כבר חלודים, לא עובדים, הוותמ"ל הוא לא מעל החוק. אין חוק שמאפשר לכל גורם שהוא לחסל מושבים וקיבוצים, לפגוע באדמה חקלאית, לפגוע בשטחים ירוקים פתוחים ללא איזון, ללא תכנון. זה כופה את המדיניות על הערים, חלק גדול מהערים אומרות שהן לא ערוכות לבנייה בהיקפים האלה.

אני מצטרף לבקשה להעביר את הנושא לוועדת הפנים, ואני קורא לממשלה לשמור על האיזונים, לשמור על המרחב הכפרי, יחד עם תוספת משמעותית.

מה שהוצג היום זה דורסנות וחוסר אחריות.

חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה, עד שלוש דקות. מכובדי היושב-ראש, רבותיי חברי הכנסת, זה תקופה ארוכה עסק ועוסק חברי חבר הכנסת אוסאמה סעדי, עו"ד אוסאמה סעדי, בתקציבים למעונות יום באמצעות משרד העבודה והרווחה והשר חיים כץ. כבר הועברו סכומים ליישובים רבים, ואוסאמה היה בקשר עם ראשי היישובים האלה כדי לנצל את התקציבים האלה ולהקים את המבנים האלה של מעונות היום.

הסכומים האלה הם ללא מצ'ינג, כך שהרשות לא צריכה לשלם במקביל על כל סכום או שקל שהמשרד מעביר. היום ישבתי עם השר חיים כץ, והמשכנו את הדיון והמאמצים כדי להמשיך להעביר תקציבים למעונות יום. הוא הודיע לי שהיום הוחלט להעביר את הסכומים הבאים, חלקם תשלומים נוספים על מה שכבר שולם, למעונות יום: כאבול, 2 מיליון ו-350,000 שקל. שוחחתי עם השיח' סאלח ריאן, ראש המועצה, וכבר יש מכרז, והעניין תחת שליטה, ערערה, 3 מיליון ו-600,000. שוחחתי עם עו"ד מודר יונס, וכבר קיבלו תשלומים זהים בעבר. זה התשלום הנוסף. מודר והמועצה עובדים על הנושא, עוספיא, 3 מיליון ו-640,000 שקל. שוחחתי עם חברי וג'יה כיוף. המאמץ הזה יימשך. אני רואה, אנחנו רואים חשיבות רבה בעניין של מעונות היום, א. בגלל המחסור. בעבר היה הקושי של עקרון המצ'ינג. כיום הקושי הזה הוסר, והתקציבים האלה שעוברים לרשויות חייבים להיות מנוצלים עד תום. אסור לשום דבר ביורוקרטי, לא ברשות המקומית ולא במשרד, לעכב את ניצול הכספים האלה. אני שמח בשמחתם של ראשי הרשויות, שאוסאמה ואני הודענו להם בעבר, וגם כיום. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. ישיב שר הבינוי והשיכון חבר הכנסת יואב גלנט. צוהריים טובים, שלום לכולם. אדוני היושב-ראש,

אני רוצה לתאר לכם את המצב לאשורו,

ולא כפי שהוצג פה באופן מעוות ומסולף קודם לכן. בעיר יקנעם יש כ-25,000 תושבים. זוהי עיר משגשגת. מדוע היא עיר משגשגת? כי לבד מיציבות הנהגתית יש לה כמה יתרונות: האחד זה אזור תעשייה מפותח, השני הוא נגישות של כביש 6, אזור תעשייה נוסף, שיכניס הכנסות רבות, גם לעיר, אבל לא רק לעיר אלא גם למועצה האזורית וגם לכפרים הדרוזיים הסמוכים, קיים גם כן בפיתוח, ולמעשה המפעלים הראשונים החלו להיבנות. נכון להיום,

בתוך המרחב של העיר יקנעם שטחים לשיווק,

כמו שאמרתי, כ-25,000 משפחות.

אני רוצה לספר לכם קצת על השטחים, מה שהועלם מעיני הציבור כאשר נשאלו פה השאילתות והוצעו ההצעות לסדר-היום. המועצה האזורית מגידו, יש בה 170,000 דונם, 170 קילומטר רבועים. ביוקנעם יש 8,000 דונם, 8 קילומטר רבועים,

למטה מ-5% מהשטח

של מגידו. השטח שאנחנו מציעים לבנייה הוא 0.5%, 0.54% מהשטח של המועצה האזורית מגידו. זה מה שאנחנו רוצים לגרוע, 1 חלקי 200. אתה לא לוקח את היערות, יואב. הרי אתם לא רוצים לא ללמד אותי על מגידו, ולא על השטח, ולא על חקלאות, ולא על התיישבות. תן לי את המעט שאני יודע. אני יודע שאתה יודע, אני מכיר את השטח לפני ולפנים, יותר טוב ממי שמפגין עם השלטים,

גם את השטח הזה. אז אני אספר לכם מה המצב. אנחנו מדברים על 1 חלקי 200 מהשטח של מגידו. אבל מה הדבר הזה יעשה? הוא יאפשר בנייה של כ-5,000 יחידות דיור, שיכפילו את העיר יקנעם, שיש לה מנוע צמיחה אדיר, שזה התעשייה באזור התעשייה הישן על כביש 70, כביש ואדי מילק, ובאזור החדש שהולך ונבנה לכיוון מה שנקרא "מבוא כרמל", בשיתוף פעולה עם המועצות ועם הכפרים הדרוזיים. עכשיו אני אגיד לכם דבר נוסף. איפה אנשי המועצה האזורית מגידו משתמשים בשירותים, בקופת חולים, בסופרמרקט, בצריכה? הם עושים את זה ביקנעם. למה הם עושים? כי העיר הזאת היא עיר המחוז שלהם.

במקום לבוא, כפי שנעשה במועצות אזוריות רבות אחרות, תלכו תראו מה קורה בבאר טוביה, תלכו תראו מה קורה באזוריים אחרים, תראו מה זה שיתוף פעולה שבו מבינים שלעיר יש צורך להתפתח. למה צריך להתפתח? כי בסוף מי שיגור בעיר הזאת זה הבנים והבנות של כולנו, כולל התושבים של המועצה האזורית מגידו, שיוכלו לגור סמוך להורים שלהם בבתים שאנחנו נבנה. אבל בשביל שיקולים פוליטיים צרים כאלה לוקחים ומעוותים את המציאות. זה פעמיים בעייתי: דבר ראשון, כי אתם תפסידו במאבק הלא-חכם הזה, כי אתם נאבקים על דבר לא נכון, דבר שני, כי לא נגזל מטר אחד שהוא באמת קרקע חקלאית מעובדת מאף אחד. כל השטח הזה הוא אדמת בור. מי שפונה לכיוון מזרח בצומת אליקים ורואה את השטח מימינו יודע שזה שטח לא

וזה גם לא שטח של שמורות טבע ולא שום דבר דומה. ולכן, בתוך ה-2,200 דונם שעליהם אנחנו נכריז, יש רק 950 דונם שישמשו לבנייה, והיתרה זה שטח ירוק. אני רוצה לומר לכם עוד דבר: אנחנו לא באים פה עם המצאה חדשה. אנחנו בסך הכול לוקחים תהליכים שנקבעו כבר לפני עשור, ב-2007, ולמעשה מיישמים אותם בצורה המהירה והחכמה ביותר לתועלת הציבור. הראשונים שייהנו מהעניין הזה יהיו תושבי האזור, ובהם גם תושבי אליקים, תושבי עין העמק וכן הלאה. עכשיו, אם מישהו חושב שניתן במדינת ישראל לאכלס בעוד 30 שנה 15 מיליון איש, ושכל ראש מועצה שיש לו 11,000 איש עם 170,000 דונם יקבע למדינה מה היא עושה, אתם טועים. את זה אי-אפשר לקיים. ואני מציע שאת השיעורים בציונות, גם חברי הכנסת המכובדים, גם ראש המועצה, גם כל היתר, ישמרו קודם כול למי שהם יכולים להטיף לו, ולא יחנכו אותנו איך עושים התיישבות ואיך עושים חקלאות ואיך עושים ציונות.

למרות כל מה שאמרתי, ביקשתי ביוזמתי בוועדת השרים, בקבינט הדיור, מה שנקרא, לדחות בחודש על מנת לאפשר להגיש שאילתות, על מנת לאפשר להגיע לדיון, על מנת לאפשר להגיע לפרקליטות המדינה, למבקר המדינה, ליועץ המשפטי לממשלה, לכל מי שאתם רוצים, ואחרי שכולם יגידו את דבריהם, אני מודיע שבעוד חודש אנחנו נביא את זה ונעביר את זה. ומי שירוויחו מזה הם תושבי יקנעם, תושבי המועצה האזורית מגידו, כולל עין העמק, אליקים, ואולי גם המושבה, ותושבי הסביבה, ובא לציון גואל.

מה אתה מציע, אדוני השר? אדוני השר, אמרת צוהריים טוב, ויכול להיות שהתכוונת צוהריים טובים, או שאני טועה? אני נוהג להשתמש בשפת היחיד: בוקר טוב, ערב טוב, צוהריים טוב. יוצא מן הכלל: צוהריים, כי אתה לא יכול להגיד שמיים כחול. אתה אומר שמיים כחולים. יום הלשון העברית. על כך נאמר, ידידי אחמד טיבי: "מפי עולְְלים ויֹנקים יסדתי עֹז", ככתוב במקורותינו. במקרה הזה זה לא עולל.

תודה רבה, חבר הכנסת טיבי. אני אומַר לך עוד דבר, מה אתה מציע, אדוני השר? מה אתה מציע, אדוני השר? אדם שאין לו ייחוד,

אז יכול להיות שאני עושה שגיאה קטנה בצורה מכוונת.

אם זה מסיט את תשומת ליבך, בוא נניח, לא יכולתי, השגת את המטרה, אדוני השר. מה אתה מציע? אני מציע להעביר את זה לדיון באחת מוועדות הכנסת. ועדת הפנים. ועדת הפנים, הציעו חברי הכנסת. ועדת הפנים.

אנחנו נצביע על העברת הדיון לוועדת הפנים. אני מפעיל הצבעה. נא להצביע, חברי הכנסת.

בעד, 7, אין מתנגדים, אין נמנעים. ההצעה תעבור לוועדת הפנים. אנחנו עוברים להצעה הבאה: מצוקת הנשים ההרות עקב עומסים קשים בפגיות ברחבי הארץ. עד שיגיע חבר הכנסת אכרם חסון, הודעה לסגן מזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבד להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת, הצעת חוק לימוד עזרה ראשונה בבתי הספר (תיקון) (החזקת מכשירי החייאה וערכות עזרה ראשונה בבתי ספר), התשע"ח 2018, של חבר הכנסת יעקב מרגי וקבוצת חברי הכנסת.

הצעות לסדר-יום מס' 9005, 9053 ו-9079, בנושא: מצוקת הנשים ההרות עקב עומסים קשים בפגיות ברחבי הארץ.

חברי, עד שלוש דקות. תודה.

ויש להם תשעה חדרי לידה ומחלקת פגים ממש קטנה. כמובן שאנחנו שמענו גם מבית חולים מעייני הישועה בבני ברק. נמסר לפני פחות משלושה שבועות כי הוא סוגר את הפגייה במקום בגלל מחסור באנשי צוות. לנוכח מצוקה בכוח אדם רפואי, בפגייה לא התקבלו באופן זמני. המרכז הרפואי עושה מאמץ גדול לקלוט ולהכשיר רופאים, אך לצערי הרב הוא לא הצליח עד עצם היום הזה. אבל בית החולים מעייני הישועה הוא לא היחידי בארץ הסובל ממצוקה קשה וחמורה של כוח אדם. על פני נתוני משרד הבריאות, בישראל יש רק 144 רופאים מומחים בטיפול בפגים, ורק ב-60% מהתקנים הקיימים. הוא כמובן אמר שהוא מוכן לעזור וגם לתת פרסים כספיים כדי שרופאים יבואו לעבוד באותם בתי חולים, אבל לצערנו הרב, הכסף נגמר אחרי שנה, ולכן יש מחסור בכוח אדם, והוא עלול לפגוע בפגים אלה, שהם אוכלוסיית החולים הרגישה ביותר במדינת ישראל. בגלל המחסור בכוח אדם הגדיר משרד הבריאות את מקצוע הטיפול כמקצוע במצוקה ונתן מענקים לרופאים שבוחרים להתמחות בתחום, אך כפי שאמרתי, הכסף נגמר, ולכן הדבר הזה לא יכול להימשך. בבית חולים אסף הרופא שבמרכז הארץ המצוקה דומה. גם כאן אף פג לא קיבל חדר לידה או אחות משלו. האחיות והרופאים מתמודדים עם עומס בלתי אפשרי. בשנה הקרובה אמורים להתווסף עוד 121 תקנים לאחיות חדשות, אבל גם זה,

זה יקרה באיחור רב וזה יסכן את העוברים. אדוני השר, מאחר שאני מאמין בך, ואני חושב שיש לך אוזן קשבת,

אתה מבחינתי השר. אני מאמין שאתה קשוב למצוקה זו. אני מאוד מבקש ממך שהנושא הזה יקבל, מה שנקרא, טיפול מיידי, כי המצב הנפשי של הנשים ההרות קשה מאוד. זה מסכן, כפי שאמרתי, גם את העוברים. אני גם הייתי עד למקרה שאישה מעפולה הייתה צריכה לנסוע עד רמב"ם בחיפה.

זה יותר משעה נסיעה. אותו דבר, נשים מדרום הארץ מהמגזר הבדואי, מהמגזר הערבי, מכל המגזרים. אז אני אשמח מאוד אם ניתן מענה ונטפל ונפתור את הבעיה.

חבר הכנסת טלב אבו עראר,

מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, קבלת שירותים בבתי החולים ברחבי הארץ עקב עומסים וחוסר מקום במחלקות הפגים הופכת לנושא השעה גם באזור הנגב. בקרב נשים בדואיות שיולדות במחלקות השונות בבית חולים סורוקה, לעיתים הן ממתינות לאחר הלידה במסדרונות המחלקות השונות או במחלקות בבית החולים, בידיעה שהסבל בשעות ההן הוא עצום,

במעמד זה דורש אני לאלתר מהממונים להביא להרחבה וניצול של חדרי האשפוז השונים בבית החולים סורוקה. דבר לא פחות חשוב מזה הוא תרגום השפה המקצועית ליולדות בבית החולים,

מתכוון ליולדות הערביות, הבדואיות תרגום מעברית לערבית. ראינו כמה וכמה אחיות דוברות השפה במשמרות במשך היום, אך הדבר אינו פתרון הולם, מכיוון שלאחות דוברת השפה ישנו גם זמן וגם חיים פרטיים שמעסיקים אותה. ולכן, אני דורש, בכל לשון של בקשה, להצמיד מתרגמת במשרה במהלך משמרות היום כדי להביא לתקשורת נכונה ותקינה עם היולדות הצעירות. מכובדי, העניין הזה עם בית החולים, הרי באותה מידה שיש מחסור גם ברופאים, יש לנו מחסור גם באמת בחדרי המחלקות השונות בבית החולים סורוקה. לכן, זה הזמן וזאת ההזדמנות לבקש גם להקים בית חולים חדש בנגב, באזור באר שבע. הבטיח לי מכובדי סגן השר שזה בתכנון, או, זה רץ.

ואני דיברתי, זה באזור שגב שלום? נדמה לי, משהו כזה.

לא, ולכן אני באמת מודה למכובדי שהוא עושה את עבודתו ופועל למען קידום שירותי הבריאות, בנגב בכלל ובמגזר הבדואי בפרט.

חברת הכנסת עליזה לביא.

אדוני סגן השר, גברתי השרה, חבריי חברי הכנסת, חברותיי, על מצוקת חדרי הלידה דיברתי ואני אמשיך לדבר עליה. אנחנו רואים את זה בכל מקום.

כשליוויתי את בתי לא מזמן בחדר הלידה, לא סיימה את הלידה וכבר ביקשו ממנה לצאת, להיות במסדרון, לחכות שם את השעות שצריך עד שעוברים למחלקה, כי אין מספיק מקום, כי יש מצוקה, כי אין כוח אדם,

וכל לידה, גם בנסיבות הטובות והבריאות, והשמחה, ותמיד לחזור עם ידיים מלאות, טומנת בחובה קשיים ורגעים לא פשוטים בצד השמחה וההתרגשות לעולם. אבל כשמדובר בפגים, תמיד התחושה היא שעל הפגים לא חושבים. אני זוכרת את הביקור שלנו בצוק איתן בבית החולים סורוקה, אדוני סגן השר, ומה שלא היה ממוגן היה המקום של הפגים, חדר הפגים, ועד היום אנחנו לא יכולים לומר שהוא ממוגן. ואין להם קול, ואין להם דרך להביע, והורים שהם הורים לפגים מכירים את המצוקה ואת כל הדברים הנוספים.

כשיש חלילה מטר של טילים צריך לפנות את הפגייה? ואת זה לא פתרנו. לפי הדוח שפורסם, על פי הפורום למען פגים, עולה תמונה קשה ומדאיגה באשר למצבן של מחלקות הפגים בבתי החולים במרבית הפגיות, כמו שאמרו פה חבריי. ואני מבקשת ממך, אדוני, סגן השר: אנחנו ערב תקציב. פגים זה כולנו. לכולנו במשפחה, הילדים שלנו, זה חוצה מגזרים, זה חוצה קבוצות. אני חושבת שהעוללים חסרי הישע, שיש היום את כל הטכנולוגיות המאפשרות להביא אותם למקום נכון ובריא ולגדל אותם ביכולת רפואית מיטיבה ולתת להם חיים טובים יותר, אז אסור לנו להישאר עם הנתונים הללו. שיעור תמות הפגים גבוה ורחוק מאוד, אדוני סגן השר, מהשיעור שאנחנו מצפים למצוא במדינה כל כך מתקדמת, שבאמת, שירותי הבריאות, וכאן הברכה והתודה לכל הצוותים הרפואיים המשובחים במדינת ישראל. אז שיעור התמותה מאוד גבוה בקרב המדינות המפותחות. הוא עומד על 40%, וזה שיעור מאוד מאוד מאוד גבוה, ואנחנו לא רוצים להיות שם. אין לי זמן להשוות למדינות אחרות, אבל גם התחלואה בדימומים תוך-מוחיים בפגים שנולדים מהשבוע ה-24 עד השבוע ה-28 להיריון גבוהה פי שלושה ואף יותר. יש לנו רופאים משובחים ומערכת רפואה טובה ויודעת, ובאים מהעולם ללמוד כאן ולהתעשר בידע. אז לא יכול להיות שאנחנו לא נקדיש את המשאבים כדי שנאפשר את המקום, כדי שהשירותים האלה יינתנו, בטח לפגים הללו. אני רוצה לנצל את הבמה כאן ולהודות לך, חברי חבר הכנסת אכרם חסון, שבהמשך לדיון הכואב מאוד שהיה לנו הבוקר בנושא חזקת הגיל הרך, מראה מעורבות ודאגה לנושאים שהם כביכול נושאים של נשים, לכאורה, כמו הנושא הזה שאנחנו מדברים עכשיו. אני רוצה באמת להודות לך על הדברים שאמרת, והראית מעורבות רבה ורגישות לנושא הזה.

גברתי השרה, לברך אותך על התשובה על הפנייה שלי אלייך בנושא של הנגשת מקוואות והאמירה החד-משמעית שלכם שאתם נותנים תקציב להנגשה של מקוואות לבעלי מוגבלויות.

תודה רבה. ישיב סגן שר הבריאות חבר הכנסת יעקב ליצמן. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, משרד הבריאות רואה חשיבות רבה בטיפול בפגים ובקידומן של היחידות לטיפול בילוד,

מתוך ראיה זו, נושא הפגיות הוגדר כאחת מתוכניות הדגל של המשרד, הוסדרו הנהלים והסטנדרטים המקצועיים והוקצו משאבים ייעודיים. המשרד מפעיל בפגיות מודל תמרוץ ייעודי, אשר מודד תשומות ותוצאות על פי הסטנדרט המומלץ בתחומי כוח האדם, התשתיות והאיכות, וציוני המודל קובעים את דירוג הפגייה, את השיפור שבוצע ומכך, את הקצאת הכסף הניתנת. משרד הבריאות מפעיל את תוכנית תמרוץ הפגיות זו השנה הרביעית. תחום כוח האדם הוא חלק עיקרי בתוכנית זו. מתחילת הפעלת המודל נוספו במערך הפגיות בבתי החולים 293 אחיות חדשות, 121 אחיות שעברו קורס של בסיסי בטיפול נמרץ ביילוד ו-49 רופאים. נוסף על כך, הוגדל באופן משמעותי מספר תקני מקצועות הבריאות הייעודיים, 63 תקנים. נוסף על כך נחתם הסכם אחיות חדש ובמסגרתו מתווספים 121 תקני אחיות בבתי החולים הממשלתיים.

בתי החולים שאינם ממשלתיים ייהנו מתוספת זו, וישנה ירידה של 70% בשיעור אלח זיהומי דם נרכש משנת 2014 עד שנת 2017. למרות השיפור הניכר, ישם עדיין הבדלים של פי שניים עד שלושה בתמותת פגים ובאירועי זיהומים ביחס לעולם בפגים שבגבול החיות, כלומר בשבועות 24 28. כך גם בנושא דימומים מוחיים. נבנות בשיתוף האיגוד הנאונטולוגי תוכניות התערבות ספציפיות לשיפור בתחומים אלו, ואנו צופים מגמת שיפור וצמצום ניכר בתחומים אלו. חשוב לציין שנשים הרות אשר פונות לבתי החולים בשבועות ההיריון המוקדמים מטופלות ומקבלות את הטיפול הרפואי הראוי. העומס בפגיות, אם הוא קיים, אינו שום שיקול בהתוויית הטיפול הרפואי ובהחלטה על המשך הטיפול, אם לשחרר או לאשפז את היולדת. כל אישה הרה, אם במהלך הלידה ואם אחריה, מטופלת על הצד הטוב ביותר, ורק בהתאם לשיקולים הרפואיים. במקרים מסוימים, ובתיאום עם המשפחות, נעשות העברות של פגים ושל יולדות למרכזים רפואיים אחרים על מנת לבצע ויסות של הפגים בהתאם לעומס הקיים, אם בעקבות עומס ואם בשל טיפולים רפואיים מתקדמים במרכז הרפואי שמפנים אליו. בשנת 2018 התווסף כדרישה בחוזר מינהל הרפואה שמגדיר את התקינה בפגיות תפקיד חדש של פסיכולוג רפואי ייעודי, אשר תפקידו לתת תמיכה נפשית ולתמוך במשפחות וביולדות במצוקה. אני אמשיך לפעול עם הצוותים המקצועיים לקדם את התהליך המבורך של שיפור הטיפול בפגים, הן בפגיות והן בקהילה במדינת ישראל. בשורה התחתונה, רבותיי, יש שיפור גדול. אנחנו רואים בחיוב את השיפור. אנחנו לא נשארים רק בזה, וממשיכים לעשות דברים חדשים, ובעזרת השם השנה יהיה שיפור עוד יותר גדול.

להעביר את זה לוועדת העבודה והבריאות של הכנסת.

מסכימים? אז אנחנו נצביע על העברה לוועדה. נא להצביע על העברה לוועדה, חברי הכנסת. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת העבודה,

אני מוסיף אותך. שמונה בעד, אין נמנעים, אין מתנגדים. ההצעה תעבור לוועדת העבודה והרווחה. אנחנו עוברים לנושא הבא: מצבן העגום של התשתיות העירוניות בישובים הערביים,

של חבר הכנסת סעיד אלחַרומי. בבקשה, אדוני. אלחְרומי. אלחְרומי. בבקשה, חברי חבר הכנסת סעיד אלחרומי. תודה, כבוד היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אדוני סגן השר, התשתיות במגזר הערבי, ביישובים הערביים, זהו סיפור שחוזר על עצמו כל כמה שנים. רק לפני עשרה ימים, זמן הסופה שפקדה את הארץ, סופה של יומיים-שלושה, ראינו את המראות שחוזרים על עצמם בקלנסווה, במרכז, במג'ד אל-כרום ובעוד כמה וכמה מקומות. ראינו בקלנסווה שאחד הרחובות הפך להיות בריכה גדולה, ואולי מטעמי שעשוע חלק מהאנשים הביאו סירות גומי והתניידו בסירות האלה בתוך הרחוב הזה, באחד הרחובות הראשיים בקלנסווה. במקומות אחרים השכונה שותקה לחלוטין, ותנועת הרכבים ותנועת האנשים. המצב נראה מול כולם, ברשתות החברתיות, באתרי האינטרנט, מצב של מדינת עולם שלישי, לא מצב של מדינה שמתיימרת להיות מהמדינות המתקדמות, מהמדינות המפותחות בעולם. אנחנו חלק מה-OECD. המצב הזה חייב להשתנות. השינוי לא בא בן לילה, מובן מאליו, אבל העיקרון,

לחשוב ברמה מערכתית יותר רחבה ביישובים, בעיקר במרכז ובצפון, כי בעצם שם היישובים הוותיקים, אדוני היושב-ראש, ועם הזמן האוכלוסייה שלהם גדלה אבל התשתיות נשארו באותו מצב. מה זאת אומרת? זה כמו שאתה קונה לילד שלך, ילד בן שבע, שמונה, חליפה, והילד הזה נשאר עם אותה חליפה חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, והוא גדל, הילד מתפתח וגדל. מספר התושבים במג'ד אל-כרום משתנה, אבל תוכנית המתאר והתשתיות נשארו אותן תשתיות, והמצב נשאר באותו מקום. כשאני מדבר על תשתיות, חבריי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, ברחוב שבו גרו בשנות ה-80 במג'דל כרום נניח 200 איש, 40, 50, 100 משפחות, היום אולי פי ארבעה או פי חמישה משפחות גרות באותו רחוב, זאת אומרת, פי ארבעה או פי חמישה מכוניות חונות ברחוב הזה, זאת אומרת שמערכת הביוב ברחוב הזה צריכה להשתנות, זאת אומרת שהמדרכות, כל התשתיות באזור הזה צריכות להשתנות. בקלנסווה, זה מדהים אותי. קלנסווה זאת עיר בישראל, ומפליא שבעיר בישראל, שמספר תושבים בה מעל 20,000,

המצב בסופות החורף הוא כפי שהתגלה לנו, אדוני היושב-ראש, בסופה האחרונה. אז מה צריך לעשות? צריך לעשות שם מהפכה. צריך לקחת שלושה, ארבעה יישובים השנה, כבר ב-2018, אדוני סגן השר, ולא לחכות לתקציב 2019 ולדיונים המרתוניים ולתוכנית 922, צריך לחשוב מחוץ לקופסה, צריך לקבל באומץ החלטות אמיצות ולטפל בפיילוט של שלושה, ארבעה יישובים הכי קריטיים, ולומר בריש גלי שהשנה, 2018, אנחנו מתמקדים בקלנסווה, אנחנו מתמקדים במג'ד אל-כרום, אנחנו מתמקדים בלוד ובעוד יישובים, לפי הצורך ולפי המצב שלהם, כמה שיותר דחוף. הסוגיה השנייה, גם היא בעניין התשתיות, ואי-אפשר להוציא את זה מהתשתיות, זה עניין החשמל וחיבורי החשמל. המצב קטסטרופלי בחלק גדול מהיישובים, שמשום מה חברת החשמל לא מחברת אותם לרשת הארצית, למרות שחברת החשמל היא גוף שאמור להיות גם פיננסי, אמור להיות גוף שצריך לדאוג לעצמו להכנסות. ולהישאר בהחלטה הראשונית, במצב של ידיים כבולות לגבי היתר בנייה, כמה ועדת התכנון התקדמה, כולנו יודעים מה המצב של ועדות התכנון, וכולנו יודעים ששנים על גבי שנים נשארות תוכניות המתאר, בעיקר במגזר הערבי, ללא מענה. אם אני אדרים קצת, אדוני סגן השר, המצב הוא עוד יותר גרוע. עוד יותר גרוע. היישובים הבדואיים בדרום, שתוכננו בשנות ה-80, התכנון היה מצוין.

אחד מהם זה היישוב שלי, שגב שלום. היום שאל אותי השר שטייניץ בנושא הזה, ואני אומר לו: תשמע, אני מרוצה מהתכנון של היישוב שלי, אבל יש לנו שתי מועצות אזוריות, אל-קסום ונווה מדבר, ויש בהן שבעה יישובים. הם היו יישוב אחד. המדינה הכירה בשבעה יישובים, ב-11 יישובים. בשנת 2003 הייתה מועצת אבו-בסמה מועצה אזורית. המדינה פירקה אותה לשתי מועצות, אבל בעניין התשתיות שום דבר לא התקדם. מה אפשר להגיד לכפר לא מוכר כשאתה מדבר איתו על הכרה, על הסדרה? מה ההבדל בין ביר אל-משאש לבין אום בטין? אין שום הבדל. בשני המקומות יש בית ספר, אבל בשאר הדברים שום דבר לא השתנה: אין כבישים, אין תשתיות, אין חשמל, אין כלום. אז בשביל מה בכלל לעשות הסדרה אם זה המצב? ביישובים שיש בהם הכרה, היישוב דריג'את, דרך אגב, היישוב דריג'את זה אחד היישובים המוצלחים בנגב מבחינה כלכלית. האבטלה בדריג'את היא כמעט אפס, אדוני סגן השר.

אין אבטלה בדריג'את. השכלה. מצב ההשכלה מדהים, אנשים משכילים, אנשים עובדים, אנשים שיש להם מוסר עבודה. המדינה הכירה ביישוב דריג'את, אבל משום מה אנחנו תקועים שם בחשמל, היישוב לא מחובר לרשת החשמל. אני לא יודע איפה עומד הסיפור הזה. אולי יש מפקח שם שכבר, אמרו לי, ניגש לבג"ץ כדי לקבל חשמל.

אם אנחנו לא לוקחים פיילוטים מוצלחים אנחנו לא נגיע לשום מקום, מי אמר שאין חשמל?

מי אמר שהם לא מחוברים לחשמל? אתמול אמרו לי, בערב, יושב-ראש הוועד המקומי שם. כל היישוב לא מחובר לחשמל?

הוא יישוב מוכר, והוא חלק ממועצת אל-קסום. אם יש בית אחד שחובר, אז אנחנו נעשה חפלה גדולה.

חבר הכנסת אל-עטאונה אומר שאין אף בית שמחובר לחשמל בדריג'את. אין אפילו בית אחד שמחובר. עשו רק בתי ספר וזהו. בדיוק. לכן, אדוני סגן השר, אנחנו ניתן את הזמן לבדיקה בנושא הזה.

רבותיי, כשאנחנו מדברים על הסדרה במגזר הבדואי, וכשאנחנו הולכים לכיוון הסדרה ומכירים ביישוב, וליישוב כבר יש קו כחול, ויש שם בית ספר, ויש שם הנהגה מקומית נבחרת של ועד מקומי, שאתמול בערב דיבר איתי, אנחנו במצב לא טוב. אנחנו צריכים לעשות את הסוויץ' הזה, אנחנו צריכים לעשות את הקפיצה הזאת, את המחשבה המערכתית הזאת, לחשוב מחוץ לקופסה ולעשות את הדבר הנכון ובאומץ הנכון, כי לפעמים, כדי לעבור מחסומים מסוימים צריך אומץ לקבל החלטות. אני מקווה שאנחנו נגיע להסדרה, או לפחות לפתרונות, ואני מקווה לשמוע דברים טובים מכבוד סגן השר. בכל אופן, אני אבקש אחר כך להעביר את זה לוועדת הפנים ואיכות הסביבה. תודה רבה. בבקשה, אדוני סגן שר הפנים חבר הכנסת משולם נהרי.

אדוני. איזה גובה. לא מוגבל בזמן. אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, חבר הכנסת אלחרומי, נכון? אני חושב שהנושא שהעלית הוא חשוב מאוד, הוא נכון והוא צודק. יצא לי אתמול לסייר עם שר הפנים אריה דרעי ומשלחת גדולה של משרד הפנים, עם מנכ"ל משרד הפנים, והיינו ברהט ובחורה ונפגשנו עם ראשי היישובים באזור, וביניהם גם דריג'את, שאגב, מאוד מעניין, הוא הציג את הנושא. מאיפה אני יודע? הוא עמד, קם, ודיבר ואמר: רבותיי, אנחנו לא רוצים כלום. בשבילי אני לא רוצה שום דבר. אנחנו מסודרים, יש לנו הכול. הוא לא הזכיר לא חשמל ולא מים. הכול אצלו יוצא מן הכלל.

ראש, ראש הוועד המקומי? כן. זה ראש, אם זה ועד או שזה ראש המועצה שם. הוא בא ואמר שהכול אצלו דבש. כמובן שהוא תיאר את האוכלוסייה שם ובאיזו אוכלוסייה מדובר, והוא דיבר בשביל אחרים, לגבי הפזורה ולגבי כל הדברים שהזכרת. ויש בעיות ויש קשיים. מי שלא היה ומי שלא ראה לא יאמין איך יכול להיות שבמדינת ישראל בזמן הזה אנשים יכולים לחיות במצב הזה. אם היו ממשיכים לגור לפי אורח החיים שלהם, כמו שהשייח'ים אומרים: יש כאלה שזה אורח חיים שלהם וזה מקודש בעיניהם.

מה אתה מכריח אותם? והיו גרים באוהלים וחול כמו שהיו גרים כל הזמן.

אני מבין. אבל אם כבר הגיעו ליישוב עירוני, וכבר בונים, ויש כאלה שכבר בונים בניינים ממש יפים, אז למה אין את התשתיות וכולם סובלים מתשתיות? אני רוצה להגיד לך, אתה חבר כנסת חדש, אבל אני רוצה לדבר רק על השנתיים האלה, השנתיים האלה, ובשם משרד הפנים, אני לא מדבר בשם משרדים אחרים, ויש לי מה לומר, ותכף גם אעיר את הערותיי, שזה לא קשור למשרד הפנים או למה שאני מייצג, את אותם משרדים שאני מייצג, הנגב והגליל ומשרד הפנים. משרד הפנים בראשותו של השר דרעי עשה מהפכה בכל הנושא של השלטון המקומי. לא היה דבר כזה. אני אומר את זה לא כמי שבא ממשרד הפנים. כשבא ראש

והוא אומר: רבותיי, זה לא יאומן, התקציבים גדלו פי שלושה, והוא נקב בסכום, והוא אומר: יש לי 550 מיליון לביצוע, לא הבטחה, לא החלטת ממשלה, אלא משהו שהוא קיבל אותו כבר לביצוע, וגם בחורה, ולאט-לאט יותר ויותר רשויות הולכות היום וכבר מדברות על איזון, להגיע לתקציב מאוזן, גם בנגב ובגליל, גם בנושא של צעירים והכול.

שהבעיה היום בשנתיים האלה היא לא שחסר כסף. יש כסף, חסר ביצוע. זאת אומרת, הגענו למצב של מהפך, שיש לך כסף אבל קשה לבצע. גם בתקציב הזה הוקצו למגזר הבדואי כ-600 מיליון תוספת ייעודית, כדי להעצים אותם. וזה לא פשוט, לא פשוט גם מפני שיש לך שם כל מיני ניואנסים ורגישויות, וזה לא פשוט. אתה יכול לשבת, ומקיימים דיון יפה, וכל אחד אומר מה שיש לו להגיד, ופתאום אתה מקבל מכתב, חתימות נגד זה או נגד זה או נגד זה או נגד זה. אוקיי, אנחנו קוראים לזה חבלי קליטה. בסופו של דבר יבינו שהכול לטובתם, אבל עדיין אני חושב שהיום ההזדמנות היא של ראשי הרשויות. ראש רשות נמרץ,

יכול היום לנצל, עומדים לרשותו תקציבים שלא היו. אתה יודע שהתקציב, מה התקציב שעומד לרשות הרשויות המקומיות במשרד הפנים? אני יודע, סליחה. כ-5 מיליארד. 65% מהרשויות המקומיות לא מקבלות אגורה. כל הכסף הזה הולך ל-35% מהרשויות המקומיות, וחלק גדול מהן הן מהמגזר הערבי, וכמובן המגזר החרדי, כל המיעוטים. ועכשיו יש גם תקציבים ייעודיים לצורך הדברים האלה, פיתוח ותשתיות. זו ההזדמנות עכשיו ללכת לראשי הרשויות ולעודד אותם ולחזק אותם ולדחוף אותם כדי שינצלו את חלון ההזדמנות שיש להם היום להביא למהפך בכל המקומות הללו. יש עוד בעיות. אני הקשבתי לכל מילה שאמרת, ויש הרבה דברים שהם נכונים. הזכרת את הנושא של התכנון ובנייה, שזו בעיה כואבת. הרי מה אנחנו עושים עכשיו? עושים את זה ברהט, עושים את זה בחורה, ויש לך גם את נווה מדבר, ששם זה בעיה בפני עצמה. אבל יש לך יישובים בפזורה שיושבים,

שיושבים בשטח גלילי, והם, אין להם שום דבר, לא חשמל, לא מים, לא כלום, והם נמצאים אי שם במדבר.

באות הוועדות הגיאוגרפיות, שזה דבר שלא היה, זה רק עכשיו, בשנתיים האחרונות, ושר הפנים כבר חתם לרהט ואישר הרחבת גבולות, לצרף מהפזורה את היישובים שסמוכים, ויש דיונים גם על חורה. המטרה היא להכניס אותם, כי זה שהם נמצאים שם זה לא רק חשמל ומים. אם הם שולחים את הילדים שלהם ללמוד ברהט או בחורה, אז אין להם הסעות, והרשויות הללו לא יכולות לממן את ההסעות. מה עושים עם הילדים האלה? אז הפתרון הוא להכניס אותם תחת האחריות של אותן רשויות, ואז יוכלו לממן אותם. הבעיה היא, וזו הייתה הטעות הגדולה בהרכבת הממשלה הזאת, ואני אומר את זה בצורה גלויה, שהוציאו ממשרד הפנים את מינהל התכנון והעבירו אותו למשרד האוצר. זה לא מקומו הטבעי, מפני שכמשרד הפנים, ברגע שאני מאפשר לך הרחבת גבולות ואני מאפשר לך לצאת לבנייה, איך אני יכול כשאני לא שולט על התכנון? אני נותן לך, אני מאפשר לך, ובסופו של דבר אתה לא יכול לבצע, כי אין לך את התכנון. זו בעיה, זו בעיה קשה, ואני אומר את זה מפני שצריך להגיד את זה וכל הזמן לומר את זה, כי צריך לתקן את העוול הזה, את הטעות הזאת, הטעות הקשה הזאת, שהפרידו את מינהל התכנון ממשרד הפנים. אני ראיתי משהו שחרה לי מאוד, ואני אומר לכם את זה כמי שבא ממערכת החינוך, גדל שם ורוב שנות חייו היה במערכת החינוך. ביקרנו בבית הספר ברהט, בית ספר יפה, במבנה יוצא מן הכלל שבנה משרד החינוך, אבל אתה לא יכול לגשת לשם, במיוחד בימים הגשומים האלה, אתה לא יכול להגיע, אין לך כביש עד לשם. זה נורא ואיום. ואז מתברר לנו שם בביקור, נפגשנו עם התלמידים, הייתה שם מצגת מאוד יפה, עבודה חינוכית יפה, והתברר ש-2,000 תלמידי תיכון נוסעים מרהט ללמוד בחברון, בטח לא את תורת ז'בוטינסקי, אבל הם נוסעים, 2,000 תלמידי תיכון מרהט הולכים ללמוד.

כי המל"ג התנגד לרהט. אמרנו את זה אתמול בוועדת חינוך. אתה לא מדבר על תלמידי תיכון, מה שהבנתי עכשיו ממנו, אתה מדבר על תלמידים אחרי התיכון. נכון.

נכון, זה מצער, ואחר כך אנחנו באים בטענות. זה דבר שאני אומר לך כאיש חינוך: אסור לעבור על זה לסדר-היום, כי בסוף,

מי שישנה את המקומות הללו, מי שיזרים דם חדש וכוחות חדשים וישדרג את המקומות הללו, זה אלה שהשקעת בהם בחינוך. הם אלה שהם נמרצים, הם אלה שרוצים את השינוי. ממתי אצל הבדואים היו מוכנים לגור בשש קומות? לא היה דבר כזה. והיום ברהט מתרכזות קבוצות רכישה, מתאגדות קבוצות. מתאגדות קבוצות רכישה ובונים לך שש קומות. זה הצעירים. יש שינוי בתפיסה. הם רוצים את זה, הם רוצים את הפתרונות, 5,000 בעיר אחת, 5,500, שאין להם פתרונות דיור, והם מוכנים והם רוצים. יש שינוי בתפיסה, ואת כל זה אפשר לעשות רק באמצעות מערכת החינוך, ולא משהו אחר. אז אלה הדברים שצריך, באמת, אתם כנציגים, אני מקווה שארבעה זה נשאר ארבעה, גם אחרי שבועיים,

זו הפעם הראשונה שבכנסת יושבים שלושה נציגים בדואים מהנגב. מקשיבים בקשב רב. ארבעה. ארבעה או שלושה? ארבעה.

אה, גם טלב אבו עראר. ארבעה.

אל תמעיט בכוחם. נכון, נכון. ארבעה. אתם צריכים באמת בנושא החינוך ללחוץ ולדחוף ולעשות הכול. אין סיבה.

עוד כשעבדתי במשרד החינוך, כשהתחלנו לבנות שם ביישובים הבדואיים ובפזורה, היו שם ויכוחים איפה יהיה בית הספר לצד הזה, יותר קרוב לפה או לפה, וזה לקח כמה זמן, עד שאמרנו להם, באל-פורעה ובכל המקומות האלה, אבל זה הפתרון. הילדים צריכים, אני ראיתי את התלמידים שם, איך הם זורחים שם בתוך בית הספר, כמה זה נותן להם, כמה זה מעצים אותם. אם מדברים על העצמה, זה שם, זה המקום. אני מקווה שאנחנו, כיוון שיש כבר תקציבים והתקציבים האלה כבר הוקצו, צריך פשוט לעודד את ראשי הרשויות ולקרוא להם: יש לכם חלון הזדמנות. צאו לשטח ותביאו בשורה לכל התושבים.

מה אתה מציע, אדוני? מה שהם רוצים, אני לרשותם. מה אתם רוצים? להמשיך את הדיון בוועדת הפנים. ועדת הפנים. אנחנו נצביע על העברה לוועדת הפנים. אני אחכה עד שסגן השר, או שאני אוסיף אותו. אני אפעיל הצבעה. נא להצביע. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. בעד, 5, אין נמנעים, אין מתנגדים.

תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום שני, ו' בשבט התשע"ח, 22 בינואר 2018, בשעה 14:00. ישיבה זו נעולה.